אני מזמין את סגן שר החינוך מאיר פרוש לעלות לדוכן להשיב, ואת חבר הכנסת אלחרומי, לגשת למיקרופון כדי להציג את השאילתה.

תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד סגן השר, נודע לי שהשנה הקים משרד החינוך ועדה מיוחדת למינוי מורים במגזר הבדואי, וזאת ללא מעורבות מפקחים ומנהלי בתי הספר. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

מי הם חברי הוועדה? 3. מתוקף איזו סמכות מונתה הוועדה? 4. האם מונתה ועדה מקבילה במגזר היהודי? בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת והשואל חבר הכנסת סעיד אלחרומי, במגזר הערבי והדרוזי קיימים נהלים נפרדים לשיבוץ או העברה והשלמת משרה לעובדי הוראה, אשר מתווים את קליטתם של עובדי ההוראה, מורים וגננות, השלמת משרותיהם ובקשותיהם לעבור מיישוב ליישוב או ממחוז למחוז. לקראת שנת הלימודים תשע"ט החליט המשרד להחיל את הנוהל גם במגזר הבדואי בדרום בכל הנוגע לקבלת מועמדים למוסדות החינוך הרשמיים. הטעמים שבגינם נדרש הפעלתו של נוהל נפרד למגזר הבדואי במחוז דרום: 1. עודף של עובדי הוראה לעומת מספר המשרות הפנויות במוסדות החינוך בשנים האחרונות, אנחנו גם עדים למגמה שהולכת ומאפיינת את המגזר הבדואי בדרום של ריבוי מועמדים להוראה,

2. שיפור איכות החינוך במגזר והצורך לבחור בחירה איכותית את המועמדים להוראה, 3. התמודדות עם טענות בדבר העדפה בלתי עניינית של עובדי הוראה בשיבוץ. ברשותך, אני אקריא גם את עקרונות הנוהל. הנוהל מבוסס על מתן ניקוד למועמדים על פי קריטריונים של איכות שמתפרסמים בפומבי ועל דירוג המועמדים בהתאם לניקוד שצברו. שיטה זו נועדה להבטיח שכאשר נדרש עובד הוראה למקצוע מסוים באחד ממוסדות החינוך הרשמיים, ישובץ לעבודה המועמד בעל הניקוד הגבוה ביותר מכל המועמדים המתאימים אשר הגישו בקשה. המועמד מגיש בקשה באמצעות טופס מקוון דרך פורטל עובדי הוראה, ומקבל סיסמה לבדיקת הניקוד שלו. בדרך זו הוא יכול בנקל לדעת את מצבו באופן הגלוי רק לו. המערכת הממוחשבת שדיברתי עליה מדרגת באופן אוטומטי את המועמדים לכל יישוב על פי ניקודם ובהתאם לקריטריונים. ועכשיו לשאלות שלך. לשאלה מס' 1: נוכח המצב כפי שתואר לעיל החליט המשרד, כחלק מהפררוגטיבה הניהולית הנתונה לו, להפעיל את נוהל השיבוצים הקיים במגזר הערבי גם במגזר הבדואי בדרום, כמובן בהתאמות הנדרשות, כדי להבטיח שהמועמדים האיכותיים ייבחרו על בסיס קריטריונים שוויוניים ושקופים. בהתאם לכך, כבר בראשית חודש מרץ פרסם המשרד את נוהל השיבוץ במגזר הבדואי בדרום, הקריטריונים וההפעלה. לשאלה 2: בחירת המועמדים נעשית באמצעות ועדת שיבוץ מחוזית שמאוישת על ידי אנשי המקצוע במחוז. ועדת השיבוץ מורכבת גם מנציגי פיקוח וכוח אדם בהוראה במחוז. אשר לשאלה בדבר היעדר נוהל מקביל במגזר היהודי, יובהר כי במגזר היהודי לא קיימים עודפי מועמדים. אלה התשובות שיש לי על השאילתה של חבר הכנסת סעיד אלחרומי. תודה רבה. חבר הכנסת סעיד אלחרומי, שאלה נוספת, בבקשה. הבנתי, אדוני סגן השר, שהסיבה העיקרית היא עודף במועמדים למשרות הוראה. השאלה היא אם מקיימים ריאיון ומפגש אישי עם המועמדים האלה כדי לוודא שהם מתאימים לאוכלוסייה שהם אמורים ללמד בה. השאלה השנייה: כוח האדם והפיקוח, האם הוא כולל גם נציגים מכוח האדם שנמצא במחוז, מנהלי בתי ספר או מפקחים? כוונתי למפקחים בדואים ולמנהלי בתי ספר בדואים, שבוודאי מכירים את האוכלוסייה באופן מעמיק.

חבר הכנסת אוריאל בוסו, ביקשת שאלה נוספת. בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי כבוד סגן השר, אני הגשתי פנייה לשר החינוך להסרת קישור דרך אתר משרד החינוך למורים שהפנה אותם ללימוד דמויות התנ"ך דרך התוכנית השנויה במחלוקת היהודים באים. בימים האחרונים התברר כי אתרים משניים של משרד החינוך אגב, התברר שהתוכנית הוסרה מהאתר, אבל באתרים משניים של משרד החינוך התוכנית עדיין מקבלת קישורים לכיוון התוכנית היהודים באים ועוד גופים שהם שנויים במחלוקת. רציתי לדעת מה המשרד מתכנן לעשות בשביל להסיר את החרפה הזאת מעל מורי ישראל.

ברשותך, היושב-ראש, ראשית, לשאלה הנוספת

אני הקראתי את העקרונות לפעילות, איך אפשר להגיש מועמדות וכדומה. בתשובה שאני קיבלתי מהמשרד לא נאמר שיש ריאיון. אני לא יודע מה מקובל בכלל, אם תמיד יש ראיונות עם מורים, אבל כאשר מורֶה או מורָה צריכים להגיש בקשה להתקבל לעבודה בהוראה הם צריכים להגיש את המסמכים הנדרשים.

אני יכול להשאיר לך את הטופס, איך זה עובד ומה פורסם באתר. אני לא יודע אם יש ריאיון. אני יכול לבדוק את השאלה הזאת. הנוהל עד עכשיו היה שהמועמד להוראה עובר ריאיון אצל המפקח הרלוונטי. מה שהיה היה, אני לא רוצה לומר "לא טוב", אבל כנראה בגלל שהמצב נהיה יותר טוב מבחינת המועמדים, ויש באמת ממי לבחור, ורוצים לבחור את הטובים ביותר, עושים את הוועדה הזאת כדי לדעת. כמו שעושים את זה במגזר הערבי, פה מחילים את זה גם על המגזר הבדואי,

אני לא יכול לומר לך אם יש ריאיון. אני יכול לבדוק את זה ואני אוכל לומר לך את הפרטים,

האם יש נציגים בוועדה? אני לא חושב ולא מעלה על דעתי שלמשרד יש הווה אמינא להקים ועדה ודווקא במכוון שלא יהיו שם בדואים. אני גם לא מוצא את זה במקום אחר. אני יכול להרגיש שלא משתפים קבוצות כאלה ואחרות בוועדות מקצועיות. על זה אני יכול לומר לך שגם במגזר החרדי יש כאלה דברים, שאפשר לדון בנושא שקשור למגזר החרדי ויושבים אנשי מקצוע, ואנחנו צריכים לקבל את התשובה שאנשי מקצוע בחנו את זה. אם זה טוב, לא טוב, טעם לפגם, טעם לא לפגם, על זה נדבר בשיחה פרטית, לא כשאני עומד פה כמועמד רשמי של המשרד. אז אני לא יכול לומר לך איזה, אני מתאר לעצמי שאם צריך מפקחים, לצורך העניין, אז ודאי בגלל שהוא בדואי זה לא פוסל אותו מלהיות מורה שמתמצא, או מנהל.

זה לא אמור לפסול אותו חלילה להיות בוועדה כזאת. אני מבקש להתייחס לשאלתו של חבר כנסת הרב בוסו, מכיוון שהוא פנה גם בשבוע שעבר למשרד והוא בקשר עם הלשכה אצלנו. אני מתאר לעצמי שהוא בקשר עם עוד אנשים במשרד על הדבר הזה. אני רוצה רק לומר כך: כמו שחבר הכנסת הרב בוסו אמר, במקביל לאתר הרשמי של משרד החינוך, שבו יש תכנים מומלצים למורים כדי להנגיש את הלימודים לתלמידים, יש פורטל פדגוגי שבו יש חומרים שהפיקוח עליהם היה נמוך יותר, ושם הופיעו הסרטונים הפוגעניים שאליהם מתייחס חבר הכנסת הרב בוסו, גם אלה של היהודים באים. לצערי, הסרטון הזה מנסה לבזות את סיפורי התנ"ך. לאחר הפנייה של חבר הכנסת הרב בוסו לשר החינוך ופניית ארגון יד לאחים, שעוסק בנושא הזה,

הסיר את הסרטים הבעייתיים. אתמול גם נודע לי שאף שהסרטונים הפוגעניים הוסרו, עדיין נשארו באתר קישורים שמפנים לאתרים חיצוניים, ובהם החברה לכתבי הקודש, שאני מבין מארגון יד לאחים וגם מהמכתב של חבר הכנסת הרב בוסו שהם במפורש אתרים מיסיונריים,

כאלה שמבקשים מיהודים: בואו תמירו חלילה את הדת היהודית לנצרות ומטיפים לנצרות. אז הדעה שלי היא שגם זה לא צריך שיהיה. בכל אופן אנחנו מדינה, רוצים ודאי להכריז שכל מי שנמצא פהWelcome , כמו שאומרים, אבל בכל אופן זו מדינה יהודית, ובמדינה יהודית אנחנו צריכים להתגאות בדת היהודית. אז הדעה שלי היא שאסור להפנות לאתרים פוגעניים. הודעתי שגם אם ההפניה נעשית לתוכן נקודתי שאינו בעייתי כשלעצמו, מכיוון שכל מטרת האתר היא למשוך אנשים לתכנים נוספים,

בנושא הנצרות, הבהרתי זאת אתמול לאנשי המקצוע במשרד, ואנחנו כולנו מצפים שיפעלו בעניין.

תודה רבה לסגן השר פרוש. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. יעלה ויבוא סגן שר הפנים יואב בן צור כדי להשיב על שאילתה דחופה מס' 48, של חבר הכנסת רם בן ברק, בנושא: כניסת אברכים שאינם ישראלים לארץ.

חבר הכנסת בן ברק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, על פי ההנחיות הכניסה לישראל תותר רק לבעלי דרכון ישראלי. על אף האמור פורסם על ידך מכתב שבו נכתב כי תותר כניסת אברכים ובני משפחותיהם לארץ על אף היותם זרים. ברצוני לשאול: מהם הקריטריונים למתן היתרי כניסה לישראל?

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז פרוץ הקורונה בעולם מרבית המדינות, אם לא כולן, סגרו את שעריהן לכניסת זרים. כך עשתה גם מדינת ישראל כשהודיעה ביום 19 במרץ כי לא תותר עוד כניסת זרים בשערי המדינה. על אף האמור, מאז תחילת חודש יוני נקבעו בהדרגה הקלות לקבוצות אוכלוסייה נרחבות, ובמסגרתן הוחלט לאשר בתנאים מוגדרים כניסת בני זוג זרים, מומחים, אומנים וספורטאים, סטודנטים, בני ישיבות, תלמידי תיכון ועוד. נוכח האמור, צר לנו מאוד על הבחירה להתמקד

שקיבלו היתרים להיכנס למדינת ישראל בקריטריונים מסוימים, דבר שמעוות את העובדות ומציג תמונה מוטעית לחלוטין. הכללים המסדירים כניסת ישראלים מתפרסמים באתר רשות האוכלוסין. ככל שתחפוץ בכך, אעביר לך עותק מכללים אלו. למותר, אני רוצה לציין שבמקרה אתמול בלילה קיבלתי טלפונים מבני ישיבות שהיו במקסיקו ורצו לעלות בדרכם לארץ ולא קיבלו אישור. טענתם הייתה: מדוע חברינו הסטודנטים מפרויקט מסע עולים לנגד עינינו על המטוס ויש להם היתרים ואילו אנחנו לא? אני רוצה לומר לך שמכלל אלה שמגיעים לארץ, בני הישיבות הם לא הרוב. ההפך הוא הנכון. מניתי פה לפניך קבוצות של אנשים שנמצאים ומוגדרים ויכולים לעלות המקבלים היתרים לפי קריטריונים מסוגים שונים: של מומחים, של סטודנטים, של אומנים, של ספורטאים, של תלמידי תיכון ועוד. אומנם אתה מיש עתיד, אבל גם ביש עתיד יש יושר. אני מציע שתבדוק טוב טוב את הנתונים ותראה, במיוחד חבר כנסת מכובד כמוך, שכיהן בתפקידים בכירים ויכול לבדוק את הדברים. תבדוק ותראה שבני הישיבות הם חלק קטן מאלה שמקבלים היתרים. ואם מותר לי להוסיף, אדוני סגן השר, גם אם הם היו חלק גדול, גם זה בסדר. לא, אבל אני נצמד לעובדות. אני אומר, אם מותר לי להביע את דעתי, שאני לא רואה שיש גם בזה פסול, אבל בסדר.

אבל למה ההיטפלות הזאת דווקא לבני ישיבות, השאלה על בני ישיבות? חבר הכנסת בן ברק, שאלה נוספת, בבקשה. כי עם זה אפשר לקבל קולות אצל השמאל. תודה רבה על התשובה, אדוני סגן השר. אנחנו נמצאים בתקופה בעייתית מאוד, כלכלית ובריאותית. אנחנו מטילים הגבלות על הרבה מאוד סקטורים. מי כמוך יודע, יש הגבלות בתפילה שפוגעות בציבור מאוד מאוד רחב. צר לי שאתה חושב שזה בא ממקום של חרדים חילונים. זה ממש לא בא מהמקום הזה. אז היית שואל שאלה על כולם. אני שאלתי את השאלה על כולם. השאלה שלי היא אם זה נכון בשלב הזה שבו אנחנו נמצאים, כשאנחנו רואים שיש עלייה בתחלואה, שיש לנו קושי עצום בלשטח את העקומה, אם זה נכון להביא, במיוחד מארצות הברית, אנשים שיהיה לנו קשה מאוד, לא שייך אם הם חרדים או סטודנטים רגילים או מנעל"ה או מסיפור אחר. אני חושב שבתקופה הזאת, ואני מכיר בחשיבות העצומה של לבוא לישראל וללמוד פה, אם זה בישיבה ואם זה באוניברסיטה. בעיניי אין שום הבדל. אני חושב שבתקופה הזאת צריך לאסור על כולם, במשרד הפנים, לאסור על כולם לבוא, לדחות את זה בשלושה-ארבעה חודשים עד שאנחנו נייצב את המצב, כי גם ככה קשה לנו. כיוון שההחלטות על מי לבוא לארץ לא תלויות במשרד הפנים, אלא גם במשרד הבריאות, משרד הבריאות קבע מתווה גם לישיבות וגם למוסדות אחרים. בני ישיבות או סטודנטים הצריכים להגיע לאותם מקומות, הישיבה מתחייבת ליצור מקומות בידוד. מקומות הבידוד הללו חייבים להיות מאושרים על ידי משרד הבריאות, רופא של משרד הבריאות חייב לאשר את מקומות הבידוד הללו. הבחורים שמגיעים מתחייבים, לא מתחייבים, הם מגיעים ישר לאותם מקומות ונמצאים בסגר של שבועיים ימים. ודאי שאם מישהו מהם יפתח תסמינים או משהו מהסגנון הזה, מייד ימצאו אותו.

אני חושב שרק אחרי שבועיים תהיה להם אפשרות ללמוד בישיבה שוב, במתווה הקפסולות, שנשמר מאוד והוכיח את עצמו בישיבות שעבדו כך בזמן הקיץ, הוכיח את עצמו, היו בודדים מתוך אלפי בני ישיבות שלמדו בקפסולות ואומתו כחולים, בודדים ממש. אפשר לספור אותם על אצבעות של יד אחת, אולי פחות, שלמדו בקפסולות והתגלו כמאומתים.

במתווה הנוכחי שאושר על ידי משרד הבריאות, אני חוזר: לא משרד הפנים מאשר או אוסר, משרד הבריאות, שר הפנים עמד כחומה בצורה מתחילת הגל הראשון ואסר באיסור מוחלט כניסה מחוץ לארץ למי שאינו ישראלי,

בלי יוצא מן הכלל. הוא עמד על זה, וזה היה במשך כמה חודשים. יש גבול כמה אפשר לסגור את המקום. אנשים יצאו לפני פסח מהארץ ולא חזרו ולא יחזרו עד הימים האלה. אני חושב שיש גבול כמה אפשר. כל העולם חוזר לאט-לאט לצורה כזאת או אחרת של שגרה. אבל אני חוזר ואומר: ההחלטות על כניסה וקריטריון הכניסה קודם כול נתונים לשיקולו של משרד

ואנחנו פועלים לפי המתווה שמשרד הבריאות קבע. לכן, גם אלה שמגיעים לפה, הסכנה שהם ידביקו אחרים או יבואו עם מחלות כאלה ואחרות חולפת לאחר שבועיים ימים שבהם הם ישהו בבידוד.

שאלה נוספת, לחברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. שלום, אדוני סגן השר. כפי שציינת, אפשר למצוא באתר את הקריטריונים המעודכנים. צריך להגיד שאחרי המחאה המאוד-משמעותית, המאבק שניהלנו בשבועות האחרונים למען כניסת בני ובנות משפחה ישראלים, אכן אתמול בבוקר,

פרסמתם נהלים חדשים,

אני לא רוצה לחזור על השאלות שכבר נשאלו אלא לבקש מאדוני להוסיף עוד קריטריון אחד שחסר והוא משמעותי: צריך להוסיף אפשרות כניסה להורים לילדות וילדים שלא הספיקו להירשם בישראל, כי מן הסתם מדובר באנשים שאינם נשואים אלא הם בני זוג של אזרחיות ואזרחים ישראלים. יש להם תעודת לידה, לילדה או לילד יש תעודת לידה שבה רשום האב או האם הרלוונטיים, והם עדיין לא נכללים בקריטריונים שלכם, תעודת לידה לא ישראלית, כמובן. בקשתי לאדוני: צריך את הדבר הזה להוסיף, כי זה עדיין משאיר ילדות וילדים שהם עכשיו כן יכולים להיכנס אבל ההורים שלהם לא יכולים להיכנס. אשמח שנסגור גם את הפינה הזאת, ויש לקוות שתבוא לציון גואלת, אם לא גואל. אדוני סגן השר,

נשמע גם את השאלה הנוספת של חבר הכנסת משה ארבל, ואז תוכל לענות על שתי השאלות יחד. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, אני קודם כול שמח מאוד שאנחנו תמימי דעים, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, על שינויים מבורכים שמבצע משרד הפנים בעדכון קריטריונים, בהמשך לדבריה של חברת הכנסת מרב מיכאלי. הייתי מבקש גם התייחסות לדיון שהתקיים כאן בוועדת העלייה והקליטה של הכנסת על אנשי הייטק רבים שממש מתחננים ומפצירים להיכנס. האם גם הנושא הזה מונח על שולחנכם? כמובן, בכפוף לאילוצים רפואיים. אף אחד חלילה לא רוצה לסכן חיי אדם של אף אחד מאזרחי מדינת ישראל. אני מברך,

מצפה ומייחל שמספר בחורי הישיבות שאדוני ציין יגדל יותר ויותר, בד בבד עם אנשי הייטק.

אדוני היושב-ראש, חבריי, אנחנו נמצאים במלחמה. המלחמה היא מלחמה עולמית שנמצאת בכל ארצות העולם. כל ארץ בסגנונה היא מנסה להילחם בהדבקה בנגיף המאיים על בריאותם של כל תושבי העולם. כל מדינה נוקטת אמצעים מאמצעים שונים. מטבע הדברים, בתפקידי כסגן שר הפנים אני מקבל עשרות פניות,

של אנשים כאלה ואחרים שמבקשים להגיע לארץ. אתן דוגמה: זוג הורים ישראלים שגר בארצות הברית. נולדו להם ילדים שם, שניהם ישראלים לכל דבר ועניין. אביה של האם, אם הילדים, נפטר, והיא נאלצה לבוא לארץ כדי לסעוד את אימה וכדי להשתתף בהלוויה, בקבורה וכו'. היא באה לפה עם ילדיה הקטנים. אני רוצה לציין שבכל שנה המשפחה הזאת מגיעה לכל חודשי הקיץ, מגיעה לישראל, נמצאת פה ושוהה בארץ חודשיים ימים. לזוג הזה יש בת בת 18 שגם היא נולדה בארצות הברית. כל הילדים שמתחת לגיל 18 הורשו לבוא לארץ.

שמעל גיל 18 לא הורשתה להגיע לארץ, כיוון שהיא נולדה בארצות הברית ואין לה דרכון ישראלי, יש לה דרכון אמריקני בלבד. אחיה הקטנים יכלו להגיע, והיא עד רגע זה לא יכלה להגיע לארץ. כל מה שניסינו לבדוק ולעשות, כרגע זה כחומה בצורה. אני רוצה להסביר ולומר שגם אנשים, בעל תפקיד בכיר שהיה בממשלת ישראל נמצא עם בת זוגו היהודייה בארצות הברית ורצה לבוא לארץ יחד עם בת זוגו, אך מכיוון שהיא לא ישראלית, היא לא הורשתה לבוא לארץ. על אף קשריו הענפים בממשלה נמנע ממנו. יש עוד כהנה וכהנה מקרים, כמו אבא שהוא אמריקני ואשתו וילדיו ישראלים, הם הורשו להגיע לארץ והגיעו והוא לא הורשה להגיע לארץ. הוא עדיין בארצות הברית. אני מקווה מאוד שבגלל הקריטריונים החדשים הוא יוכל. אני לוקח לתשומת ליבי, חברת הכנסת מיכאלי, את הבקשה שלך. אני מבטיח לבדוק, וכן, חבר הכנסת ארבל, את הבקשה שלך. חבר הכנסת ארבל, גם את הנושא שדיברת עליו, על אנשי הייטק וכו' אמרתי שיש קריטריון מקל היום לאנשים מומחים, בתנאי שהם עומדים בדרישות הבריאות ויש להם מקומות בידוד מוסדרים. אנחנו מנסים, תוך כדי תנועה ותוך כדי התמודדות עם הנגיף ועם המחלה, ככל יכולתנו וככל כוחנו, להקל, לראות ולמצוא את הדרך, אבל לא לשכוח דבר אחד: אנחנו עדיין במלחמה, אנחנו עדיין נמצאים בהתמודדות.

אנחנו נעשה את הכול כדי לנסות להתמודד עם הנגיף בצורה טובה, ובוודאי לא להביא את הצרה לפתחנו.

תודה רבה, אדוני סגן השר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה, שאילתה דחופה מס' 47. אני מזמין את סגן שר האוצר יצחק כהן להשיב על שאילתה של חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב בנושא: המלצת בנק ישראל להקפאת הפרשות הפנסיה.

חבר הכנסת קוז'ינוב, נמתין שסגן השר יעלה, ואז תוכל להקריא את

בבקשה, חבר הכנסת קוז'ינוב. שלום לך, סגן השר. אדוני היושב-ראש, פורסם לאחרונה כי בנק ישראל ממליץ להקפיא את חובת ההפרשות לקרנות הפנסיה של עובדים עד לשכר של 7,000 שקל, וגם להוריד את שכר המינימום. בהתאם לפרסום זה,

1. האם הממשלה ומשרדך תומכים בתוכנית זו של בנק ישראל? האם דנתם בה? 2. כיצד עולה הצעה זו בקנה אחד עם חוקי העבודה והרווחה של מדינת ישראל?

אדוני היושב-ראש. בימים אלה עובד צוות ממשלתי מיוחד בראשות מנכ"לית משרד האוצר הגב' קרן טרנר ומנכ"ל משרד ראש הממשלה על גיבוש המלצות לנושא התעסוקה במשק. במסגרת עבודתה של הוועדה בוחן הצוות מגוון של צעדים והצעות וכן מודלים שונים שיושמו בעולם. ההצעה עלתה על שולחן הצוות, אך בשלב זה היא אינה על הפרק. הצוות בוחן מגוון של צעדים שיסייעו להפחית את עלויות ההעסקה ויאפשרו למעסיקים לקלוט עובדים חדשים ולהימנע מפיטורים נוספים. הצוות טרם סיים את עבודתו וטרם הציג מסקנות לשר האוצר ולממשלה. עם סיום העבודה הצוות יגיש את המסקנות לממשלה.

וגם אתה תוכל לראות אותן, כל חברי הכנסת. חבר הכנסת קוז'ינוב, שאלה נוספת, בבקשה. אדוני סגן השר, אומנם אמרת שהצוות טרם סיים את עבודתו. בהמשך למה שנאמר, והנושא גם עלה במליאה בשבוע שעבר,

להתחייב לפרוטוקול שלא תהיה פגיעה בהפרשה לפנסיה ברמות שכר נמוכות? כי זה גם משליך לדורות קדימה. אני אוכל להתחייב לדברים כשאדע מה מסקנות הצוות, מה תהיה ההחלטה לגבי זה. רק אחרי זה אוכל להתחייב. כרגע אני לא יכול להתחייב על שום דבר. נחכה, נמתין לסיום עבודת הצוות. יגישו את המסקנות, נבדוק אותם, נקבל החלטה ואז אוכל לחזור אליך עם תוצאות. זה מדאיג, באמת.

חבר הכנסת עודד פורר, שאלה נוספת. חרדים. משהו על חרדים, עודד. משהו על חרדים, עודד. אתה צריך סרטון לייצר לעצמך?

בוא נהיה קצת ברצינות.

סעיף 326 לחוק הביטוח הלאומי קובע שיימנעו קצבאות מסוימות מאסירים ביטחוניים. בשבוע שעבר אושר כאן חוק המענקים. אני רוצה לומר שבשוגג, בנוסח החוק האסירים הביטחוניים לא הוחרגו מאותן הקצבאות. חבר הכנסת ליברמן פנה בעניין לשר האוצר בסוף השבוע שעבר, והוא הודיע לתקשורת שהוא יטפל בעניין. היום אמורות להיות ההעברות האחרונות. למיטב הבנתי, ככל שלא שונה החוק, הקצבאות שמועברות מועברות גם לאסירים ביטחוניים, הן בגין ילדיהם והן בגין אזרחותם, וגם הם מקבלים את אותו מענק קורונה, נוסף לכל ההטבות שיש להם. מדוע אתם לא עושים דבר כדי לתקן את החקיקה, או שעשיתם משהו ולא סיפרתם? החקיקה מגיעה לוועדת הכספים, שאתה חבר בה, וחבר דומיננטי, אחד ששם לב לכל סעיף. איך, אני כבר לא חבר בוועדה. לא משנה, אבל אתה נמצא שם הרבה. איך דבר כזה עבר אותך בלי לשים לב?

אני אגיד לך, כי היינו צריכים, איך יכול להיות? אני אסביר לך. כשהיינו צריכים להגיש, בגלל שזה לא חרדים. בערך 1,500 הסתייגויות רק בשביל שחייל משוחרר יוכל לקבל עוד 500 שקל, כי הוועדה כל-כולה הייתה עסוקה בקצבה לילד העשירי, והדבר הזה נפל מהעניין. לכן פנינו מייד אחרי אישור החוק לשר האוצר וביקשנו ממנו לתקן.

הביטוח הלאומי עיכב את העברת הקצבאות לאסירים הביטחוניים עד לפעימה האחרונה כדי לאפשר לממשלה לעשות את התיקון הזה. היא הייתה יכולה לעשות אותו ביום אחד בשלוש קריאות. מדובר בתיקון די פשוט, שמבוסס על משהו שכבר קיים בחוק הביטוח הלאומי. אמר גם שר האוצר שהוא מתכנן לעשות את זה. אני לא ראיתי חוק כזה שעובר כאן בשלוש קריאות. השאלה היא: האם יש בכוונתכם בכלל לגעת בעניין? שר האוצר חבר הכנסת ישראל כץ ידוע כאדם שמילה שלו זו מילה. אם אמרת והוא אמר לך, אתה יכול לסמוך עליו. לא, לתקשורת הוא אמר. בינתיים היום קיבלו האסירים הביטחוניים את המענק המיוחד שלהם.

אני מציע לך שבוועדת הכספים תשים לב לכל דבר,

שים לב גם לדברים שמעניינים אותך.

אני באמת חושב שהאמירה הזאת מיותרת ואינה מן העניין בכלל. מכאן והלאה חושבנא טבא. תודה רבה, אדוני סגן השר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמין את שר המשפטים אבי ניסנקורן לעלות ולהשיב על שאילתה דחופה מס' 50, של חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בנושא חשד לפלילים של עו"ד בן-ארי. חבר הכנסת סמוטריץ', רק נמתין שהשר יעלה לדוכן ואז תוכל להקריא את השאילתה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, פורסם כי עו"ד ליאת בן-ארי, סגנית פרקליט המדינה,

עבירות פליליות בקשר לרכישת דירה במכרז עמותות ופיצולה עד כדי קבלת דבר במרמה והטעיה מכוונת של הרשויות. רצוני לשאול: 1. מדוע טרם נפתחה חקירה פלילית בעניינה? 2. האם בכוונתך להשעותה מתפקידה עד לבירור העניין?

כנראה, חבר הכנסת סמוטריץ', יש איזשהו בלבול. שר המשפטים הוא לא הרשות החוקרת, הוא לא פרקליט המדינה, הוא לא המשטרה. יש עצמאות גם למשטרה, גם לפרקליטות וגם לכל גוף חוקר אחר בישראל, ואני מכבד את זה. אני מניח שאת הנושא הזה, כמו כל נושא, יבדקו. אני חושב שזו תשובה מספיק טובה בנושא הזה. אני קראתי את האמירות, קראתי את התשובות. אני לא ניזון מידיעות עיתונאיות. בסופו של דבר יש את הגופים שיבדקו כל דבר, כולל את הנושא הזה. אני אכבד, דרך אגב, כל מסקנה של בדיקה, ככל שתהיה, ותבדוק את זה, כמו כל אזרח. אין שום הבדל בין אזרחים, לא בין הגברת ליאת בן-ארי ובין אף אזרח אחר. כמובן, זה בלי להתייחס לגופו של עניין, כי אני לא מכיר את העובדות ואני לא גוף חוקר שיכריע בעובדות כאלה. אני כן רוצה להגיד שהניסיונות החוזרים והנשנים, שהם לא חדשים, גם להכפיש את הגברת בן-ארי וגם להכפיש כל גוף,

שקשור למשטרה, קשור לפרקליטות, קשור למערכת השיפוט, הם ניסיונות שהמטרה שלהם היא מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מסומנת: להחליש את מערכת שלטון החוק בישראל. אני חושב שזה דבר חמור, אני אומר, בלי להתייחס לחלק הראשון של התשובה שלי. אתה יודע שהגברת בן-ארי לא מאתמול מסתובבת עם אבטחה סביבה. אתה יודע שהיועץ המשפטי לממשלה מסתובב עם אבטחה סביבו. אני באמת מקווה שכנסת ישראל והפוליטיקאים הישראלים ידעו מתישהו לכבד את מערכת שלטון החוק. מערכת שלטון החוק נמצאת פה בשביל כל האזרחים. יש לה תפקיד אחד, תפקיד אחד, מתוך עצמאות, דרך אגב: לעבוד לטובת האזרחים ולטובת שלטון החוק, וזהו. אני חייב להגיד לך, אני כשר המשפטים מאוד מקפיד על הפרדה בין ההתנהלות שלהם כגוף עצמאי לבין ההתנהלות שלי בכל תיק משפטי ובכל חקירה. כמובן שעובדי משרד המשפטים צריכים לעמוד במחויבות, באמות מידה גבוהות של ציות להוראות הדין. אני חושב שהתשובה הזאת היא מספיק ברורה.

ענית על השאלה השנייה שלי.

לא ענית על השאלה השנייה. אני עניתי שגם בשאלה השנייה התשובה היא בגוף השאלה, התשובה הראשונה. אפשר שאלת המשך, אדוני היושב-ראש? אדוני השר, שאלת נוספת לחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', בבקשה. ראשית, אדוני השר, לא ענית על שאלתי השנייה. נדמה לי שהשעיה מתפקיד היא כן בסמכותך. אני רק מציע לבדוק מה היה אם היו עולים חשדות או פרסומים כאלה על מנכ"ל משרד ממשלתי או עובד אחר, בוודאי כזה, כפי שאמרת אתה בעצמך, שנדרש לסטנדרטים מאוד גבוהים של שמירת חוק. רק לגבי הפתיח, אם אתה הכתובת לשאילתה, אין לנו יכולת לשאול שאילתות את היועץ המשפטי לממשלה. אדוני השר, אנחנו כחברי כנסת, שמפקחים פרלמנטרית, שואלים אותך את השאלה. אני מניח שאתה עושה את שיעורי הבית מול אנשי משרדך,

כדי לגבש את התשובה. על כל פנים, שאלת ההמשך שלי, בהמשך לכל הדברים: בסעיף 4 שבהסדר ניגוד העניינים של המשנה לפרקליט המדינה עו"ד ליאת בן-ארי מיום 16 בפברואר 2020 נכתב: אין לי מקורות הכנסה מעיסוקים נוספים פרט להכנסתי מעבודתי בשירות המדינה, למעט מקורות הכנסה מנכסים שבבעלותנו. רצוני לשאול: 1. מהו מספר הנכסים שעליהם דיווחה עו"ד בן-ארי כנכסים מושכרים על ידיה ומהווים עבורה מקורות הכנסה נוספים? 2. האם במהלך גיבוש הסדר ניגוד העניינים דיווחה עו"ד בן-ארי על החזקתה בנכס בראש העין ועל השכרתו? אם אין לאדוני את זה פה, אז אדוני מן הסתם יבדוק וישיב לי בכתב.

אין לי את הנתונים פה. תודה. רגע, רגע, אדוני. רגע, יש עוד שאלות נוספות. שאלה נוספת, לחבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, בתוכנית של קלמן וסגל בכאן 11 פורסם סיפור: בית הדין לעררים זה בית דין שמתעסק עם מבקשי מקלט. עורך דין יהודי ועורך דין דרוזי שמייצגים באותו תיק פנו לדיין מרט דורפמן וביקשו לדחות את הדיון. היהודי ביקש והסביר שמדובר בתשעה באב, והיות שמדובר בתשעה באב והוא צם, זה יום שהוא יום בחירה, והוא מבקש לדחות את הדיון. זה יום שהוא קשה, והוא נענה בשלילה, הבקשה שלו נדחתה. לאחר כשבועיים עורך הדין השני,

ביקש והסביר שמדובר על אותו תיק, אני מדגיש: על אותו תיק, עם אותו דיין, ואמר שמדובר בערב חג הקורבן וקיבל דחייה, כלומר הוא קיבל תשובה חיובית, שאפשר לדחות את הדיון. השאלה שלי: כשאנחנו חיים במדינה יהודית, התשובה של משרד המשפטים הייתה שנותנים לדיין לעשות את ההחלטות שלו, ודווקא בגלל זה אני שואל: כשאנחנו חיים במדינה יהודית, תשעה באב, גם אם תגידו לי שזה יום בחירה, אבל בית המקדש חרב. אדם שהוא מאמין ואומר: קשה לי ביום כזה להגיע מבקש לקבל דחייה, והדרוזי, ואני מפרגן לדרוזי,

לכל אחד בחג שלו,

כי אני מכבד כל אדם באשר הוא אדם, הוא מקבל את הדחייה,

אם זו לא אפליה, אז מה זה אפליה? רק שנייה. לפני כן, שאלה נוספת, לחבר הכנסת אוריאל בוסו. בבקשה. אחר כך תוכל לענות על שתי השאלות ביחד. אדוני היושב-ראש, מכובדי השר, בפנייה שקיבלתי ממשנה לראש לשכת עורכי הדין עו"ד יוסי ויצמן מתברר שלשכות ההוצאה לפועל, הוא מתמחה בהוצאה לפועל, אינן פתוחות אף פעם אחר הצוהריים. אנחנו יודעים שמי שזקוק ללשכת ההוצאה לפועל הם בעיקר אותם אנשים שלא יכולים לעזוב עבודה בבוקר, וזה מכביד עליהם. האם משרד המשפטים מתכנן לדאוג לכך שלפחות פעם או פעמיים בשבוע לשכות ההוצאה לפועל יהיו פתוחות אחר הצוהריים?

לגבי הנושא של תשעה באב וחג הקורבן, זה באמת נתון לשיקול הדעת של הדיין או השופט שדן בתיק, אבל המדיניות היא כן להתחשב, זאת אומרת, המדיניות היא עד כמה שאפשר, אם ניתן לא לקיים דיון, אז כן להתחשב. אני יודע שזאת המדיניות. אני לא יכול להתייחס למקרה הספציפי, אבל בעבר כשעלו מקרים דומים אני יודע שהמדיניות של הנהלת בתי המשפט היא מצד אחד לא להגיד בצורה מחייבת, כי זה לא יום שנחשב כיום שהוא לא יום דיונים או יום פגרה, לא להגיד בצורה מחייבת: אסור לך לקיים דיונים באותו יום, אבל במידת האפשר כן להתחשב.

אז אני, הבנתי. אני אומר, אבל גם תיקח מקרה אחר, שאין לך באותו יום שתי בקשות ויש לך בקשה אחת או מצד אדם שיש לו את חג הקורבן או מצד אדם שיש לו ט'

או כל דבר אחר אמוני שמגביל אותו באותו יום, אין חובה לא לקיים דיון באותו יום, אבל כן יש מדיניות של התחשבות, ואני חושב שזה דבר ראוי לקיים מדיניות של התחשבות, בכפוף כמובן לאפשרויות שעומדות בפני בית הדין או בית המשפט. זה בחלק הראשון. בדבר הפנייה על ההוצאה לפועל, אתה פנית אליי גם לפני כשבוע בנושא הזה. זה ברור שצריך לתת כמה שיותר אפשרויות לאזרח לקבל שירותים ממשרדי הממשלה, וכמובן גם ממערכת ההוצאה לפועל. אני אמרתי לך, אני לא הספקתי. אני אבדוק את זה. המגמה היא עד כמה שאפשר לתת כמה שיותר שירותים לאזרחים, גם בתקופה הזאת של הקורונה וגם בתקופה רגילה.

כבודו, אני מתנצל. באמת פנו אליי ואמרו שיש כמה שאילתות שמונחות לפתחי,

אני יכול לומר לך שאתה לא היחיד,

אבל אני כן עשיתי בדק בית ואנחנו נענה על הכול. אני מוכרח לציין שבאמת רוב השרים הודיעו שהם יפעלו להסדיר את העניין, ואני מאמין ומקווה שכך יהיה. תודה רבה, אדוני השר. חברות וחברי הכנסת, תם פרק השאילתות הדחופות. מכאן אנחנו עוברים להצעות חוק לדיון מוקדם, והראשונה שבהן: הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, שיעור מס מופחת על מוצרי מזון בסיסיים), התש"ף 2020, הצעתם של חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת עסאקלה לדוכן להציג את הצעת החוק. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני לא יכול להתחיל לדבר כאילו החיים הם כרגיל, אחרי ששמענו וראינו אתמול את האסון שפקד את ביירות. (אומר בערבית ומתרגם:) ליבנו עם ביירות, ליבנו עם העם הלבנוני. ממש כואב הלב. אנחנו שולחים מכאן את תנחומינו לעם הלבנוני, למשפחות של ההרוגים, ומאחלים לפצועים החלמה מהירה. הצעת החוק שלי מדברת על הפחתת מס ערך מוסף על מוצרי יסוד. חוקי הפיקוח והמיסוי נועדו להגן על המשק ועל האזרחים, לדאוג ליצרנים שלא תיפגע הכנסתם ולהגן על האזרחים מפני מחירים גבוהים. בשנים האחרונות הממשלה הסירה את הפיקוח על מוצרים בסיסיים, מתוך רצון ליצור תחרות בין היצרנים ובין רשתות השיווק השונות. הגברת התחרות נועדה ליצור ירידת מחירים, אולם בפועל נוצרו עליות מחירים חסרות פרופורציה של המוצרים שאינם בפיקוח, מצב אשר יוצר גידול בהיקף האוכלוסייה שיורדת מתחת לקו העוני. מטרת ההצעה היא לקבוע ששיעור מס ערך מוסף שיוטל על מוצרי היסוד יעמוד על 1%, ובכך להוריד את מחירם, כדי לדאוג בעיקר לאוכלוסיות החלשות, אשר עיקר סל המזון שלהן נבנה על מוצרים אלה. גם לפני משבר הקורונה משפחות רבות התקשו לרכוש מוצרי יסוד בסיסיים. בעקבות המשבר מאות אלפים הצהירו שהם הורידו את הקניות של מוצרי המזון שלהם בשל הקשיים הכלכליים. שני מיליון אזרחים חיים מתחת לקו העוני, מהם קרוב למיליון ילדים. בחברה הערבית 60% מהילדים חיים מתחת לקו העוני. רוב האוכלוסייה הערבית חיה מתחת לקו העוני, וכך גם באוכלוסיות כמו האוכלוסייה החרדית ואחרות. בתוכנית הכלכלית של הממשלה לא נשקל הרעיון הזה של הפחתת מס ערך מוסף, לא נשקל בכלל, ואם נשקל ואנחנו לא יודעים, בטח לא נשקל ברצינות. ההצעה הזאת אפילו לא נדונה בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואין לממשלה עמדה בנושא הזה. לכן אני מבקש: תתייחסו גם לתוכן של ההצעה, ואל תתייחסו למי שמציע אותה. אני מבקש מהחברים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה,

אני מבקש לשמור על השקט. אי-אפשר לשמוע את חבר הכנסת עסאקלה.

אני מבקש מכולם לתמוך בהצעה הזאת, הצעה שיכולה לסייע למשפחות עניות, במיוחד במשבר הקורונה, אבל גם אחרי משבר הקורונה.

תודה רבה. בשם הממשלה ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן, בבקשה. חבר הכנסת סעדי,

יעיל, אומר את הדברים, איך אומרים, הוא עוד לא התקלקל.

אתה יודע, כשיש הצעה טובה, אפשר להסביר אותה גם בזמן קצר,

ג'אבר, נקווה שגם סגן השר יענה כך. אגב, הוא גם נותן תשובות קצרות וממוקדות.

אי-אפשר לקחת ממנו.

אם כי זה לא מה שיקרה הפעם, תרשה לי לנחש, לאור מצב הנוכחות פה לפני ההצבעה.

בציון היום הזה. היום ט"ו באב. איפה כל היהודים? אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום הוא יום מיוחד, באמת יום מיוחד. יום ט"ו באב הוצג במסכת תענית כיום של פיוס. אנחנו כל כך זקוקים לפיוס בין כל חלקי האוכלוסייה, בינינו, בין החלקים באוכלוסייה שלנו, בין אויבינו אלינו. שלום, אדוני השר. על יום ט"ו באב חז"ל אומרים: לא היו ימים טובים לישראל, כבוד השר אמסלם, השר אמסלם.

השר אמסלם, אי-אפשר לשמוע. בוא תשמע על ט"ו באב, בוא. זקוקים לך, בוא. לא היו ימים טובים לישראל, השר אמסלם, כמו ט"ו באב ויום הכיפורים.

כפי שאמרתי, במסכת תענית, חז"ל מציינים אותו כיום של פיוס, פיוס בתוך המשפחות, פיוס בין חברים, פיוס בין קבוצות, בין קהלים. יום מיוחד. אז באמת זה יום של שמחה, ואולי נזכה בעזרת השם שהיום הזה,

יהיה גם פיוס פה בתוך הבית הזה בין כולם. נרחיב אחרי זה. קודם נענה על הצעת החוק של חברי ג'אבר עסְקַאלַה.

עַסַאקְלֵה. עַסַאקְלַה. עַסַאקְלַה.

עד סוף הקדנציה כולנו פה נגיד את זה. עַסַאקְלַה. נו, מה אמרתי? עַסְאקְלַה. לא על הסקאלה. מה מבקשת הצעת החוק שלנו? כבוד השר,

עסאקלה על הסקאלה. הצעת החוק של חברי מבקשת לקבוע מס ערך מוסף בשיעור 1% על מכירת מוצרי יסוד כהגדרתם בהצעה במקום השיעור הקבוע היום, 17%. רשות המיסים, שהיא מאוד יעילה, אגב. בחודשים האחרונים. אנחנו רואים במשבר הקורונה כמה הם יעילים וכמה הם טובים, וזה המקום להגיד מילה טובה ליושב-ראש שלה ערן יעקב ולכל אנשי הצוות של רשות המיסים. יישר כוח. אבל הם מתנגדים להצעה שלך, מהטעמים האלה: מס ערך מוסף הוא מס עקיף המוטל על הצריכה והוא חל על כלל המוצרים והשירותים ועל כל הצרכנים במשק. פשטותו ויעילותו של החוק של מס ערך מוסף באים לידי ביטוי בכך שנשמר העיקרון של אחידות המס. כדי לשמור על עיקרון זה של כלליות ואחידות המס חוק מס ערך מוסף אינו קובע שיעורי מס מיוחדים או פוטר מוצרים או צרכנים מתשלומי מס.

הוא לא דיפרנציאלי, הוא אוניברסלי. סיבה שנייה, חביבי, עסאקלה: אי-עמידה קפדנית על עיקרון זה של אחידות המס, שלום אדוני,

תביא לפריצת סכר ולגל של בקשות מצד סקטורים נוספים במשק לחייב אותם אחרת במע"מ, דבר שרשות המיסים מתנגדת לו נחרצות.

גם ב-OECD משבחים את השיטה בישראל. קביעת שיעור מס ערך מוסף בשיעור מס שונה למוצרים שונים, כפי שאתה מציע בהצעה שלך, מחייב היקף פיקוח נרחב מצד רשות המיסים לצורך מניעת דיווחים כוזבים בדבר סיווג המוצרים הנמכרים וצפוי לגרום לחיכוכים נרחבים בין העוסקים לרשות המיסים. חבר הכנסת אחמד טיבי מפריע לי, כרגיל, וממשיך להפריע לי. סגן השר כהן, בנסיבות האלה הוא עוזר לך, אני חושב. תודה, אחמד.

לא לא, תמשיך להפריע לי, הוא אומר. בנסיבות האלה אתה עוזר לו. ד"ר טיבי, קביעת מס ערך מוסף בשיעור מס שונה למוצרים שונים כפי שמציע החבר שלך שלום, אדוני השר, מחייב היקף פיקוח נרחב מצד רשות המיסים לצורך מניעת דיווחים כוזבים בדבר סיווג המוצרים הנמכרים. הוא צפוי לגרום לחיכוכים נרחבים בין העוסקים לרשות המיסים ביחס לסיווג המוצר לצורך קביעת שיעור המע"מ המוטל עליו. יצוין כי אף לא ברור מנוסח הצעת החוק שלך על אילו טובין הוא מיועד לחול. הצעת החוק, אני עונה לך באריכות בכוונה, שתשמע כל מילה. הצעת החוק אף מנוגדת להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי, שהייתה מכונה ועדת טרכטנברג, שציינה בהמלצותיה להתמודדות עם בעיית יוקר המחיה כי שיעור המס האחיד ובסיסו הרחב ומיעוט הפטורים מאפשרים מס יעיל יותר מבחינת הגבייה, מיעוט העיוותים הכלכליים וקושי בהעלמות מס. מדיניות אחידות שיעור המע"מ היא מדיניות העולה בקנה אחד עם המדיניות המומלצת של ה-OECD. כמו כן, על מנת להגשים, עליזה, מה קורה? את המטרות שביסודו של החוק, לסייע לשכבות החלשות, וזאת תוך ניצול אופטימלי של תקציב המדינה, יש לבחור מנגנון של תמיכה ישירה באוכלוסייה.

אם רוצים לעזור לאוכלוסיות חלשות, כדאי לקבוע תמיכה ישירה באוכלוסיות.

שהחבר'ה בצפון תל אביב וברמת אביב יקבלו את אותה הנחת מס שיקבלו החבר'ה, הם צריכים את ה-750 שקל? אני אומר, אתה רוצה לעזור לאוכלוסייה החלשה. השיטה הזאת לא עוזרת לאוכלוסייה החלשה, היא עוזרת, אלה מרמת אביב לא אוכלים את המצרכים האלה. מי שצורך את המוצרים היקרים, הם אוכלים דברים אחרים. כן. מי שצורך את המוצרים הם דווקא החבר'ה העשירים, שאין להם בעיה בכלל. אלה שאתה רוצה לעזור להם, יותר קל לך לעזור להם בתמיכה ישירה.

לסייע לשכבות החלשות, תוך ניצול אופטימלי של תקציב המדינה, יש לבחור במנגנון של תמיכה ישירה באוכלוסייה

ההצעות האלה עולות מעת לעת. בקדנציה הקודמת חבר הכנסת אילן גילאון, שלצערי, הוא לא פה בקדנציה הזאת, עליזה, מה קורה? העלה הצעת חוק דומה, אבל לא למוצרי יסוד אלא לתרופות מצילות חיים. בסופו של יום מתקבל הפתרון של הסיוע הישיר לאוכלוסייה שזקוקה לזה. רגע, עסאקלה. עסאקלה, רגע. התקנון לעבודת הממשלה קובע כי הצעת חוק פרטית שתובא לאישור מליאת הכנסת וטרם נקבעה עמדה לגביה, וטרם נקבעה עמדה לגביה על ידי ועדת השרים לענייני חקיקה, תהיה עמדת הממשלה להתנגד. זה התקנון. בהיעדר עמדה כאמור, הממשלה מתנגדת להצעת החוק, כפי שפירטתי. לא נותר לי אלא לבקש מחבריי חברי הכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום, אלא אם כן אתה רוצה להפוך אותה להצעה לסדר-היום.

אם היית הופך אותה להצעה לסדר-היום, היו מורידים אותה לוועדה ודנים בה שם באריכות. מה קורה שם בגזרה של עליזה? על כל פנים, עסאקלה, עסאקלה, אתה ביקשת דיון בוועדה. אם אתה הופך את זה להצעה לסדר-היום, אתה רוצה דיון בוועדה,

כמו שאומר השר. חבל שזה ירד ויידחה לחצי שנה, אם כי אני לא רואה סיכוי, אני רוצה לדבר. אין בעיה.

אני בקשר עין, אל תדאג, אפשר לסיים. על כל פנים, מה שהשר אמסלם הציע לך, מניסיונו הוא מציע לך, במקום להוריד את זה, תוריד את זה לוועדה. ידונו שם בכל ההיבטים של הצעת החוק, ואז תוכל, אולי תנצל את ההזדמנות להגיד לנו אם יהיה תקציב חד-שנתי. הו, זו שאלה טובה.

זו ההזדמנות לומר פה לחברים מכחול לבן, חברת הכנסת תומא סלימאן, זאת שאלה כל כך חשובה, שצריך לשאול מהדוכן, לא משם. זו שאלה טובה. בוא נעשה הערכת מצב מה יש לנו כרגע. האפשרויות: קודם כול, יש דדליין, 25 באוגוסט. אם עד אז אין תקציב,

ראחת פלסטין. עד 25 באוגוסט. עוד פעם פלסטין?

מסכנה פלסטין, כל פעם ראחת פלסטין. אח'דוהא אל-יהוד. אח'דוהא מן זמן. ראחת פלסטין. נמשיך בהצעת החוק הבאה. אין הרבה אפשרויות, יש שתי אפשרויות: לדעת ש-25 באוגוסט זה תאריך דדליין, ושיש רק אפשרות אחת, תקציב 2020. תודה רבה. אני מבקש מחבריי להתנגד. תודה רבה לסגן השר. חבר הכנסת עסאקלה, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. חבריי חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, הקשבתי בקשב רב לתשובה של סגן השר המכובד.

אנא, להגביר את המיקרופון של הדובר על מנת שאפשר יהיה לשמוע אותו.

אז הקשבתי בקשב רב לתשובה של סגן השר המכובד. אני רוצה להגיד: לא שוכנעתי. לא שוכנעתי, כי אתה אומר שהדבר המשמעותי ביותר זה כאילו סיוע ישיר לאותן משפחות. אז התובנה הזאת קיימת כבר עשרות שנים, ואני לא רואה שאתם עושים מאמץ מספיק לסייע למשפחות הנזקקות. תראו את חלוקת הכסף עכשיו, בזמן המשבר. אמרת ילדי צפון תל אביב? ילדי צפון תל אביב מקבלים 750 שקל, כמו כל ילד עני בארץ. אתם יודעים מה? ילדי צפון תל אביב אפילו לא אוכלים מצרכי מזון בסיסיים, אלא אוכלים דברים fancy כאלה. בכל זאת, אני אקבל את הרעיון להפוך את הצעת החוק להצעה לסדר-היום, להעביר אותה לוועדה ולקיים דיון בוועדה.

אם כן, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק הופכת להצעה לסדר-היום. ההצעה הופכת להצעה לסדר-היום. אם כך, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, שיעור מס מופחת על מוצרי מזון בסיסיים), התש"ף 2020, כהצעה לסדר-היום. ההצבעה.

להפוך את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, שיעור מס מופחת על מוצרי מזון בסיסיים),

ובתוספת קולם של חבר כנסת עסאקלה וחבר הכנסת טאהא, 61 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

ההצעה אושרה כהצעה לסדר-היום, ותועבר להמשך דיון בוועדת הכספים. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק ועדת חקירה מיוחדת לרכש ספינות השיט והצוללות לחיל הים, התש"ף 2020, הצעתם של חברי הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. ינמק את ההצעה חבר הכנסת משה יעלון, בבקשה. חברי הכנסת, נא לשבת, כדי שאפשר יהיה לשמוע את הדובר. השרים, אנא, לשבת. השרים, אנא, לשבת.

יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, אני מביא בפני המליאה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה מיוחדת לרכש הספינות והצוללות לחיל הים. מוצע להקים ועדת חקירה מיוחדת לחקירת רכש הספינות והצוללות לחיל הים.

נשיא בית המשפט העליון ימנה את חברי ועדת החקירה ויגדיר את העניין שיהיה נושא החקירה. דינה של הוועדה יהיה כדין ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, התשכ"ט 1968, בשינויים המחויבים. אנחנו עוסקים בפרשה שהוגדרה על ידי כל מי שמתמצא בה, חברי הכנסת ביציע, אי-אפשר לשמוע את הדובר.

אנא, לשבת. מי שרוצה לדבר יכול לעשות את זה בחוץ. נא לשבת. נא לשבת, בבקשה. בבקשה. אנחנו עוסקים בפרשה אשר כל מי שמצוי בפרטיה מגדיר אותה כפרשת השחיתות הביטחונית החמורה ביותר בתולדות המדינה, והיא עוסקת בתהליכי רכש של ספינות וצוללות ואישור מכירת צוללות למצרים. כל אלה מיוצרים במספנה, מספנת טיסנקרופ, שנמצאת בגרמניה. בפרשה מעורב ראש הממשלה מעצם קבלת ההחלטות גם על רכש צוללת שישית בניגוד לעמדת המערכת, גם לאישור מכירת שתי צוללות נחותות, על פי הנהלים, ב-2010 למצרים, בניגוד למדיניות קודמת של ממשלת אולמרט, שאסרה כל עסקה כזאת, אחר כך מעורבות ראש הממשלה בניסיון למנוע מכרז בין-לאומי כשדובר על רכש ספינות מגן והפניית הפרויקט הזה למספנת טיסנקרופ,

שוב, אישור של שתי צוללות, הפעם מתקדמות, למצרים, והפעם ללא שום אישור של שום גורם, ואפילו הסתרת העניין משר הביטחון, מהרמטכ"ל ומהקבינט, לאחר מכן ניסיון להביא לעסקה של תוספת של שלוש צוללות ועוד שתי ספינות לוחמה נגד צוללות בסך 2 מיליארד אירו, עסקה שטורפדה על ידי אישית. הנושא עלה שוב בתקופה האחרונה לאחר שהתנועה לאיכות השלטון ביצעה תחקיר של כמעט שנתיים בכל הנושא הזה והגישה עתירה לבג"ץ. המשיבים לה יצטרכו להשיב עד מחר, 6 באוגוסט. העתירה הוגשה ב-15 ביוני. בניגוד לעתירות אחרות שהוגשו לבג"ץ ותשובת המדינה הייתה שהנושא עדיין בחקירה ולכן אין מה להגיש עתירה, הפעם שופט בית המשפט העליון סולברג קיבל את העתירה בתוך כמה שעות, משום שאי-אפשר להתעלם מעתירה שמגובה גם במסמכים, גם בעדויות, גם בתצהירים של בכירים ביותר במדינת ישראל, לשעברים, ראשי ממשלה, שרי ביטחון, רמטכ"לים, מפקדי חיל הים, מנכ"לי משרד הביטחון, ראשי מוסד ועוד ועוד. בעצם, מה שהעתירה מעלה הוא את התשובה על השאלה: איפה הכסף? שאלה שאני, כמובן, רבותיי אני מבקש שקט. אי-אפשר לנהל את הדיון בצורה הזאת. רוצים לדבר, תצאו החוצה. אי-אפשר ככה.

שאלת "איפה הכסף" היא שאלה שאני כשר ביטחון לא יכולתי לתת עליה מענה, משום שלרגע אחד לא חלף במוחי הרעיון שמישהו יעדיף בצע כסף על פני טובת המדינה. בכל אופן, העתירה מסרטטת שני ערוצים כספיים שמתנקזים בסופו של דבר לבני דודיו של ראש הממשלה נתניהו: ערוץ אחד, ערוץ העמלות. עו"ד דוד שמרון, בניגוד עניינים מובהק, ייצג למעשה גם את ראש הממשלה נתניהו וגם את המתווך שהרוויח מעמלות של כל עסקה עם טיסנקרופ. כמובן שזה ניגוד עניינים מובהק. הנושא כמובן צריך להיבדק. מעבר לזה, בן הדוד השני, איש העסקים מיליקובסקי, סוגיה שנעלמה מעינינו ורק בשנה האחרונה נחשפה, הוא בעלים של חברה שנקראת סידריפ, שסיפקה חומרי גלם כתוספים לייצור פלדה במספנה, כך שהוא הרוויח מכל עסקה, בין שזו הזמנה ישראלית, בין שזו הזמנה מצרית או כל הזמנה אחרת. הסתבר שלבנימין נתניהו, בהיותו חבר כנסת ב-2007, היו מניות, קנה, קיבל, בסך 600,000 דולר, כך שהוא הרוויח מכל עסקה של החברה הזאת. הוא מכר את המניות כאשר חברת סידריפ נקנתה על ידי חברה ציבורית בשם גרפטק, שהמשיכה לספק חומרים לטיסנקרופ, ובן הדוד המשיך להיות בעלים כבעל מניות בחברה הזאת. כל זה מאיר באור מאוד מסוים את ההחלטות, שחלקן תמוהות, מההחלטה על הצוללת השישית ב-2000, עם תחילת כהונתו של ראש הממשלה, שתי הצוללות הנחותות למצרים ושאר העסקאות, שבעצם חלקן, אלה שבנתיב העמלות, הגיע כסף לבן הדוד שימרון, ובוודאי אלה שהן בנתיב המניות או הפלדות, הגיע כסף לבן הדוד מיליקובסקי. אנחנו כמובן ניסינו, יש עתיד-תל"ם, במסגרת הכנסת הזאת, להביא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, נושא שחברינו לשעבר גנץ ואשכנזי, כחול לבן, עמדו על כך שמתחייבת בו ועדת חקירה ממלכתית. ברור שבתנאים הפוליטיים הללו זה לא ניתן. ניסינו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, גם זה לא עבר את הכנסת. אפילו ניסיון להביא את הנושא לוועדה לביקורת המדינה כך שמבקר המדינה יפתח בבדיקה, שנמנעה ממנו עד עכשיו על ידי היועץ המשפטי לממשלה בטענה שהחקירה עדיין לא הסתיימה, גם הוא אחד המשיבים שצריכים להשיב עד מחר בנושא, אבל הניסיון להביא את זה לוועדה לביקורת המדינה נחסם, כן, באופן לא מפתיע.

אבל אתה שואל: אם אין כלום ולא היה כלום כי לא היה כלום, אז למה הליכוד כל כך התאמץ גם שיהיה לו רוב בוועדה לביקורת המדינה וגם למנוע, בלי שום טיעונים מבוססים, את אותה בדיקה מתבקשת של מבקר המדינה? מה שאנחנו טוענים זה שיש פה סוגיות שהן מעבר לפליליות, תהליכי רכש. באופן לא מפתיע העידו בפני הוועדה לביקורת המדינה גם האנשים שהיו מעורבים בפרשה, כולל אני כשר הביטחון, גם אנשי מינהל הרכש במשרד הביטחון ואחרים, ואמרו: תבדקו איתנו, אנחנו לא ישנים טוב. תבדקו מה היה שם. מי שהתנגד אלה נציגי הליכוד בוועדה. עניין תהליכי הרכש הוא חשוב לא רק לגבי הפרשה הזאת אלא גם לעתיד. למה אנשי משרד הביטחון אומרים: תבדקו אותנו? משום שקודם כול הם נבדקו גם בחקירה הפלילית, והסתבר שאיש מהם לא חשוד. רק סביבתו הקרובה של ראש הממשלה נתניהו נמצאה חשודה, כולל כבר עם החלטות פרקליטות לכתבי אישום,

של רבים מהם. מהסביבה הקרובה. כלומר במשרד הביטחון איש לא חשוד, בסביבתו הקרובה של נתניהו כמה חשודים. בעניין הזה יש גם מעורבות של המל"ל שצריכה להיבדק, גם לגבי הפרשה וגם לגבי הטווח הארוך. מה תפקידו של המל"ל בתהליכי רכש? אין לו תפקיד מוגדר. לתהליכי הרכש משרד הביטחון אחראי, וזה מה שצריך להיות. משום מה היה ניסיון לדחוף גורמים מהמל"ל וגורמים אחרים לתוך תהליך קבלת ההחלטות.

אנחנו טוענים שהנושא איננו נוגע רק לפרשה המסוימת הזאת. מדינה חפצת חיים לא יכולה להשאיר את הנושא פתוח, עם כל הטענות שעולות לאורך הדרך על מעורבות של גורמים כאלה ואחרים, בעיקר בסביבתו של ראש הממשלה והמל"ל, בהטיית הדברים באופן שבו יש חשד כבד להטיית בצע כסף על פני טובת המדינה. יש לי ציפיות מגנץ ואשכנזי וכחול לבן, אני לא יודע אם הן יתבדו היום או לא, מאחר שהם מכירים חלק מהדברים מקרוב, אשכנזי היה רמטכ"ל בתקופת הצוללת השישית ואישור מכירת הצוללות הראשונות למצרים. בתקופה מסוימת גנץ היה גם אחראי, ודאי ספינות הרכש, מכיר את הדברים כרמטכ"ל. היינו מצפים שהם כן יתמכו בהקמת הוועדה המתבקשת הזאת. אני לא יודע מה יקרה, אבל אנחנו מתעקשים, ולא נרפה מהנושא הזה עד שהנושא ייבדק וייחקר.

בשם הממשלה ישיב השר המקשר דוד אמסלם, בבקשה. חבר הכנסת אבידר, שמתי לב שהתלהבת מהנאום של עצמך אתמול ופרסמת את זה גם בכל הפייסבוק. הוא לא שמע אותך.

הוא שומע מה שהוא רוצה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

לפני שאני מתחיל לענות לחבר הכנסת בוגי יעלון, אני רוצה לומר: היום חבר הכנסת מרגי אמר לי שהוא ציין בוועדה שהיום יום האהבה. הוא אמר שאנחנו בעם ישראל לא צריכים לציין את יום האהבה בלבד, אלא כל יום צריך להיות יום האהבה. זה באמת המצב.

הם לא מכירים את המילה "אהבה" בעם ישראל. לא מעניין אותם מה קורה. אין להם מושג מה זה בכלל. איפה שאפשר לייצר פילוג ושנאה, שם הם נכנסים. איפה שיש חריץ הכי קטן, נכנסים. אז אני קודם כול רוצה להתייחס לאיזו סוגיה שראיתי אתמול בטלוויזיה, שלא קשורה לאירוע. אתמול ראינו איזשהו אייטם קטן בטלוויזיה בנוגע לד"ר אבישי בן חיים, איך תקפו אותו בצורה גסה, בצורה אלימה, בהפגנות השמאל. מה שעשו אתמול באייטמים, אני מניח שאם זה היה איש שמאל,

היו עושים שלושה ימי שידורים, פותחים אולפנים, מדברים על האלימות. אבל אתמול מה שקרה זה שבערוצים קיימו דיון אם הקלטת מבושלת. זה מה שעניין אותם.

כי מבחינתם זה לא נתפס שמישהו מהשמאל, הרי הם לא רואים את הדבשת של עצמם, נוהג בגסות, אלימות פיזית, ואם זה קרה, אז בוודאי אנחנו צריכים לדון. כנראה שבישלו את הקלטת. אז קודם כול, אבישי בן חיים, אני מחזק אותך. תמשיך בפעולתך החשובה. כפי שאמרתי, רוב האלימות באה באמת מהמחוזות של השמאל, אבל נוח להם לומר שזה בא מהימין. לגבי סיפור ההפגנות, כל הזמן אנחנו טוענים שיש במדינת ישראל בתקופה האחרונה אנרכיה. באיזה מובן? זה לא שאנחנו מלינים על כך שזכות ההפגנה היא זכות חשובה. בוודאי במשטר דמוקרטי זאת זכות חשובה מאוד מאוד. דרך אגב, אמרתי, בימין זה מושרש בבסיס, בגלל שתמיד אנחנו היינו הנרדפים, כולל היום, אז בוודאי ובוודאי זכות ההפגנה היא זכות חשובה. אבל גם זכות ההפגנה, יש זכויות נוספות במדינת ישראל לכלל האזרחים, וצריך לאזן בין הדברים. אז אני רוצה להקריא לכם, בזמנו, כשהוגש בג"ץ נגד בית המשפט העליון, שקיבל החלטה בנושא ההפגנות מול מעון ראש הממשלה, בדיוק כמו שקורה היום, אבל לא הפגנות חודשיים אחרי הבחירות, על זה שרוצים להוציא את ראש הממשלה מביתו ומתפקידו שלא באמצעות הקלפי, מפעילים את כל המערכות, מהפרקליטות,

אקריא לכם מה קבע בית המשפט העליון

לגבי הפגנות הימין, שבעצם רצו למחות על כך שהרסו את כל האידיאולוגיה שלהם, הרסו יישובים שלמים, גירשו אלפי משפחות. תבינו על מה מדובר, עשרות אלפי משפחות, אז בעצם רצו להפגין מול בית ראש הממשלה דאז יצחק רבין.

קבע נשיא בית המשפט העליון, אז היה זה המשנה לנשיא,

אני רוצה לצטט כמה דברים: "נתונה לעותרים הזכות החוקתית לקיים אספה" מדובר על הפגנה בודדת, לא כל יום, "ליד מעונו של ראש הממשלה. זכות זו אינה מוחלטת. יש לאזן אותה עם זכות הפרטיות של ראש הממשלה, בני ביתו ושכניו. כן יש לאזנה משיקולים של שלום הציבור. מטעם זה עשינו את הצו-על-תנאי למוחלט, במובן זה שיש ליתן לעותרים רישיון לקיום האספה" על זה אין לנו מחלוקת, "תוך הגבלות באשר למקום, זמן ואמצעים". על בסיס זה הגיעו הצדדים לידי הסדר אשר לפרטי האספה: "על פי הסדר זה תוגש בקשה לקיום אספה ברחבה שממול בית הכנסת הגדול

ברח' המלך ג'ורג'" לא על הכביש, ברחבה מול בית הכנסת הגדול, "מול מעונו של ראש הממשלה, תוקם במה, משך האספה יהיה בין 19:30 ו-21:00". ישתתפו בה 500 איש וכן הלאה וכן הלאה, ובוודאי מייד יהיה פיזור האנשים ותתאפשר התנועה.

אין לנו השגה על כך שצריכים לאפשר את זכות ההפגנות. אותנו לא תלמדו מהי דמוקרטיה. כפי שאמרתי, הנרדפים באמת מאז קום המדינה ועד היום זה אנחנו, גם אם אנחנו בשלטון, הלכה למעשה. אבל פה יש אנרכיה יומית, סגירה של רחובות, התפרעויות. דרך אגב, לא רחוב אחד. לאחר מכן יש תהלוכות. שום דבר לא מוגבל בזמן. אמרתי, אם המפגינים רוצים לעשות את זה עד 07:00, 07:00. לפני כמה ימים באתי לכנסת, חסמו גם את הכניסה לכנסת.

כפי שאמרתי,

עכשיו אני רוצה לענות לחבר הכנסת בוגי יעלון.

אמרתי כבר בעבר, אתם מגישים את ההצעה הזאת בערך כל שבוע בצורה כזאת או אחרת. אמרתי, אתה מלא אובססיה, רעל וארס, אבל כשהיית בליכוד,

היית שר הביטחון, הכול היה בסדר מבחינתך, הכול בסדר, אבל מהרגע שהחליטו להזיז אותך מאותו תפקיד בגלל אילוצים פוליטיים כאלה ואחרים, כנראה לא הבנת את המגבלות הפוליטיות ואת המשחק הפוליטי, אתה לקחת את זה אישי, ומאז אתה רודף את ראש הממשלה מבוקר עד לילה. לא מעניין אותך כלום, לא עובדות, שום דבר. אתה מלא טינה, ארס, וגם שוכח שהליכוד מינה אותך לשר הביטחון ועוד שרים ובכלל שם אותך ברשימה שלו. לא מעניין אותך כלום.

יש לך רק נושא אחד: אני חייב חזרה לפגוע בראש הממשלה,

לכן אתה מגיש את זה כל היום. אתה כל היום נובר וחופר וחופר.

ואני רוצה לומר לך, הדבר הזה הרי נחקר בחקירת משטרה. אני טוען, דרך אגב, אתם לא מאמינים, הרי. אתם מבוקר עד לילה עולים לכאן ואומרים: יש מערכות שלטון חוק במדינת ישראל. אתם תוקפים אותן, אתם פה, אתם שם. אני שואל שאלה פשוטה: הרי הדבר הזה נחקר על ידי משטרת ישראל. זה עבר את פרקליטות המדינה ואת היועץ המשפטי לממשלה. אני מבין שהגשתם בג"ץ בנושא. כל המערכות האלה משקרות? אתם באים היום לכנסת ומבקשים ועדת חקירה ממלכתית.

בגלל שאתם לא מאמינים למערכות האלה. אתם צודקים, אבל אל תתקפו אותנו בזה שאנחנו מעבירים ביקורת עליהם. הרי גם אתה עכשיו לא מאמין למשטרה, אתה לא מאמין למנדלבליט. אל תדבר בשמי. אבל זה מה שאמרת. תשיב לי עניינית.

אני אענה לך. הדברים האלה נבדקו. זה לא קטעי רכילות שלך, זה מנגנונים שלמים שבדקו את זה. אני מניח ואני מבטיח לך שמשטרת ישראל הייתה שמחה להדביק לראש הממשלה עוד תיק, וגם מנדלבליט. לְמה יש עוד מספרים? יש לנו כבר אפילו תיק, קוראים לו "3000". יש לנו גם מספר פתוח, 3000. כל התקשורת מגויסת לזה. שלחתם כתבים לחוץ לארץ, המערכות מימנו את זה כדי לדבר עם העד ההוא וההוא, פתחתם משטרה משל עצמכם. אז מה הבעיה שתהיה בדיקה של, מה הבעיה? שנייה, דקה. לא, לכן אני אומר, אחרי שבעצם הכול נבדק, מה הבעיה שנבדוק כל דבר? אותך, בכל דבר, קיבלו גם לגביך. כל היום נעסוק בבדיקות ובבדיקות ובבדיקות. אז אתה מבין שאתה לא מאמין במערכות?

אבל זו התוצאה. הרי אם אתה מבקש, אני מניח שאם המשטרה הייתה אומרת: אוקיי, או מנדלבליט היה מחליט להעמיד את ראש הממשלה לדין בעניין הזה, היית אומר: נכון, צודק. היית גם רוקד על זה, פותח שמפנייה בבית, מבסוט. היית נרגע. היית אומר לעצמך: אה, החזרתי לו. אבל עצם העניין שאתה עוסק בזה כל היום, לאחר שכל הדברים האלה נבדקו, דרך אגב, אני הייתי מצפה ממך פה לעלות ולהגיד, תגיד: פרשת הרפז, יש עדויות, יש עדויות, הקלטות, מה שאתה רוצה. אולי נדבר על הצוללות? שום דבר. צודק.

אני מציע לבדוק את שי ניצן עם דנינו. צודק. שום דבר. אדוני, אני הייתי מציע לך לעלות לכאן ולשאול איך ליאת בן-ארי נתנה תצהיר, לפחות מה שפורסם, אדוני, אנחנו תומכים בך, אתה צודק. כן, נתנה תצהיר שקרי בבית המשפט או בבית הדין. עכשיו מדובר, ממה שאני קורא, על עבירות בנייה כאלה או אחרות. דרך אגב, אני רוצה להזכיר לכם שאת גלנט, סקלו אותו על איזה כמה עצים שהוא שתל, רק בשטח ליד ביתו. אתה בא, מבוקר עד לילה מדבר: צוללות, צוללות, צוללות. אני אגיד לכם למה אתם מדברים על זה,

בגלל שאתם מבינים שתיק 1000, שאין לי מושג אם אתם לא התחלתם איתו, עם כל הקשרים שאני רואה כאן כבר יש לי איזה תסריט בראש איך הוא התחיל ומי השותף, דודי, האם זה אומר, שנייה. ותיק 2000 ותיק 4000, הרי אתם יודעים שזה לא מחזיק מים, זה הכול קשקושים. אתם מבינים שזה תיקים תפורים. לכן אתם ממשיכים להשקיע מאמצים בצוללות. אז אני רוצה רק להגיד לך משהו, הצוללות, נכון.

בוגי יעלון: יש כאן התייחסות, ואני לא אקריא לך את כולה, של פרופ' יעקב נגל, שהיה ממלא מקום ראש המל"ל בפועל. אני מניח שגם הוא שקרן מבחינתך. הוא שיקר.

חד-משמעית הוא שיקר.

אני שמעתי, אדוני השר, אתה כבר הרבה מעבר לזמן, אז אנא,

רק עוד דבר אחד אני אענה לו.

בוודאי, רק אתם לא משקרים, רבותיי. דודי, מבקשים לרדת. אתה רוצה לסיים עוד משפט? לא, אני כבר מסיים.

אני רוצה לספר לך שאיילה חסון אמרה שגם אתה ידעת, אתה ידעת, לא חשוב, תעשה ככה ביד.

רק אתה לא משקר, אין בעיה, כשלך יש את הסיבה הכי טובה לשקר.

בגלל שאתה לוקח את זה לאישי. אתה, הדיחו אותך מתפקיד שר הביטחון. זה שמינינו אותך, שהליכוד מינה אותך, זה לא מעניין אותך. זה מה שמעניין אותך מהבוקר עד הלילה. אתה אובססיבי לעניין. אתה קם עם זה,

לא מעניין אותך כלום, רק ההכפשות. אין בזה עבירה, נהפוך הוא.

הכנסת יעלון, אתה מעוניין להשיב? חבר הכנסת יעלון, יש לך אפשרות להשיב שלוש דקות,

אני אשיב. חבר הכנסת לפיד, בבקשה. יש "ברטרים" כאלה? כן. התשובה: כן. זכותם. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביקש השר להבין מדוע השתכנענו שצריך ועדת חקירה ממלכתית בעניין הצוללות. אני רוצה להגיד לך, השר, איך אני השתכנעתי. ישבו איתי שני אנשים שאני סומך עליהם בעניינים ביטחוניים, שניהם רמטכ"לים לשעבר של צבא ההגנה לישראל, אחד מהם הוא היום השר הביטחון של מדינת ישראל והשני הוא היום שר החוץ של מדינת ישראל, לאחד קוראים בני גנץ ולשני קוראים גבי אשכנזי. הם הסבירו לי מתוקף ניסיונם, אני הכרתי את הפרשה בעצמי,

מתוקף ניסיונם הביטחוני, הסבירו לי, ואחר כך הלכו והסבירו לכל עם ישראל, שפרשת הצוללות היא פרשת השחיתות הביטחונית הגדולה בתולדות המדינה, שהם לא יכולים להאמין ולא נשמע להם סביר שיכול להיות שבני דודיו של ראש הממשלה היו מעורבים והוא לא ידע, ומתוקף ניסיונם הם מסתכלים על העברת הצוללות למצרים, שנעשתה מאחורי גבו של משרד הביטחון, הם מסתכלים על העברות הכספים, הם מסתכלים על הניסיון לקנות רכש ביטחוני שהביטחון הישראלי לא צריך, כמו ספינות נגד צוללות, שהמדינה לא צריכה, בחנו את הפרטים. עכשיו, השר אמסלם, אתה מדבר פה על חשיבותה של מדינה, על חשיבותה של חברה מסודרת. שני רמטכ"לים של צה"ל בתקופה הרלוונטית, בני גנץ וגבי אשכנזי, הסבירו לי, לך, לכל עם ישראל, שאנחנו מוכרחים ועדת חקירה ממלכתית לחקר הצוללות, מפני שאין שום דרך אחרת להסביר או שנלמד או נדע מדוע ראש הממשלה אישר למצרים לקבל צוללות קטלניות מגרמניה, מפני שאין שום דרך אחרת שבה אנחנו נדע, אם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, איך קרה שבענייני רכש ביטחוני כל הכללים הופרו, מדוע הכול נעשה מאחורי גבו של שר הביטחון, מאחורי גבו של משרד הביטחון, מאחורי גבו של הרמטכ"ל, מאחורי גבו של צה"ל. אני אומר שוב, אני לא מסתמך על עצמי, כי אז אתה תעלה הנה ותגיד לי שזה פוליטי. אני מסתמך על בני גנץ וגבי אשכנזי, שני רמטכ"לים של צה"ל בתקופה הרלוונטית, שאמרו לי, לך, לעם ישראל, לכל מצלמת טלוויזיה, לכל מיקרופון: מוכרחים ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות. ועכשיו יש הצבעה, ואני סמוך ובטוח שהיות שזה מה שהם אמרו לעם ישראל, הם ודאי יפסעו הנה בדקות הקרובות כדי להצביע על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לעניין הצוללות, כי אם זה לא נכון, אם הם לא יעשו את זה, מתברר שכבר לא אכפת להם מכלום, כולל הביטחון. כל מה שמעניין אותם זה פוליטיקה קטנה ועלובה של כיסאות. תודה רבה. מה עם ועדת חקירה לפגישות שלך עם נוני מוזס? זה קשקוש. אין בזה פלילי. במה יש פלילי? בראש הממשלה, שוחד והפרת אמונים. חברות וחברי

תודה. חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. הוגשו לי 17 חתימות של סיעת יש עתיד-תל"ם בבקשה להצבעה שמית. זה כמובן לא מספיק, אבל הוגשה גם בקשה של הממשלה להצבעה שמית, ועל כן אנחנו נקיים הצבעה שמית. מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח אלי אבידר, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

משה ארבל, אינו נוכח גבי אשכנזי, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, נגד דוד ביטן,

רם בן ברק,

נפתלי בנט,

אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי,

נגד ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח יאיר גולן, בעד מאי גולן,

איתן גינזבורג, אינו נוכח יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

עוזי דיין,

אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, בעד עמית הלוי, נגד צחי הנגבי,

יועז הנדל, אינו נוכח שרן מרים השכל,

אינה נוכחת מכלוף מיקי זוהר,

תמר זנדברג,

אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אליהו חסיד, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

יעקב טסלר,

גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת משה יעלון,

אינו נוכח יצחק כהן,

מאיר כהן,

מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד חיים כץ, נגד ישראל כץ,

יוראי להב הרצנו,

בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

אוסנת הילה מארק, אינה נוכחת פטין מולא,

מרב מיכאלי, בעד יוליה מלינובסקי קונין, נגד מיכאל מלכיאלי, נגד יעקב מרגי, נגד משולם נהרי,

אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח, אינה נוכחת יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה,

אופיר סופר, אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער,

מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר,

ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח עודד פורר,

יצחק פינדרוס, נגד איפה ראש הממשלה?

חבר הכנסת מיקי לוי, אנחנו באמצע ההצבעה. נו, באמת. אני מתנצל, אדוני.

נגד אורלי פרומן,

אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר,

יואב קיש,

אריאל קלנר,

שלמה קרעי,

מירי מרים רגב,

עידן רול,

יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן,

הילה שי וזאן, אינה נוכחת מיכל שיר

נגד עפר שלח, בעד איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכירה, נא לקרוא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא הצביעו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח סמי אבו שחאדה, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת סעיד אלחרומי, אינו נוכח זאב אלקין, אינו נוכח משה ארבל, נגד גבי אשכנזי, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח איתן גינזבורג, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר, אינו נוכח יועז הנדל, אינו נוכח מיכל וונש, אינה נוכחת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת מיקי חיימוביץ' אינה נוכחת אליהו חסיד, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, אינה נוכחת עומר ינקלביץ' אינה נוכחת אלי כהן, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח אוסנת הילה מארק, אינה נוכחת אבי ניסנקורן, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח

אינו נוכח בצלאל סמוטריץ' אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח ג'אבר עסאקלה, אינו נוכח

אינה נוכחת עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת עינב קאבלה, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח הילה שי וזאן, אינה נוכחת איציק שמולי, אינו נוכח רם שפע, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש חבר כנסת שנוכח במליאה וטרם הצביע?

תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, נא לספור את הקולות. 48 קולות נגד, 19 קולות בעד. אני מכריזה כי הצעת חוק

חקירה מיוחדת לרכש ספינות השיט והצוללות לחיל הים, התש"ף

הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת, לא עברה. נעבור להצבעה הבאה, הצעת חוק-יסוד השפיטה (תיקון, פסקת התגברות), של חברי הכנסת איילת שקד, אופיר סופר ומתן כהנא. תנמק חברת הכנסת איילת שקד. לרשותך עשר דקות.

גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, היום זאת פעם ראשונה, כך לפחות חשבתי, שיש בכנסת רוב לפסקת ההתבגרות. בכנסת התשע-עשרה לא היה, בכנסת העשרים לא היה. אני קיוויתי שלפחות בכנסת העשרים-ושלוש יש רוב לפסקת ההתגברות. אבל היום שוב הליכוד והמפלגות החרדיות נכנעו ללחצים של השמאל, והם מגישים לניסנקורן את הערכים של הימין על מגש של כסף. הצעת החוק שלך, הם לעד יהיו חתומים על הביזיון הזה, שפעם ראשונה בכנסת ישראל יש 61 אצבעות שתומכות לפחות ברעיון, אבל הם החליטו לברוח. אני שאלתי את עצמי: את מי אני צריכה לשכנע? את תמר זנדברג אני לא אשכנע.

את מיקי לוי אני לא אשכנע. תקשיבי, אתם נעולים בקונספציית כוהני שלטון החוק, דמוקרטיה, תקשיבי, תמר, בואי אני אקריא לך ציטוט של השופט ברק. מי הכניס את פסקת ההתגברות לחוק-יסוד? מרצ. פסקת ההתגברות הוכנסה לחוק-יסוד: חופש העיסוק בגלל הסכמי אוסלו. רבין קרא לשולמית אלוני למשרד שלו ואמר לה: אם את רוצה את הסכמי אוסלו, אני צריך את ש"ס בקואליציה, ולכן נעביר את פסקת ההתגברות.

אוקיי. קודם כול שנדע את העובדות. אז עכשיו בואו נדבר על את מי אני כן צריכה לשכנע.

תתחיל לרשום. תרשום, תרשום: "בג"ץ איבד את זה. הוא הופך את עצמו לרשות המחוקקת, לרשות המבצעת ולרשות השופטת בו זמנית. חייבים לשים לכך סוף. הדרך לכך היא באמצעות פסקת ההתגברות" יולי אדלשטיין. תרשום, תרשום: "נתניהו השמיע בקולו שהוא תומך בפסקת ההתגברות. הבעיה היא בגורמים בקואליציה שמתנגדים לנושא, ולא מאפשרים לממשלה ולכנסת לממש את האמון שהציבור נותן בהן." לא נכון. הבעיה היא שההצעה שלך נותנת כוח לבג"ץ. "נעמיד שתי ברירות: או פסקת ההתגברות עם 61 או שהציבור ידע מי הפיל את זה" יושב-ראש הכנסת יריב לוין. ההצעה שלך נותנת כוח לעליון.

ממשיך להתערב בכל פעם מחדש בחוקים שמחוקקת הכנסת, זאב אלקין. תרשום, תרשום: "פסקת ההתגברות חשובה יותר מתמיד. הגענו לרגע שבו העם חייב להכריע בין הציבור ונבחריו לבין החונטה המשפטית" יושב-ראש הקואליציה מיקי זוהר. תרשום, זה פשוט: "אי-חקיקת פסקת ההתגברות, כישלון של כל הקואליציה" השר אופיר אקוניס. תרשום, תרשום, יש עוד: עלינו להשיב את השלטון לכנסת מול בית המשפט. כרגע משכן הכנסת הוא סתם מועדון דיונים ברחביה ללא משמעות שלטונית, ישראל אייכלר. תרשום, תרשום: "אם הכנסת לא תעביר את פסקת ההתגברות היא תמעל בתפקידה" השר המקשר דודי אמסלם.

"המשימה הראשונה של הממשלה הבאה היא העברת פסקת התגברות" השר יעקב ליצמן.

ומה שאני אומרת לכם, שכל חברי הכנסת האלה בחרו, כנראה, לברוח מהמליאה או להצביע נגד. זאת הייתה הבחירה שלהם. אני רוצה להגיד לכם, הרבה בורחים יש פה היום. הרבה בורחים. כן, הרבה ברחנים. אני רוצה להגיד לכם שכשהכנסת הזאת נבחרה, אני חשבתי שנתניהו ינצל את העובדה כדי לשמור על גוש הימין וינסה לעשות שינויים שבכנסת הקודמת לא יכולנו לעשות כי לא היה רוב. צר לי כי אני מבינה כרגע את המצב, להודיע שכנראה גם בכנסת הזאת אין רוב. מה שהיה בזמנו מספיק טוב כדי לשמור על קואליציית אוסלו של רבין זה דבר שהליכוד עם 36 מנדטים לא מוכן כרגע לתמוך בו ולקדם. אני אגיד לכם עוד משהו: אחרי שהגרסה הזאת בחוק-יסוד: השפיטה תיפול, אנחנו נביא גרסה של פסקת התגברות בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אני כבר הגשתי את זה, בצלאל כבר הגיש את זה. עשינו העתק-הדבק לקחנו את מה שיש בחוק-יסוד:

שמנו את זה בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. אולי בזה הקואליציה הכושלת הזאת והמסוכסכת הזאת תתמוך. תודה רבה.

תודה רבה, חברת הכנסת איילת שקד. ישיב על ההצעה שר המשפטים אבי ניסנקורן. אני חייב להגיד שאני לא מבין, אני מנסה להבין למה,

בתור שרת משפטים לשעבר, בימינה, עובדת כל כך קשה לפגוע בדמוקרטיה ובשלטון החוק. אני פשוט לא מבין, היא עוזרת, רק שנייה, תרשום. אני לא מבין איך אנחנו בסיטואציה שההתקפות על בית המשפט, ההתקפות על הפרקליטות וההתקפות על מערכת שלטון החוק מצד ימינה באות מכל כיוון. ימינה רוצה ועדה לחקירת שופטים בכנסת ישראל, באה, יוזמת ומצביעה. רוצים ששופטי העליון ושופטי המחוזי ילכו ויעברו ויעמדו בחקירה צולבת, כאילו הם הנאשמים. ימינה רוצה לפגוע בוועדה למינוי שופטים ולנסות לערער אותה. ימינה רוצה להשמיץ פרקליטה. ימינה רוצה להשמיץ יועץ משפטי. ימינה רוצה לערער את זכות העמידה בבג"ץ. זכות העמידה בבג"ץ. מה פתאום? אתם עובדים פה למען הציבור.

בהצעת החוק הזאת שאת מגישה היום, את באה ואומרת: אזרח לא יוכל לפנות לבג"ץ. אזרח לא יוכל לפנות לבג"ץ.

מחזירה למה שהיה בתחילת שנות השבעים. כל הכבוד. התקדמנו מאז. יש לאזרחים זכות ללכת לבג"ץ ולהגיד: פגעו בעקרון השוויון שלנו. מה, יבוא מחר, רחמנא ליצלן, יוצא אתיופיה שנניח פוגעים לו בזכות השוויון שלו, אסור לו לגשת לבג"ץ, כי ימינה ואיילת שקד, שרת המשפטים,

אתה לא יודע את החומר. מותר לו,

החליטה למנוע את זה.

באה מחר העמותה לקידום הדמוקרטיה בישראל ורוצה לעתור, כי היא חושבת שפוגעים בזכות השוויון, לא, לא, איילת שקד וימינה וסמוטריץ' לא מוכנים, לא מוכנים שתהיה להם זכות עמידה.

כי רוצים שרק לממשלה, רק לשלטון, תהיה זכות עמידה, וזה איזון, זה דמוקרטיה. זה הפוך מאיזון, זה הפוך מדמוקרטיה. טוב שיש לכם חבר, את שלמה קרעי, שהוא עוד מקצין אתכם. הוא אומר שאתם מתונים מדי. אתם עוד עושים תחרות הקצנה. איילת שקד מגישה הצעת חוק, אז סמוטריץ' בא ואומר: זה לא מספיק קיצוני? אני מגיש הצעה עוד יותר קיצונית. ושלמה קרעי בא ואומר: סמוטריץ' לא מספיק קיצוני, אני עוד יותר קיצוני.

אתם לוקחים את השוליים ועוד מנסים להפוך אותם למרכז, אבל שוליים זה שוליים. אתם שמים את השוליים, לצערי, במרכז הדיון. אני רוצה להגיד לכם, תפקיד בתי המשפט זה להגן על המיעוט, זה להגן על האזרחים, זה להגן מאי-שוויון, זה להגן מאפליה.

בשביל מה יש חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, אם מחר אפשר, ממשלה מסוימת או סיטואציה פוליטית מסוימת, לבוא ולהגיד: לוקחים אוכלוסייה, ממדרים אותה מחוק-יסוד, אפילו ברוב רגיל,

ואסור לאזרחים,

לפנות לבג"ץ? זה אנטי-דמוקרטיה. זאת פגיעה בזכויות. ואתם, אתה מקובע. אני חייב להגיד לכם, אני דווקא ציפיתי, אני דווקא ציפיתי שתבוא ימינה ויבואו חברי המשכן, כל אחד מחברי הכנסת, ויגידו בזכות הדמוקרטיה: אנחנו רוצים מערכות שלטון חזקות, לא חלשות. אתם כל היום עובדים על להחליש אותן, כל היום, בלי הפסקה. מה עומד מאחורי זה?

כוח בלתי מוגבל, איזה דמוקרטיה זאת?

לממשלה? הרי בסופו של דבר, כשאתם מדברים על רוב של 61, אתם מדברים על הממשלה, כוח בלתי מוגבל לממשלה. זה מה שאתם רוצים? זה האיזונים? יש היום כ-65 מדינות דמוקרטיות שנזכרו שיש להן מערכת שלטון חוק מסודרת. אני אומר לכם, אתם יודעים בכמה יש פסקת התגברות? בחמש מתוך 65, באף מדינה בעולם, וגם בחמש האלה, זה כי השופטים נבחרים על ידי הכנסת,

אז אתה לא צודק,

תלמד את זה. אתה לא צודק. אתה טועה. אתה טועה.

בעולם, אתה טועה.

אתה פשוט טועה, מה אפשר לעשות? תצביע בעד.

אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אתם רוצים לקחת את מה שלא נהוג באירופה ומה שלא נהוג בארצות הברית ומה שלא נהוג בדמוקרטיות, ואתם רוצים לייצר פה במדינת ישראל משטר שיפגע בסופו של דבר בזכויות האזרחים ויפגע באדנים של זכויות הפרט. מחר יהיה חוק שאסור להפגין, מחר יהיה חוק שאסור להפגין, אז אתם תבואו ותגידו, בג"ץ יבוא ויגיד: לא,

אתם תגידו: תסלח לי, בג"ץ, אסור לך, כי 61 החליטו שאסור להפגין. מחר יהיה חוק שבא ואומר: צריך הפרדה באוטובוסים,

אז אתם תגידו לבג"ץ: אסור לך להתערב, כי אסור לך להגן על הדמוקרטיה ועל זכויות האזרח.

זה אבסורד, זה אבסורד. מחר יפגעו בחרדים, בערבים, בדרוזים, ביהודים, בכל אחד. מה זה צריך להיות? אני לא מבין את המחשבה שעומדת מאחורי זה. פשוט מחשבה אבסורדית. מעבר לזה, אני לא יודע, אולי יש לכם פורום קהלת, שהוא נר

אני לא יודע.

זה נשמע כאילו אתם פשוט מעתיקים כל מה שהוא אומר לכם. אתה צריך לתמוך בחוק של שקד. היא מחזקת את בג"ץ. היא נותנת, הינה, שלמה קרעי חושב שאת מתונה מדי. לא מתונה, היא פרוגרסיבית בחוק הזה. מה שאני רוצה גם להגיד לכם, אנחנו בתקופת קורונה ואנחנו בתקופת משבר כלכלי. אז תעשו עם זה משהו, עם הקורונה. ישב פה, איפה נפתלי בנט? אתם לא עושים כלום.

נפתלי בנט פה?

על יועץ משפטי מושחת, על כולם אתה מגן. זאת דמוקרטיה?

איפה שאני עומד, לפני חודש ואמר: לא עבודה, לא מעניין. לא פרנסה, לא מעניין. איפה נפתלי בנט? נפתלי, איך אתה נותן למפלגה שלך בתקופה של "לא עבודה, לא מעניין" להתעסק עם החלשת שלטון החוק? איפה אתה, נפתלי? הו, אני מבין שיש אמירות בצד ומציאות בצד. הכי חשוב לך עכשיו זה לפגוע בבית המשפט. הכי חשוב לך עכשיו זה לפגוע בדמוקרטיה.

דרך אגב, אתה הורס את בית המשפט, זה להגן על בית המשפט. אפשר להגיד הכול, אפשר גם להגיד כל דבר והיפוכו. אבל האמירה, בסופו של דבר, וההתקפה של ימינה מכל כיוון,

בתקופת קורונה, כל היום ימינה מתעסקת רק בהחלשת מערכת המשפט וזהו.

מטרללים את כולם ומתעסקים עם דבר אחד. אתם לא מתעסקים בקורונה. עם מה אתם מתעסקים? לפחות תתעסקו בקורונה. ממשלה כושלת. ממשלה כושלת.

איילת,

לא ראיתי אותך מעבירה את חוק פסקת ההתגברות. ראיתי אותך מתעסקת בוועדה למינוי שופטים, בטח, כי, לא ראיתי אותך עושה דברים אחרים. ואני רוצה להגיד לכם: אנחנו בסיטואציה שצריך להחליט, או שאנחנו רוצים באמת מדינה דמוקרטית,

אזרח, עם

עם זכות לעתור לכל אדם ואדם,

נאבקתי שבחוק הקורונה תהיה זכות להפגין, תהיה עצמאות לבתי משפט,

כולם יכולים להפגין. מי רצה לקחת את זכות ההפגנה? אף אחד לא רוצה לקחת את זכות ההפגנה.

בזכות העובדה שאין זכות עתירה לאף אחד ובזכות העובדה, שכל חוק הוא קדוש, חמש שנים, מחר יכולים גם לשלול את הזכות להפגין, ואז אתה תבוא ותגיד:

בית המשפט עושה את זה לבד, לא צריך אותנו. בית המשפט העליון עושה את זה לבד. בית המשפט העליון עושה את זה לבד. נגיש הצעת חוק שוויון. למה אתם לא מגישים את חוק-יסוד: החקיקה?

אתם פה.

אבי ניסנקורן, איש יקר, מייצג מיעוט קטן בממשלה הזאת, ומנהל אותה. תראו את יושב-ראש הכנסת, הוא ניהל כאן את הדיון עד עכשיו ופשוט ברח,

15 שנה לגירוש מגוש קטיף. רמסו, זרקו, גירשו 10,000 איש, וכל המערכת שאתה עומד בראש היום התגייסה מכף רגל ועד

נוכחת סעיד אלחרומי,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח משה ארבל, נגד גבי אשכנזי,

יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, נגד נפתלי בנט,

אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי,

קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת, אינו נוכח

נגד יאיר גולן, נגד מאי גולן, אינה נוכחת איתן גינזבורג, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ,

משה גפני, נגד עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר, נגד ניצן הורוביץ, נגד עמית הלוי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יועז הנדל, נגד שרן מרים השכל, אינה משתתפת בהצבעה מיכל וונש, נגד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח תמר זנדברג, נגד אימאן ח'טיב יאסין,

מיקי חיימוביץ'

אליהו חסיד, אינו נוכח ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, נגד אחמד טיבי,

יעקב טסלר, נגד דסטה גדי יברקן, אינו נוכח היבה יזבק, נגד עומר ינקלביץ'

משה יעלון,

אלי כהן, אינו נוכח

מאיר כהן,

מירב כהן,

ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת עופר כסיף, נגד אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

אוסנת הילה מארק, נגד פטין מולא, אינו נוכח מרב מיכאלי, נגד יוליה מלינובסקי קונין,

מיכאל מלכיאלי, נגד יעקב מרגי, נגד משולם נהרי,

אבי ניסנקורן,

בנימין נתניהו, אינו נוכח סונדוס סאלח,

יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

אופיר סופר,

בצלאל סמוטריץ'

אוסאמה סעדי, אינו נוכח גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, נגד ג'אבר עסאקלה,

עודד פורר,

יצחק פינדרוס, נגד טלי פלוסקוב, אינה נוכחת אורלי פרומן,

תהלה פרידמן, נגד עמיר פרץ, אינו נוכח רפי פרץ, אינו נוכח אורית פרקש הכהן,

עינב קאבלה,

אנדרי קוז'ינוב,

אלכס קושניר,

יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת עידן רול,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת אנטאנס שחאדה, נגד יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן,

הילה שי וזאן,

מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

רם שפע, נגד איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו,

מזכירת הכנסת, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת פעם נוספת,

(קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח ישראל אייכלר, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח קרן ברק, אינה נוכחת ניר ברקת,

מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת עוזי דיין, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח צבי האוזר,

עמית הלוי, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח אליהו חסיד, אינו נוכח דסטה גדי יברקן, אינו נוכח אלי כהן, אינו נוכח ע'דיר כמאל מריח, אינה נוכחת אופיר כץ, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת יריב לוין, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח אוסנת הילה מארק, אינה נוכחת פטין מולא, אינו נוכח בנימין נתניהו,

אוסאמה סעדי,

גדעון סער, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת

אינה נוכחת עמיר פרץ,

רפי פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח מירי מרים רגב, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עפר שלח, נגד האם יש חבר כנסת שנוכח במליאה ומעוניין להצביע וטרם הצביע? לא. תמה ההצבעה. מזכירת הכנסת, נא לספור את הקולות. 71 קולות נגד, חמישה קולות בעד. ההצעה לא עברה, ולכן היא מוסרת. יש הודעה אישית לסיעת ימינה. חבר הכנסת נפתלי בנט, לרשותך חמש דקות, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, עמד פה שר המשפטים ואמר: איך אתם מעיזים להתעסק במשהו אחר חוץ מקורונה,

נפתלי בנט,

לא פרנסה, לא מעניין. ראש הממשלה, ואני שואל את עצמי: כמה אתם מתעסקים בקורונה?

איך אתה לא מתבייש לומר את זה? אתם 80 יום בממשלה. ב-80 יום בממשלה, אני בא עכשיו מסיור חנויות בירושלים. בחור שנקרא א', בסדר? בעל עסק יודאיקה, הוא גמור. הוא גמור. אדם בן 75. מזה הוא חי, מזה הוא משלם את שכר הדירה, מזה הוא קונה את הלחם. הוא גמור. מה עשיתם ב-80 יום?

כמה אתם שיניתם את מספר הבדיקות ב-70 יום?

הבאתי את MyHeritage, עוד אצלי. לא עשיתם כלום. מה עשיתם בחקירות אפידמיולוגיות?

מה עשיתם בתו סגול למען הטיסות? כלום. עד הרגע הזה, לדוכן פלאפל של שני מטר מותר אותו דבר כמו למסעדה של 300 מטר. תגידו, אתם מטורפים? מה עשיתם? מה עשיתם? אתם הורסים את החיים של מיליוני אזרחי מדינת ישראל. אתם הורגים אותם, אתם הורגים מבפנים.

בחוץ עומדים פה אלפי עובדי קרב. כל הארגונים, כל העמותות קורסות. כנפיים של קרמבו קורסת, ילדים עם מוגבלויות לא מקבלים פתרונות כי אתם רבים ביניכם. תגידו, אתם השתגעתם? מה עוד אני צריך לעשות? מה עוד אני צריך לעשות? אלוהים ישמור. קרן קרב, שמטפלת בחוגים בפריפריה, היל"ה, שמטפלת בנוער בסיכון, ארגון אחריי, שמציל חיים, ואתם לא עושים כלום. איך עוד לא העברתם להם כסף? אתם 80 יום בממשלה. אתם צריכים לעבוד. תקשיבו טוב. גם קרעי, אתה דתי, תקשיב, שר המשפטים, יומם ולילה. כשאני הייתי שר ביטחון עבדתי בשבת, חיללתי שבת, כי זה פיקוח נפש. זה פיקוח נפש. אנשים מתים. מה אתם עושים? אתם השתגעתם? תתפסו את עצמכם בידיים, תבינו שיש לנו עם שהולך ומת. שלא תעזו להאשים אף אחד אחר. תתחילו לעבוד, אחרת לא יישאר לנו עם, לא תישאר לנו מדינה. בגלל זה יש פסקת התגברות? רק בגלל זה? ממש ממש ברור. תודה רבה, חבר הכנסת נפתלי בנט. הודעה אישית מטעם חבר הכנסת קרעי. לרשותך עד חמש דקות. איפה נעלם חבר הכנסת בנט?

חבר הכנסת בנט עולה ומדבר כאן על המובטלים,

העצמאים ועל המוחלשים. בדיון אחד בוועדת הכספים, דנו עשרות שעות, אולי מאות שעות על הנושאים האלה, לא ראיתי אותו. הוא לא בא להציג שום דבר בשבילם. חבריי, אדוני שר המשפטים,

אני אהיה חומה שתגן על השחיתויות של מערכת אכיפת החוק,

וחברת הכנסת איילת, בג"ץ הוא כבר לא סניף של מרצ, שקד, הציבור חייב להבין מה קורה כאן. עומדת כאן שרת משפטים לשעבר ואומרת שהיא רוצה עכשיו לעשות סדר, פסקת התגברות, כדי שלכנסת כביכול יהיה יותר כוח על הדורסנות של בג"ץ, שהוא מנסה לפסול חוקים כאן של הכנסת. אבל מה היא עושה בעצם? החוק שלה, יש בו גם מקל וגם גזר, ומה שבג"ץ מקבל זה רק את הגזר. יש בחוק אפשרות לשמונה שופטים, שני שלישים מתוך 11 שופטים, לבוא בחותמת הכשר למהדרין של סיעת ימינה הליברלית, הימנית, שמנסה להסדיר כאן את הרשויות. שמונה שופטים יכולים היום, בהכשר של שקד, אם חלילה החוק הזה היה עובר, לפסול כל חוק של הכנסת. בהכשר. יבוא בג"ץ ויגיד: מה אתם רוצים? אתם נבחרי הציבור, אתם נתתם לנו את הסמכות, לשמונה שופטים, לפסול כל חוק שלכם. זה הגזר. למה המקל, בג"ץ לא מקבל אותו? כי המקל הוא שצריך 61 כדי להתגבר על פסילה כזאת. אז פסילות יהיו בהמוניהן, ו-61 אין כאן. אין לנו 61, במליאת הכנסת הזאת, בכנסת העשרים-ושלוש, שבאמת יסכימו להתגבר על פסילות של בג"ץ.

בג"ץ מקבל סמכות וגושפנקה לפסול כל חוק של הכנסת. איילת שקד מבטלת למעשה את הדמוקרטיה לחלוטין, ומהצד השני אנחנו לא יכולים להתגבר על פסילות כאלה. אז מה, איזה מין הצעת חוק מוזרה זאת? מה האינטרסים? מה המניעים שעומדים מאחורי? שרת משפטים לשעבר, לא תגידו מישהי שלא מבינה במשפט, לא מבינה במערכת, לא מבינה איך זה עובד. היא מבינה יפה מאוד, אבל היא נותנת להם כוח לפסול כל חוק של הכנסת ברוב זניח, ברוב לא כל כך גדול, של שני שלישים מתוך הרכב חלקי של 11 שופטים. שמונה שופטים יגברו מעתה ואילך על כל נבחרי הציבור. הדבר הזה לא יעלה על הדעת. אני שמח מאוד, אדוני שר המשפטים, שלא הסכמתם לתת עוד כוח לבג"ץ. אם הייתם מצביעים בעד, הייתם נותנים לבג"ץ עוד כוח, בהכשר למהדרין של כל חברי הבית, ימין ושמאל: תפסלו חופשי חופשי את כל מה שאתם רוצים.

שמרת על הדמוקרטיה,

למשל לבדוק את ניגודי העניינים של השופטים, לבדוק מה החומה של צווי איסור הפרסום של מנדלבליט וחבר מרעיו. אבל זה כנראה עוד חזון למועד. גם לזה אנחנו נגיע. אבל תודה רבה על שחסמת בגופך כאן את הצעת החוק המטורללת הזאת של חברת הכנסת שקד.

כשנגיש פסקת התגברות, היא תהיה הרבה יותר משמעותית, ותיתן באמת כוח לכנסת, ולא תיתן כוח לבג"ץ.

תודה רבה לך, חבר הכנסת שלמה קרעי. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת התערבות פוליטית בעבודת המשטרה במטרה לנסות לדכא את המחאה, מס'

ישיב השר לביטחון פנים אמיר אוחנה. תמר זנדברג, לרשותך עשר דקות, עד עשר דקות.

גברתי היושבת-ראש. כרגע ישבתי ליד שר המשפטים אבי ניסנקורן. יש לנו הרבה חילוקי דעות, אבל שנינו הסכמנו על דבר אחד: הכהונה של שר המשפטים אבי ניסנקורן היא באמת שוני מהותי מהכהונה של שר המשפטים שהיה לפניו, אמיר אוחנה, שבתקופתו הקצרה הצליח לעשות הרבה מאוד נזק, אבל עכשיו עבר למשרד אחר, משרד אחר שרלוונטי לזמנים הנוכחיים: המשרד לביטחון הפנים. אבל אמיר אוחנה, גברתי היושבת-ראש, הוא לא שר לביטחון הפנים, הוא שר לביטחון ראש הממשלה נתניהו בכיסאו. זה הדבר היחיד שמעניין כבר שבועות ארוכים. במשרד המשפטים עוד הייתה לזה אולי אידיאולוגיה, זה ימין שמרני, אולי פסקת התגברות, יש עמדות, בעד אקטיביזם שיפוטי, בית משפט ככה, בית משפט אחרת. במשרד לביטחון פנים הוסרו המסכות, כמאמר ימי הקורונה: זה לא לדאוג לאזרחים, זה לדאוג לראש הממשלה, זה לא לדאוג לחוק, זה לדאוג למושחת עם שלושה כתבי אישום, זה לא לבצר את הדמוקרטיה הישראלית, זה לבצר נאשם בשוחד בבית ראש הממשלה בבלפור. זה מה שעסוק בו השר לביטחון הפנים כל היום, מהבוקר עד הערב, לשכפץ את ראש הממשלה, שהכיסא שלו כבר בוער מאלף ואחת סיבות, אם בגלל השחיתות שלו, אם בגלל הניתוק שלו ואם בגלל הכישלון שלו בטיפול במשבר הקורונה. אזרחי ישראל מבינים כבר מזמן שאת נתניהו מעניין רק נתניהו, אבל הליכוד, הימין, כל המושגים האלה כבר לא קיימים. יש אך ורק דבר אחד,

בעגה המדוברת "ביביסטים".

חסרי עכבות, חסרי גבולות, אין אידיאולוגיה, אין שום דבר. הינה, יפה.

אתה עלית עכשיו והגנת למה אתה, למרות שאתה בעצם בעד פסקת ההתגברות, אתה בעצם נגד.

כי אין אידיאולוגיה, יש רק ביביזם, זה הכול. זו פסקת היחלשות, מה שהיא נתנה כאן, אם קראת את החוק שלה. ובעידן כזה, תכף אני אפרט את הצעדים שנעשים נגד המחאה. זו אולי המחאה החשובה ביותר בתולדות מדינת ישראל, המתרחשת בימים אלה, ומכיוון שאף אחד בממשלה ובקושי בכנסת לא עושה את זה, אני רוצה להתחיל ולומר, להצדיע ולהריע להמוני ואלפי ועשרות אלפי ומאות אלפי הישראלים שמשתתפים עכשיו במחאה הזאת. כל הכבוד להם. כל הכבוד להם שלמרות שכל מה שעושים וכל מה שאומרים עליהם הם יוצאים לרחובות כדי להגן על מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, להגן עליה מפני אלה שנמצאים בשלטון. זה המצב כרגע. האזרחים נאלצים לצאת כחומה בצורה כדי להגן על מדינתם מפני ראש הממשלה וחבורת שריו שלא עושים את זה בעצמם,

רק מלבים ומעודדים אלימות נגדם, הכפשה ודברי בלע נגד אזרחים שלא רק ממלאים את זכותם אלא ממלאים בימים אלה את חובתם. בימים אלה זו חובה אזרחית להתקומם, זו חובה אזרחית למחות. זו בושה לנסות ולעשות את מסכת ניסיונות הדיכוי הזה שאנחנו רואים בימים אלה. בואו נפרט: לפני בערך שבוע נחשפו הקלטות שלך, השר אוחנה, שבו אתה שואל את מפקד מחוז ירושלים מדוע המשטרה לא אוסרת את ההפגנות ההמוניות ברחוב בלפור מול ראש הממשלה.

מכיוון שהיית שר משפטים ואתה גם משפטן וכי אתה שר אינטליגנטי, אתה יודע שזה בניגוד לחוק. אתה יודע שהמשטרה, למרות שהיא תחת אחריות המשרד שלך, היא עצמאית בהפעלת הכוח שלה ובשמירה על הסדר שלה, והיא חייבת לפעול לפי קריטריונים שוויוניים ולפי החוק, לא לפי גחמה פוליטית של השר הממונה, קולני ככל שיהיה. בהקלטות האלה נחשף כי אתה דרשת להנהיג מדיניות של יד קשה יותר כלפי המפגינים, לפעול באופן כוחני יותר. כשהציגו בפניך שבג"ץ פסק שחופש ההפגנה הוא עליון, לא ויתרת. אמרת: אני מבקש לאתגר את אותה פסיקה של בית המשפט, כן, בוודאי. כמובן, יש לזה מעטפת של איזושהי אידיאולוגיה משפטית ושיפוטית, אבל בעצם אתה רוצה לעצור בכל דרך את ההפגנות נגד ראש הממשלה, כי בניגוד למה שאמר הבן שלו, הן לא מצחיקות אותו, והן גם לא מצחיקות אותך. הן מפחידות אתכם. זה הדבר היחיד שמפחיד אתכם, כי הכיסא שלכם רועד, לא בגלל האלטרנטיבה השלטונית שהצלחתם לשבור אלא בגלל האזרחים שברחוב. מפקד מחוז ירושלים מצטדק ומתחיל להסביר: הוא חילק דוחות, נתנו 160 דוחות על מסכות, אולי הוא יצליח לרצות את השר ואולי הוא יצליח איכשהו, בטעות, להתמנות למפכ"ל, כי פרסום אחר בעיתונות, אדוני השר, היה שאתה, במרומז, אבל כנראה זה רמז מאוד מאוד עבה, מנצל את חלון ההזדמנויות למינוי המפכ"ל כדי לנסות אולי דרך שם לדכא את המחאה. הגבתי ואמרתי שזה שקר וכזב. ראיתי שהגבת, ראיתי שהגבת. בינך לבין עיתונות רצינית אני מאמינה לעיתונות, אבל אתה יודע, אנחנו תכף נראה.

כן, בהחלט. אנחנו תכף נראה במינוי המפכ"ל מי יגיע לקו הסיום. הבטחת תוך 30 יום, הזמן מתקרב. כנראה שבשבילך, מי שיהפוך את משטרת ישראל לכלי דיכוי פוליטי יוכל לקבל אותה לידיו לקדנציה של ארבע שנים. אבל אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? לפני איזה חודש אני הגשתי כאן הצעה דומה לסדר-היום על האלימות המשטרתית. ניסיתי לגייס את כל נציגי המיעוטים כאן בבית, כמובן את המיעוט הערבי, את המיעוט החרדי והאחרים. בחודש שעבר מאז האלימות המשטרתית הפכה להיות הבעיה הקטנה. עכשיו הבעיה הגדולה היא האלימות המשתוללת ברחוב מצד מיליציות עצמאיות, שהפכו את האלימות לדרך, לזרוע הצבאית, שבה יש ניסיון אחר, כביכול במסווה של מלחמות כנופיות ברחוב, גם לדכא את המחאה. על זה אין קול ואין פוצה פה ומצפצף. במקרה הכי טוב אפשר לגייס מכם איזו אמירה על אלימות משני הצדדים, כאילו המפגינים שמגיעים עם דקירות, עם סימני אלות, שלא יכולים להסתובב עם חולצה ברחובות בגלל שאורבות להם מיליציות אלימות ופלנגות ביציאה מהרחובות של ההפגנה, כאילו זה מצב תקין. על זה אין שום מילה ואין שום גינוי. הכול בסדר.

שמובל על ידי ראש הממשלה, מצטרפים שרי הממשלה וחברי הקואליציה. מיקי זוהר: קבוצת אנרכיסטים שמגיעה לפגוע בראש הממשלה, ממומנים בחלקם הגדול. אחר כך השרה רגב, אחרי שפורסם שהיו דקירות ואלימות נגד מפגינים בהפגנה, קראה לעצור,

לעצור את האלימות?

לעצור את הפגנות. ואז היא עוד הוסיפה: אל תגידו שלא הזהרנו.

מאשימים את המפגינים באלימות נגדם? זה באמת דבר חדש. אדוני השר, זאת שנאה שאתם אחראים לה. אני לא זוכרת מתי אי פעם נראתה בתולדות מדינת ישראל כזאת שנאה לאזרחים מצד ראש הממשלה ושרי הממשלה. בוא תראה לאיזה כינויים זכינו: קומץ אנרכיסטים, מפיצי מחלות, לעצור אותם, אנרכיסטים מופרעים, מדגרות קורונה, מסוכנים, ממומנים, חייזרים,

פדופילים, בוגדים, עושי צרכים. כל אלה אמירות שנכתבות לא בטוקבקים אנונימיים, יצאו מהפה של שרי הממשלה וחברי הקואליציה. איך אתם לא מתביישים? איך פיתחתם כזאת שנאה כלפי האזרחים שאתם שאמורים לשרת? איזה עולם הפוך. אני רוצה להזהיר, גברתי היושבת-ראש ואדוני השר: אתם אולי רוצים לדכא את ההפגנות ולעצור אותן בכל מחיר,

אולי אפילו במחיר של סגר, כי הרי ברור שנתוני התחלואה מתייצבים, ולקחנו פרויקטור, והכול הולך, ועוד איכשהו צריך להתמודד עם התחלואה. מה פתאום בא הרעיון של סגר? אולי ככה תצליחו לדכא את ההפגנות. אבל ההסתה הזאת שאתם מובילים היא נמר שאפשר לנסות לרכוב עליו אבל לא בטוח שאפשר לשלוט בו, והדבר הזה יכול לצאת משליטה. גם בסגר מותר להפגין.

אזרחי ישראל יפגינו בטוח.

אבל ההסתה שמובלת מצד הממשלה נגד האזרחים הטובים, האוהבים, הפטריוטים האלה, היא נמר שאפשר לנסות לרכוב עליו אבל אי-אפשר לשלוט בו. הנמר הזה יכול לצאת משליטה, ולא תוכלו לרחוץ בניקיון כפיכם כשזה יקרה. אני מזהירה כאן מרצח של מפגין, כמו שנרצח אמיל גרינצווייג על ידי יונה אברושמי, שאמר שהוא חשב שהוא נשלח בשם איזו אידיאולוגיה, כי כשקוראים כל כך הרבה לשמאל "בוגדים" אולי זה נכון, ואולי יהיה מישהו שיקום ויבצע את המעשה. אל תעמדו מנגד. אל תחכו שיהיה מאוחר מדי וישראלי, למרות שהוא ששייך לאלה שאתם כל כך שונאים, יאבד את חייו. זה הזמן לעצור את המסע הזה. זה הזמן לעזוב את המשטרה ואת המחאה לנפשה. זה הזמן להקשיב למפגינים, אולי תלמדו משהו, משהו על השלטון הכושל, המושחת והמנותק שלכם, ואולי רגע לפני שתפנו את הבמה תוכלו לתקן את דרככם.

תודה רבה, חברת הכנסת תמר זנדברג. ישיב על ההצעה השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, בבקשה. לרשותך עד עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה קודם כול להודות לחברת הכנסת זנדברג על ההצעה ועל ההזדמנות לבוא לכאן ולשטוח את דבריי, כי חלק מהדברים שעליהם התבססה חברת הכנסת זנדברג,

הם ממש שקר וכזב. אני לא מאשים אותך, אלה דברים שדֻווחו בכלי התקשורת. אני אתייחס בהתאם להצעה שלך. אני מקריא מההצעה שלך: "בשבוע שעבר נחשף כיצד השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה מתערב בפעילות המשטרה בניגוד לחוק". אני עוצר כאן לרגע.

בניגוד לאיזה חוק השר מתערב בענייני משרדו? אם יש חוק כזה אני ארצה לראות אותו, אבל לא רק שאין חוק כזה אלא הפסיקה מתייחסת במפורש להתערבות השר לביטחון הפנים בענייני משרדו, אפילו באופן ספציפי בנוגע לאירועים מסוג האירועים שעליהם מדובר.

בענייני משרדו. זה ברור שהמשטרה היא באחריות משרדו של אדוני, לא. אבל לא רק ענייני המשטרה באופן כללי,

אבל המשטרה צריכה לפעול, אני אקריא ואת תביני. באופן עצמאי ובאופן שוויוני. חברתי, הרי לא הפרעתי.

לקחתי עט בשביל, בדיוק. אני אקריא ואת תביני למה אני מתכוון. בתי המשפט בישראל, כולל בג"ץ, פסקו בכמה הזדמנויות כי זכות ההפגנה והאפשרות להפגין ולמחות כחלק מחופש הביטוי היא כמובן מזכויות היסוד הדמוקרטיות של אזרחי המדינה, השייכות לאותן חירויות המעצבות את אופיו של המשטר בישראל כמשטר דמוקרטי. זה מקובל, אני חושב, על כולם בבית הזה זה, וגם עליי. עם זאת, נקבע כי "חופש האספה" ואת זה אני מצטט כאן מתוך פסיקה, "אין פירושו התפרקות מכל סדר ציבורי, ומשכך יש לאזן בינו ובין אינטרסים חשובים העשויים להתנגש עימה ובהם שלום הציבור ורכושו והצורך לשמור על הסדר והביטחון הציבורי", והמשימה הזאת מוטלת מטבע הדברים "בראש ובראשונה על כתפי המשטרה, שאחראית על הסדר הציבורי ועל ביטחון הנפש והרכוש." באותו בג"ץ, מדובר על בג"ץ 148, מדובר על כמה בג"צים, ואני לא אלאה אתכם במספרי ההליכים, נפסק כי הפגנה מול ביתו הפרטי של נבחר ציבור אשר ביתו אינו משמש לפעילות ציבורית פוגעת ככלל בזכותו של נבחר הציבור לפרטיות ובפרטיות ורכוש שכניו. אבל לאורך השנים הפסיקה הייתה דינמית, ולכן כשאני אומר לאתגר את פסיקת בג"ץ, אינני מתכוון, ואני הרי יודע להשתמש במילה "להפר", אבל אינני מתכוון להפר את פסיקת בג"ץ.

היות שבג"ץ לאורך השנים משנה את עמדותיו, דוגמה: עד לפני כמה שנים אסור היה להפגין ליד ביתו של נבחר ציבור. אסור היה. אף פעם לא חל, ואתה יודע את זה, על מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור. אני לא מדבר עכשיו על זה.

חברת הכנסת זנדברג, נתת לי קרדיט קודם. לא אחזור על הקרדיט שאמרת, אתה יכול לחזור. אבל תאמיני לי שאני אתייחס לכל דברייך. לא אחסיר כלום. בשנים האחרונות בג"ץ שינה את עמדתו. בג"ץ אמר: אפשר להפגין גם ליד בתים של אנשי ציבור, ואין חובה להפגין דווקא מול לשכותיהם או משרדיהם, בהתאם לעניין.

זה קרה כי אתגרו את בג"ץ. באו לבג"ץ, הציגו

שהעמדה המקורית שלו לא הייתה נכונה, והוא השתכנע ושינה את עמדתו. זה נכון בתחומים רבים, כידוע לך. למיטב זיכרוני,

אבל משפטנית. כידוע לך, זה קורה בתחומים רבים. אהרן ברק אמר באחד מפסקי הדין,

למיטב זיכרוני, פסק דין קלפי המיקוח, הוא קבע בעתירה המקורית שאפשר להחזיק במחבלים, אלה היו דיראני ועובייד, כקלפי מיקוח. לאחר מכן היה דיון נוסף. בדיון הנוסף, למרות שהמצע העובדתי היה זהה, הוא שינה את עמדתו, הפך אותה ממש. הוא ציטט אז את נשיא בית המשפט העליון הראשון של מדינת ישראל משה זמורה, ואמר "אמת ויציב,

כלומר, בית המשפט יודע לשנות את עמדותיו. לכך התכוונתי כשאמרתי: לאתגר את פסיקת בג"ץ. ואכן, הינה יש עתירה תלויה ועומדת בפני בג"ץ. בימים הקרובים,

היא תידון, עתירה של עשרות

של שכנים שמתגוררים ברחוב בן מימון וברחובות הסמוכים, ומאז שהאירועים התחילו חייהם הפכו, אם להשתמש בשפתם, כי נפגשתי עם חלק מהם, אגב, גם הזמנתי את יוזמי המחאה. הם סירבו להגיע, אבל הזמנתי. אני יכול גם להגיד את השמות של מי שהזמנתי.

אומרים: החיים שלנו הפכו לגיהינום. עכשיו תראי, זו לא סתם מחאה, זה חסימות כבישים, שעות ארוכות, זו הפקעה של המרחב הציבורי, עשרות שקי שינה על המדרכה, מדפים, והשכנים מפליגים בתיאור הגיהינום שהם חווים, בעיקר גם בגלל חופש התנועה שלהם שהוגבל, כי אי-אפשר להגיע אליהם עם רכב ואי-אפשר לצאת עם רכב. ואכן, אנחנו עוסקים פה בעניינים של איזון. אף זכות במדינה דמוקרטית, כולל החופש לחיים, אפילו החופש לחיים, החופש היסודי ביותר,

הוא נסוג, למשל, בפני הזכות להגנה עצמית. אם אתה תוקפן ואתה בא להרוג מישהו, אפשר להרוג אותך,

כלומר, גם חופש ההפגנה איננו חופש מוחלט. אני ממשיך עם הפנייה שלך, עם הצעה שלך כאן. אז קודם כול, כשאת צודקת, אני אומר שאת צודקת ומצטטת נכון, אבל כשלא,

ושוב, אני לא מאשים אותך, כי את הסתמכת,

על כלי התקשורת שאותם כינית "רציניים". ובהקשר הזה של אביעד גליקמן תרשי לי לחלוק עלייך, כי זה לא ניסיון ראשון שלי איתו שהוא מפרסם ממש שקרים, ופה הוא פרסם שקר, תוך שהוא קושר את מינוי המפכ"ל החדש בשאלת ריסון ההפגנות: מורה השר למשטרה לנקוט יד קשה כנגד המפגינים ולאתגר את פסיקת בג"ץ. "לאתגר" נכון, צודקת, אמרתי. אבל לא היה באף שיחה שלי עם אף מועמד, וגם לא עם אנשים שרואים בעצמם מועמדים, כי לא כל האנשים שנפגשתי איתם, ונפגשתי עם ניצבים רבים מאוד, מכהנים וכאלה שכיהנו בעבר, לא כל האנשים האלה ודאי מועמדים למפכ"לות, אבל יכול להיות שאחד מהם רואה את עצמו כמועמד ואמר דברים שהם שקר וכזב. מעולם, באף שיחה, את יודעת, אין לי בעיה שתתקפי אותי על דברים שאמרתי ועשיתי, אתמודד עם זה,

זה דבר שלא עשיתי, לא רמזתי ולא אמרתי, לא במפורש ולא במשתמע. אני מישיר מבט לעינייך ואומר לך את זה בצורה ישירה. אני ממשיך אותך: פרשה זו מצטרפת להסתה שיטתית ומאורגנת מצד ראש הממשלה ובכירים בממשלתי נגד המחאה, ואת פירטת ואמרת באיזה כינויים השתמשו, ובין היתר דיברת על מפיצי מחלות. זה כמובן כינוי קשה שמעורר קונוטציות קשות מימים אחרים, אבל אני חייב לשתף אותך בשאלה ששאלתי את מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' חזי לוי. שאלתי אותו: האם יש לנו עדויות על הדבקות בהפגנות? האם זה דבר שקורה? הוא אמר: ברוב מקרי ההדבקות, אנחנו בכלל לא יודעים לומר מהיכן הן.

משום שאפילו בחקירה אפידמיולוגית יסודית, ועושים חקירות אפידמיולוגיות כאלה, הנדבק לא יודע לומר בוודאות היכן נדבק, האם זה היה במקום העבודה, במסעדה, בתחבורה הציבורית, בהפגנה או בחדר הכושר. הוא לא יודע לומר זאת בוודאות.

אנחנו מפעילים את השכל הישר, מפעילים את ההיגיון הבריא. נכון שבשטח הפתוח אחוזי ההדבקות נמוכים יותר מאשר בשטחים סגורים.

זה נכון, אני מסכים. אני לא סותר את מה שאת אומרת, אלא, את זה אומר לי פרופ' לוי, אני לא מומחה

שכשאלפי אנשים מצטופפים יחד, וחלק גדול מהם בלי מסכות, האוויר עומד בגלל הצפיפות, והאפקט הוא של מקום סגור. האוויר עומד? אתה לא יכול להגיד את זה, הפגנה, חבר הכנסת אבידר וחברת הכנסת זנדברג, אני מצטט את פרופ' לוי.

בוא נקשה על התזה הזאת, נניח שכן. האם זה מצדיק,

זורם רגיל. רגע, עוד לא סיימתי.

האם זה מצדיק את הביטוי האנטישמי "מפיצי מחלות"? אומר פרופ' לוי, ואומר גם פרופ' שוקי שמר, שהוא לא בשירות הממשלתי, למיטב ידיעתי: מדובר, על פי כל היגיון בריא, על פי כל שכל ישר, במדגרות קורונה. לכן אתה מצדיק את האמירה "מפיצי מחלות"?

אני מצטט. זה לא מדגרות. רבותיי, אתם יכולים למחות, אבל נגד האנשים שאמרו את הדברים, לא נגד מי שלא מתיימר להיות מומחה ומצטט אותם. אתה מצדיק את הביטוי "מפיצי מחלות", את הביטוי האנטישמי הזה?

הוא אמר: בחוץ פחות מידבק. אבל אני מסכים.

אתה צריך לצאת החוצה. חבר הכנסת אבידר, רגע, רגע, רגע. חבר הכנסת אלי אבידר,

אני מבקשת להמתין לתשובת השר.

מייצגת את ישראל בפורומים בין-לאומיים. כל מה שאתה אומר,

חברת הכנסת זנדברג, אני רוצה להשיב גם לך. אני עצמי הגשתי הצעה למל"ל ולמשרד הבריאות להפסיק את חובת חבישת המסכה בשטחים פתוחים, בדיוק מהטעם שאתה העלית, כי נכון שככלל, כשאנשים נמצאים בשטח פתוח, אחוזי ההדבקה הם הרבה הרבה הרבה יותר נמוכים. כמו שאמרה חברת הכנסת זנדברג. כבוד השר, כבוד השר, מי קורא לי? משרד הבריאות, אי-אפשר לאפשר לעולים, בגלל הצפיפות.

זהו, זה האפקט. האפקט של הצפיפות הוא זה שמנטרל את האפקט של האוויר הפתוח.

אני רוצה להמשיך. חברת הכנסת זנדברג, עשרות רבות מאוד של ישיבות קיימתי במשרד לביטחון הפנים במגוון נושאים, ואכן התערבתי. אני איש פוליטי, והתערבתי בעבודת המשטרה. אני יכול לתת לך דוגמאות מהשבוע. השבוע הותקפו שני הומואים ביפו באופן אלים על ידי שני צעירים ערבים, שאמרו, אגב, כמו חלק משותפיכם לאופוזיציה: אצלנו אין דברים כאלה,

אין דברים כאלה, ותקפו אותם.

אני התערבתי.

אתה לא התערבת. אסביר לך במה התערבתי. תאמיני לי. אני לא רק פניתי למשטרה שתחקור ותבדוק,

כל אירוע של אלימות היא צריכה לבדוק, אלא גם שיבדקו באופן ספציפי את החשד לפשעי שנאה. יש חוק של פשעי שנאה שקובע שעבירה כזאת שמבוצעת על רקע של גזענות, דת, מין, נטייה מינית, יקבל כפל עונש.

כמה דקות, כמה דקות. בכל אופן, כך אכן היה. זה בהתאם לסיכום שלי. איפה חבר הכנסת איתן גינזבורג? הוא היה פה קודם. זה בהתאם לסיכום. הוא ישב איתי ודנו בנושא הזה.

כשהיה האירוע של האלימות באותה הפגנה בתל אביב וכולם אמרו: זה לה פמיליה וכו', התערבתי. ביקשתי מהמשטרה חקירה מהירה, יסודית, והיא אכן בוצעה. בסוף התגלה, בסוף התגלה שזה לא לה פמיליה, זה אוהדי כדורגל,

נגד קבוצה יריבה. איזו קבוצה יריבה? מה אתה מדבר שטויות?

אבל בכל אופן, התערבתי. נו, באמת. אתה חוזר על הפייק ניוז הזה, וזה חלק מההסתה. רבותיי, אני אמשיך להתערב בעבודת המשטרה, אתה שקרן, פשוט

אלי, אתה לא מנהל כרגע את מליאת הכנסת.

חברת הכנסת תמר זנדברג תעלה להצבעה ואנחנו נצביע. אני מבקש הודעה אישית, זה הכול.

אני בקומה שנייה. אני לא יכול לרוץ, אין דבר כזה,

אנחנו לא מקבלים כרגע, אני לא מקבלת כרגע הודעה אישית, כי לא, למה? אבל הוא תקף אותי. למה לא? תגיד לי באיזו עילה. הוא תקף אותי. הוא אמר: חבר הכנסת אבידר, לא. נתן לעורכי הדין שלו, אני רוצה לתת

מירי רגב, חבר הכנסת דוד ביטן ויושב-ראש הכנסת יריב לוין. אני מוסיפה את הקולות נגד, סליחה, בעד, של אלי אבידר, המכשיר שלו לא עבד, עאידה תומא סלימאן, ניצן הורוביץ, המכשיר שלך לא עבד? לא הספקתי, אז גם יוסף ג'בארין. חמישה.

מכריזה על התוצאה: 31 נגד, 14 בעד. ההצעה לא עברה. ההצעה יורדת מסדר-היום. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום הבאה, מס' 1110: הצעה לסדר-היום בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית לבחינת ההסתה נגד מערכת המשפט, של חבר הכנסת יוסף ג'בארין. עליה ישיב שר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן. לרשותך עשר דקות. בינתיים השר לא נמצא. זה בסדר?

השר המשיב לא נמצא בינתיים. הוא בדרך. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, קשה, זה מפריע, חבר הכנסת כץ, תפעילי רק את השעון. כבוד היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת,

חבר הכנסת כץ. לא,

אז אני אחכה. זה מפריע. חבריי חברי הכנסת, קשה לעבור לנושא שעל סדר-היום בלי להתייחס לאירוע הטרגי שהיה אתמול בבירה הלבנונית ביירות. אנחנו מדברים, לפי הנתונים הרשמיים של ההנהגה הלבנונית, על יותר מ-100 הרוגים, על יותר מ-4,000 פצועים

נזק כלכלי שיכול להגיע ל-5 מיליארד דולר. ברשותך, גברתי היושבת-ראש וחבריי חברי הכנסת, אני ארצה להגיד כמה מילים בערבית כהזדהות עם תושבי ביירות והעם הלבנוני.

(אומר בערבית: באחד העיתונים הלבנוניים נכתב היום שכמו בסרטים שבהם מוצגת סצנה של סוף היקום, כך העננים נצבעו לאחרונה באדום, בשחור ובאפור מלוכלך ודמו לתמונה הלקוחה מסרטי מלחמות עולם. העיר הפכה לעיי חורבות לאחר שהושמדה

צרחות עלו ברחבי העיר ובפאתיה, והד הקולות הגיע לקצוות המדינה. רעידת אדמה, סערה ואז אבק שהסתיר לכמה רגעים את היקף

כבוד השר נמצא? כן. חבריי חברי הכנסת, הדבר הבסיסי הראשון שנהגתי ללמד את הסטודנטים שלי כמרצה למשפטים, לשעבר, זה שנושאי משרה בכירים ואנשי ציבור בתפקידים ציבוריים צריכים להיות מופת ליושרה. נושאי משרה ציבוריים, במיוחד נושאי משרה בכירים, נבחרי ציבור שבשלטון, אמורים להיות מופת ליושרה. זה השיעור הראשון שהייתי מדגיש בפני הסטודנטים. ואני רוצה להגיד לך, כבוד שר המשפטים, שבשנים האחרונות הכלל הזה פשוט התרסק, ואני לא יודע מה הם מלמדים היום בפקולטות למשפטים. זה בכלל מתחיל מכך שראש ממשלה שנאשם בפלילים על עבירות חמורות, מרמה, הפרת אמונים, קבלת שוחד, היה צריך לפרוש מהחיים הפוליטיים, ואולי שיתפנה להגן על עצמו. דוקטור, מלמדים על חזקת החפות. זה ערך משפטי דמוקרטי, חזקת החפות. חבר הכנסת משה ארבל, עם כל הכבוד לחזקת החפות, אתה לא מסכים לכלל שנושאי משרה ציבוריים, במיוחד ראש ממשלה ושרים, אמורים להיות מופת לניקיון כפיים, לטוהר המידות, לאיסור של ניגוד עניינים? בג"ץ כבר פסק, אני לא ממציא כלום, בג"ץ כבר פסק ששר לא יכול לכהן אל מול הגשת כתבי אישום חמורים כנגדו, ואני אומר: על אחת כמה וכמה כשמדובר בראש ממשלה. אבל מה קורה כאן? לא רק שראש הממשלה בחר לא להתפטר, לא רק שהוא בחר לא לפרוש מהחיים הפוליטיים, אלא שהוא גם מסית בשיא החוצפה נגד המערכת שאמורה לשפוט אותו. אי-אפשר לשכוח את אותו המחזה מה-24 במאי בפתח משפטו של ראש הממשלה, כשהוא עומד בפתח בית המשפט, כמה שרים בכירים מסביבו, ומסית בפראות. הוא מדבר על כך שגורמים במערכת המשפט חברו לשמאל ולתקשורת כדי להפיל אותו. זהו מצב מסוכן. זה צריך להדליק לא רק נורת אזהרה אחת אלא אולי אלף נורות אזהרה, אלפיים נורות אזהרה, ארבעת אלפים נורות אזהרה. גם בדיון היום הניסיון הזה להסית נגד בג"ץ תחת המכסה של פסקת ההתגברות הוא עוד ניסיון להמשיך את מסע ההסתה נגד אותה מערכת. אני רוצה להגיד לכם באופן הכי ברור: יכול להיות שאני אחד האנשים הכי ביקורתיים כלפי הפסיקה של בג"ץ וכלפי שופטי בית המשפט העליון. גם פרסמתי מאמרים שמבקרים את בג"ץ על פסיקה שהוא נתן. ואני רוצה להגיד לכם: כן, בג"ץ הכשיר את גזל הקרקעות הפלסטיניות, בג"ץ הכשיר אפילו את הכיבוש, בג"ץ הכשיר את ההתנחלויות בשטחים הכבושים. וגם בעניינים שקשורים לתוך ישראל, זה בג"ץ שהכשיר את חוק איסור איחוד משפחות ערביות ופלסטיניות, בג"ץ לא התערב בעניין חוק הנכבה וחוקים אחרים. לכן אני אומר לכם, כן, יש ביקורת, ויש לי ביקורת קשה על הפסיקה של בג"ץ, אבל אני נחרד כשאני רואה מחזה שבו ראש ממשלה שנאשם בפלילים, שנשפט כיום מול מערכת המשפט, והוא מסית ותוקף אותה. ואני שואל: האם מישהו כאן לא רואה את הקשר של ניסיון ההפחדה הזה כלפי השופטים, זהו ניסיון להפחיד את מערכת המשפט, שלא תתערב בעניין האישי שלו, של ראש הממשלה, מישהו לא רואה את הקשר בין אותה הסתה כלפי מערכת המשפט לבין הניסיון להיחלץ מהתיק האישי? זהו מצב אבסורדי, זהו מצב שלא מתקבל על הדעת. לכן ההצעה שלי היא להקים את ועדת החקירה הפרלמנטרית, שהיא אולי ניסיון לשים קץ למסע ההסתה המתמשך של ראש הממשלה, שמגייס את השרים הבכירים בממשלתו מתוך טעמים פוליטיים צרים לחלץ את עצמו מהאישומים הקשים. הוא יודע שבתיקים פליליים, יש יותר, הסטטיסטיקה מלמדת שיותר מ-90% מורשעים. יותר מ-90%. לכן אני אומר, כבוד שר המשפטים: דיברתם על הגנה על מערכת המשפט, דיברתם על ניגוד העניינים הברור שקיים בין ראש ממשלה שנאשם בפלילים לבין המעמד שלו. אסור שהממשלה הנוכחית תהפוך למעין חתול ששומר על השמנת. אסור שזה יימשך. אסור שזה יקרה. אני חושב שזאת ההזדמנות שלכם, אולי דווקא בכחול לבן, לממש את ההבטחות שנתתם לבוחר.

תודה רבה לך, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. יעלה וישיב שר המשפטים חבר הכנסת אבי ניסנקורן. בבקשה, לרשותך עד עשר דקות.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, על העלאת הנושא לסדר-היום והדיון בנושא. אני אתייחס קודם כול לחלק המהותי. בחלק המהותי גם אני שותף לחשש ולתחושה שאנחנו בתקופה שיש הסתה נגד מערכת שלטון החוק, מבתי המשפט לפרקליטות ולמשטרה. אני חושב שזאת תקופה לא טובה, לא טובה בנושא הזה, שעוברת על מדינת ישראל. אני מרגיש את זה כבר תקופה ארוכה. כמובן שבתפקיד שלי כשר משפטים, כשאני מופקד על הנושא, אני מרגיש את זה עוד יותר וחווה את זה עוד יותר. כשאמרתי שאני אהיה חומה בצורה, זה בדיוק בגלל הדברים האלה, בדיוק בגלל שאנחנו

שמערכת שלטון החוק, שהיא בעצם הבסיס ואחת האדנים המרכזיות לדמוקרטיה, פוגעים בה, פעם מפה ופעם מפה ופעם מפה ופעם מפה. לצערי, חלק מהאנשים שפוגעים בה כבר השתכנעו שזה הדבר הנכון, כי בסופו של דבר, פרופגנדה עובדת. לפעמים, כשחוזרים על משהו מאה פעמים, חושבים שהוא נכון. זה, בחלק המהותי. בחלק האופרטיבי, אני לא חושב שזו העת לוועדות חקירה פרלמנטריות. אני חושב שזה יכול להביא היום לאו דווקא תועלת, כי הערבוביה הזאת, שפעם רוצים ועדת חקירה פרלמנטרית לכיוון א' ופעם לכיוון ב' על מערכת בתי המשפט אני לא בטוח שזה דבר נכון. אני חושב שפה העיקרון צריך להיות שצריכים לתת למערכת לעבוד בעצמאות, גם לפרקליטות, למשטרה וכמובן לשופטים, לעבוד בעצמאות בלי שפוליטיקאים יתערבו. אני יודע שהכוונה של ההצעה כמובן טובה, ואני מכבד אותה מאוד, אבל אני אומר שבעת הזאת לדעתי זה לא הצעד הנכון. צריך לתת למערכת הזאת לעבוד בעצמאות. דווקא עצמאות היא יסוד המערכת, שתשקול את שיקוליה בלי שיקולים פוליטיים ובלי מעורבות פוליטית. גם כשר המשפטים, דרך אגב, כמובן שאני לא מתערב. בדרך כלל, או תמיד, אני יודע על הדברים אחר כך, בדיעבד, כמו שכל אזרח יודע. אני חושב שזאת בעצם המהות. לכן, אני מאוד מאוד מודה על העלאת הנושא לסדר-היום, אבל אני חושב שהפתרון צריך להיות בחתירה ובעמידה עיקשת על עצמאות מערכת שלטון החוק, ובהמשך גם חתירה לחוק-יסוד: חקיקה, שיחזק את הדמוקרטיה, וחוק-יסוד: שוויון, שישלים את המערך של חוקי-היסוד. גם קביעת מינימום שמתחתיו אי-אפשר לשנות חוקי-יסוד, כמו שקיים היום, לצערי. אני רוצה להגיד מילה אחת על דבריו של נפתלי בנט, שעמד פה לפני כן. אני חושב שנפתלי בנט שכח לרגע על איזה חוק הוא מגיב, על איזו הצעת חוק הוא מגיב. באה הצעת חוק של חברתו לסיעה בנוגע לפגיעה במערכת הדמוקרטיה ושלטון החוק, ושדנה רק בנושא הזה. אמרתי לנפתלי בנט: אתה אמרת שאסור לדון בשום דבר אחר חוץ מפרנסה, והוא בא ודיבר רק על פרנסה ושכח על מה הוא עולה. הוא לא יכול היה להגיד לחברת הכנסת איילת שקד שעה לפני, יום לפני, שבוע לפני: למה להתראיין כל היום רק על זה? אני שמעתי אותך חמש פעמים מתראיינת ביומיים האחרונים בנושא הזה. כל הטוויטים זה רק צילום של חברי כנסת, רק בנושא הזה. הוא לא יכול היה להגיד לה לפני זה? הוא לא יכול היה לבוא ולהגיד לה: למה מעלים הצעת חוק כזאת בתקופה הזאת? למה לא דנים בנושא הפרנסה? אי-אפשר בכל דבר לחשוב שהציבור לא מבין. אי-אפשר לעשות מסע על הצעת החוק הזאת, לטרלל את כל הכנסת, ואז כשאתה בא על ההצעה הזאת, ואומרים לך: איך אתה מדבר, איך אתה לא עומד במה שאמרת, שמה שלא פרנסה לא מעניין, לבוא לפה כאילו הוא מדבר הצעת חוק בנושא פרנסה ולדבר על פרנסה? זו הפרנסה שלו.

אבל יש גבול כמה אתה יכול, וקולו נשנק. אבל אם קולך נשנק, ולפני חודש אמרת: לא פרנסה, לא מעניין, למה אתה עושה את זה? למה להיות בסיטואציה הזאת?

אתה גם מייצר סיטואציה ואתה גם צריך למצוא דרך לצאת מהסיטואציה. הדרך לצאת מהסיטואציה, זו גמלוניות כשאתה מדבר כאילו אין סיטואציה. זה נקרא פוליטיקה. זה נקרא פוליטיקה, אבל בסוף יש פה ציבור. איבדתי אותך בסיטואציה השנייה. אמרת שבע. פשוט, כשבאים ואומרים: מדברים רק על פרנסה, ואומרים את זה בכזה פתוס לפני חודש, אז מדברים רק על פרנסה.

אני חושב באמת שאנחנו צריכים לחתור בתקופה הזאת עד כמה שאפשר, ואני ודודי אמסלם עושים את זה בשבועיים האחרונים באמת, לדון בהצעות חוק שנוגעות לקורונה ולמאבק בקורונה ולמאבק באבטלה, ולנסות לשים את יתר הדברים הצידה, לנסות לשנס מותניים ביחד כולנו.

תודה רבה. נעבור להצבעה. רגע, שנייה, יוסף ג'בארין, אני אוסיף אותך.

את שניהם. אוקיי. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את

27 הצביעו נגד, חמישה בעד.

סונדוס סאלח, בעד, את יוסף ג'בארין, בעד, מנסור עבאס, בעד, עאידה תומא סלימאן, בעד. נגד, אני מוסיפה את אייכלר ואת מיכל שיר. אז אני מכריזה שיש תשעה בעד, 29 נגד, לכן ההצעה לא התקבלה והוסרה מסדר-היום. נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, הצעה לסדר-היום בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על הפקרת דור העתיד,

של חברת הכנסת סונדוס סאלח. ישיב עליה השר מיכאל ביטון. לא, לא ישיב עליה, לא

שלא תלך. הרעיון היה שתישאר לשבת. יש לך עשר דקות. עשר דקות. כבוד היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, אני מבקשת להצביע היום על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית על הפקרת דור העתיד, הילדים של כולנו. המדינה מעודדת ילודה בחברה היהודית, מתעלמת ומזניחה ילדים בחברה הערבית במקרה הטוב, רואה בהם איום שצריכים לנטרל במקרה הרע ומפקירה אותם. בפרפרזה על הסרטון "מי רוצה להאכיל בדואי", "מי רוצה להאכיל ערבי" מי רוצה לדאוג לחינוך לבדואים, לערבים? מי רוצה לדאוג לרווחת הבדואים והערבים? הקורונה חשפה והעמיקה את הפערים העמוקים, האפליה, ההכפפה וההפרדה בחינוך, בהשקעה בילדות ובילדים כאן. גם האופן הפרסונלי והלא-הענייני שבו מתקבלות החלטות ניהוליות וחלוקת משאבים בממשלה הזאת נחשף. ההפרטה המתמשכת, ריסוק מערכות ציבוריות,

הרווחה והחינוך בראשן, השאיר מאות אלפים במצוקות קשות, במצבי סיכון, בחוסר ודאות גדול מלהכיל. זה לא חייב להיות ככה. בימים אלו של משבר מתגלגל מהגדולים שידענו, כלכלית, חברתית, פוליטית, מנהיגותית, כשבקבינט הקורונה המיוחד והמצומצם לא יושב שר החינוך, גם לא שר הרווחה, וזה נתון מדאיג מאוד. מי יושבת שם לדאוג לנו? מי יושבת שם להשמיע את הקולות והצרכים שלנו, של הציבור הרחב, לחשוב איך ההחלטות האלה שמתקבלות היום משפיעות וישפיעו על קבוצות שונות היום וגם בעתיד?

גם טרום הקורונה, ייצוג הערבים ונשים ושל נשים ערביות בפרט בשולחנות מקבלי ההחלטות נמוך ואפסי. בימים אלו הוא הצליח אפילו לרדת אל מתחת לאפס, כשאף אישה ואף ערבי לא נכנסו למועדון הגברים, גם בניגוד לפסיקות בג"ץ. ככה יושבת קבוצה מצומצמת מאוד ומקבלת החלטות כמעט שרירותיות המשפיעות ומעצבות את המציאות שלנו,

ואת העתיד שלנו, בלי לחשוב על ההשלכות שלהן ביום שאחרי, בעתיד הקרוב והרחוק. הפערים הקיימים בחינוך הוגדלו. קבוצות שלמות מורחקות מלמידה, בניגוד להחלטות,

רפורמות וכותרות גדולות הנשארות ריקות מתוכן. מילים על הנייר,

ילדות וילדים פלסטיניות, ערביות, מזרחיות, לבנות, שחורות, יוצאות הקהילה האתיופית, ילדים מג'יסר א-זרקא,

מנצרת, מהכפר, מהעיר, מהמרכז ומהפריפריה לא נמצאים באותה סירה. ילדות וילדים רבים מורחקים מתשתיות בסיסיות, ממים זורמים, מחשמל, מחיבור לאינטרנט, ממבנים ראויים ללמידה וממוקדי תרבות. במקום לנצל את המשבר לצמצם את הפערים הקיימים מלכתחילה, רק מרחיבים ומעמיקים אותם. בינתיים דור שלם נכנס למצוקות קשות. שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב צעירים ובני נוער עולה. נערים מוצאים את עצמם מותקפים ברחוב. מסגרות חינוך מיוחדות וחלופות מעצר נסגרות. אנחנו חיים בחברה צעירה, לרבות ממשפחות מרובות ילדים. אני באה ממשפחה של 11 ילדות וילדים, ועדיין, ההחלטה הראשונה שהתקבלה נתנה מענק לשלושה ילדים בלבד, כאילו הילד הרביעי לא צריך לאכול, לו כבר הממשלה הזאת לא אחראית ולא צריכה לדאוג. בתקופה הזאת אנחנו רואות שוב שמי שצריכות יותר מקבלות פחות, פחות סיוע ממשלתי, פחות תקציבים, פחות עובדות סוציאליות ותמיכה, בזמן שזה צריך להיות הפוך,

בימים קשים אלו אנחנו רואות צעירים רבים מפגינים ברחובות, נאבקים על ההווה והעתיד, ורבים אחרים שנאבקים ולא יכולים או שלא מוצאים את מקומם במחאות נאבקים בזירות אחרות. לחלקם אין את המשאבים והכוחות להמשיך ולהיאבק בימים קשים אלו. לפי דוח של ער"ן, יש עלייה בפניות לסיוע של צעירים וצעירות, עלייה באובדנות ובניסיונות התאבדות.

בחר אופיר ענבר לסיים את חייו, לא לפני שכתב פוסט, מכתב פרידה ציבורי בפייסבוק, מילים שראוי שיהדהדו הבוקר, היום ובכל יום בבניין הזה. הוא פותח בציטוט: "לא טוב היות האדם לבדו.

אחחחחחח, הבדידות. אז כן, היא הורגת.

שבוע. חודש. שנה חלפו שאני לבדי. בארוחות צוהריים בעבודה, בערבים, בימי שישי ושבת, בחגים, בימי הולדת שאף אחד לא זוכר או חוגג. ועכשיו גם בימים. מעט החברים הלכו ונעלמו עם הזמן.

התחושה היא שחברתי אינה רצויה או רלוונטית, והטלפון דומם רוב הזמן. תחילה אתה עוד אדם שמח וחברותי. אחר כך הנפש מתחילה להיסדק והחיוּת וההתלהבות לאט הולכות ונעלמות. החיוך מהלב וההתרגשות מתחלפים עם הזמן בחיוך כפוי בכוח, אהבת הכלל מתמתנת ואתה הופך מעט חשדן במי שמבקש את קרבתך. והזמן מתקתק, וסביבך תמיד אנשים בחברויות, קבוצות או זוגות. אתה פחות בר-מזל. ואז גם החיוך הכפוי נעלם ונותר לו רק העצב בעיניים, אותו אי-אפשר להסתיר. בכל זאת, עיניים הן החלון אל הנשמה. איזו תחושת כאב ומחנק יש בנשמה, כמה עוד אפשר לבכות בלב בעיניים יבשות? וכמה לילות עם מחשבות וללא שינה.

החזרה להוראה באמת ממלאת לי את הלב באוויר וגאווה. אבל גדול, איך מחנך כיתה פלוס מורה מקצועי מרוויח 6,000 ש"ח? אני לא מצליח לשחרר מהחרדה שבכך, כיצד מתקיימים?" למשפחה שלו הוא כתב: "מצאו בליבכם מקום לסלוח לי, לא יכולתי לשאת עוד את הכאב ותחושת המחנק שבבדידות. כמו בשיר, 'במקור שלי אני טוב גמור,

ושם אני מאמין בעצמי'‪.‬ השתדלתי ל'ואהבת לרעך כמוך' אבא, בדיוק כמותך. לעשות באמת מהלב כדי שלאחרים יהיה טוב, בלי ציפייה לקבל. מקווה שהייתי משמעותי בחיי מישהו, ולו לזמן מה.

ללכת".‬‬‬‬ יהי זכרו ברוך, אללה ירחמו.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ בהמשך למכתב הזה ובהמשך לניסיונות להתאבדות שרק עולים בזמן האחרון, בתקופת המשבר הגדול ביותר, הבוקר הודיע משרד החינוך לחברה למתנ"סים שאין תקציב לתוכנית לנוער בסיכון ולנוער נושר. אין, פשוט ככה. בחמש מילים שולח משרד החינוך, החינוך, אלפי תלמידים לרחוב, ועוד כמה מאות מדריכות ומדריכים, מורות למעגל האבטלה. בלתי נתפס ובלתי נסלח.

קיימנו ישיבה לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה בוועדת החינוך, בהיעדר שר החינוך וצוות המשרד, שבחר שוב להצביע ברגליים ולהחרים את הדיון החשוב הזה. זאת אמירה חזקה יותר מכל כותרת ורפורמה שיציע ודוגמה נוספת לניתוק של הממשלה הזאת מהציבור, מהמציאות ומהמומחיות. בימים אלו של העמקת ההפרטה בחינוך, של איומים בסגירה וסגירת תוכניות כמו סל תרבות, תוכנית קרב ותוכניות לנוער בסיכון ונוער נושר, המשמעות היא ביטול מסגרות, מניעת חינוך, חינוך לתרבות והעשרה, ממאות אלפי תלמידות ותלמידים.

זאת פגיעה ישירה בפרנסתם של אלפי אנשים, שמוכיחה כמה אחריות יש למשרד ולנו, נבחרות ונבחרי הציבור, וכמה חשובים וחיוניים התמיכה, הסיוע והתקציב הממשלתי, כמו שהוכיח המאבק הציבורי המוצלח השבוע על ביטול סל התרבות. המשבר הנוכחי יכול להיות הזדמנות לשינוי במערכת החינוך, לחשיבה אחרת מחוץ לקופסה ומחוץ לכותלי בית הספר,

זה תלוי בנו, בהחלטות שנקבל, בסדר העדיפויות שלנו. זה הזמן לפתוח את המוזיאונים, את המרכזים הקהילתיים, לייצר כיתות וקבוצות למידה בטבע, בגינות, ולהטמיע חינוך אחר, חינוך לערכים, חינוך שונה ועמוק יותר, חינוך חוויתי, חוץ-כיתתי, חינוך שרואה את התלמידה, הילדה, שמגלה את האינטליגנציות המרובות והשונות אצל כל אחת ואחד. לסגור תוכניות, לסגור תוכניות לנוער בסיכון, לשלוח אלפי מורות, מדריכות ומוסדות תרבות הביתה דווקא בימים אלו, יהיה בכייה לדורות. זאת סכנת חיים, ממש סכנת חיים. המשמעות היא הפקרת מאות אלפי ילדות וילדים, הוצאתם לרחובות או השארתם בבתים,

את ההורים, ואם להיות כנות, ברוב המוחלט של המקרים, את האימהות, ששוב יישאו בנטל, את האלונקה הזאת, כמעט כל הזמן הן שם לבד. משפט אחרון לצעירות ולצעירים שמקשיבים לי עכשיו: אנחנו רואות אתכם, חושבות עליכם, על המציאות,

והקשיים שאתם חווים בימים קשים אלו, המצוקות המציקות,

ומבטיחות להמשיך להיאבק לצידכם ובשבילכם. בינתיים, פנו לעזרה. פנו אליי. הימים קשים. תפנו לחברה, למוקדים מתאימים.

תמיד יש מה לעשות, גם כשמרגישים שאין. תמשיכו לנסות.

תודה רבה. ישיב השר מיכאל ביטון, בשם השרה לשוויון חברתי, ואחרי זה, הצבעה. יש לך עשר דקות, ואחרי זה נעבור להצבעה,

גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת סונדוס סאלח, כנסת נכבדה, אני אומר את הדברים בשם השרה לשוויון חברתי מירב כהן, ואני קראתי את הדברים שכתבת, ואגיד לך שתי הערות שלא קיבלתי מהמשרד לשוויון חברתי. אחת על ילדים זה שמחה. אז אני בא מבית של תשעה ילדים, אני, 11. ובעוונותינו איבדנו עוד שני תינוקות, אז היינו בסך הכול 11. אני הייתי הצעיר ביותר בבית, אז יכול להיות שאם מישהו היה יועץ לאימא שלי לחכות, לא הייתי בא לעולם. אז אני בעד הרבה ילדים, וברוך השם, השרה מירב כהן הביאה תינוק בזמן שהיא שרה, ואנחנו מפרגנים לשרות אימהות ולחברות כנסת אימהות, יש להן פה מקום של כבוד. צריך הרבה הרבה אימהות בכנסת ישראל, אז אני בעד הרבה ילדים. עכשיו לדברים שאני אומר בשם המשרד לשוויון חברתי. כמשרד האחראי לחברה הערבית בישראל, אכן אנו מכירים ומודעים לפערים הקיימים בין החברה הערבית ליהודית ואנו עמלים על מנת לצמצם פערים אלו. המאמץ העיקרי של הממשלה לצמצום פערים אלו הוא בהחלטת הממשלה מס' 922, העוסקת בתוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי של החברה הערבית בישראל. במסגרת זו הוקצו תקציבים משמעותיים לחברה הערבית בשנים האחרונות. הרשות לפיתוח כלכלי של החברה הערבית, המנהלת את יישום ההחלטה, נמצאת בתחום אחריותו של המשרד לשוויון חברתי, ואנו עושים עבודה מאומצת, בפרט בימי הקורונה, על מנת שהתקציבים שכבר הוקצו ליישובים הערביים יגיעו לניצול מיטבי. לצד האמור, ישנן התפתחויות חיוביות רבות בשנים האחרונות, ומאמצים אלו נשאו פרי. אם לציין רק מעט מהתפתחויות אלה: ישנם שיפורים בתחומי ההשכלה הגבוהה, החינוך, התעסוקה, ובפרט תעסוקת נשים, התחבורה הציבורית, בינוי כבישים והישגים נוספים. הרשות והמשרד עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם ועד ראשי הרשויות הערביות, והמידע נגיש לכלל חברי הכנסת. בהצעה לסדר-היום צוין כי נגרמה פגיעה במשפחות מרובות ילדים. יש לציין כי הממשלה קיבלה את עמדת המחוקק והכנסת ושינתה את הקריטריונים לחלוקת תקציב המענקים האחרון, כך שמשפחות שמספר הילדים בהן גדול משלושה קיבלו תקציב סיוע מהממשלה ישירות לחשבון הבנק. עמדת המשרד בנוגע להרכב קבינט הקורונה הושמעה בפני שרי הממשלה. ואני מוסיף: ודאי שאנחנו צריכים נשים בכל מקום שיש הנהלה או גוף מוביל. זה צו השעה וזו חובה מינימלית

אשר להיבטים הנוגעים לתחומי משרד החינוך ומשרד הרווחה בהצעה לסדר-היום, מטבע הדברים אין בידינו להתייחס.

תודה רבה. היא הופכת את זה להצעה לסדר-היום.

ועדת החינוך, להמשיך את הדיון שם. ההצעה היא לקחת את הנושא שהעלית ולהביא אותו לוועדת החינוך להמשך דיון ומעקב. כן, ועדת החינוך. אני חושב שההצעה הזאת מקובלת עלינו. אז אנחנו הופכים את זה מוועדת חקירה להצעה רגילה לסדר-היום, וההצבעה עכשיו היא בעד או נגד להעביר את זה לוועדת החינוך כהצעה לסדר-היום. אוקיי, אז עוברים להצבעה. מי בעד? מי נגד? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. בעד, שישה, אין מתנגדים. אני מוסיפה בעד את חברי הכנסת קטי שטרית, הצבעתם למעלה, נכון? עאידה תומא סלימאן, עופר כסיף, סונדוס סאלח, מנסור עבאס ואוסאמה סעדי. זה עוד חמישה. תוסיפי אותי. אלחרומי, היושבת-ראש, עוד שניים. אתם לא הצבעתם מהמקום?

אתם בעד? לא, אנחנו לא מצביעים עוד פעם. אין דבר כזה. אבל אתה הצבעת? לא עבד. מקולקל. לא, הוא לא היה באולם. חמד, היית פה? היה? 14 בעד, אין מתנגדים. ההצעה אושרה, ותעבור כהצעה רגילה לסדר-היום לוועדת החינוך בכנסת. נעבור להצעה הבאה לסדר-היום, בדבר הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בדבר ליקויים בתכנון ובנייה במגזר הדרוזי,

של חבר הכנסת חמד עמאר.

עשר

גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני מעלה נושא מאוד חשוב, ומי מהשרים שיענה לי צריך לתת לי תשובות מדויקות. זו לא פעם ראשונה שאני מעלה את ההצעה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא תכנון ובנייה במגזר הדרוזי, כי זו הנקודה הכי קשה היום שנתקלים בה ביישובים הדרוזיים, אי-תכנון. המצב העגום שהגיע אליו היישוב הדרוזי, גם מבחינת תשתיות, גם מבחינת חיבורי חשמל, הדבר הבסיסי, בשנת 2020, שאני אדבר עליו, אפילו להקים בית ספר היום ביישובים הדרוזיים כמעט בלתי אפשרי בגלל כל נושא התכנון והבנייה. אנחנו בשנת 2020, ואני מקווה שכל חבר כנסת שיושב כאן יצביע, כמי שעשה וביקש לבדוק את הנושא. השר גדעון סער, כשהיה שר הפנים, הקים ועדת חקירה לבדיקת נושא התכנון והבנייה במגזר הדרוזי, אני העדתי בוועדה, אבל המסקנות של הוועדה עד היום לא פורסמו. ולמה לא פורסמו? כי היו הרבה ליקויים מטעם הוועדות שהיו ממונות על נושא התכנון והבנייה, גם הוועדות המחוזיות, גם הוועדות הארציות, ועובדה שבשנת 2014, מבקר המדינה, בדוח חריף מאוד על תפקודה של ועדה מחוזית צפון, כותב שהיא לא תפקדה ולא קידמה תוכניות מתאר, ושהיא הגורם העיקרי לבנייה הבלתי-מורשית, כי אני לא אגיד לעולם "בנייה בלתי חוקית" על קרקע פרטית שלנו, הבנייה הבלתי-מורשית. ואני רוצה לתת רק דוגמה אחת, חבריי חברי הכנסת: אם ניקח את היישוב

תוכנית המתאר האחרונה שאושרה ליישוב בית ג'ן הייתה ב-1997, ושתבינו, היא אושרה ב-1997 אבל הונחה, הופקדה, בתחילת שנות שמונים. זה אומר שהיא נתנה צרכים לשנות השמונים, ואנחנו היום ב-2020, עדיין אין תוכנית מתאר ביישוב

אם ניקח יישוב אחר,

1996, אותו דבר. יותר מ-40 שנה שאין תוכנית מתאר. ואני לא רוצה להרחיק לכת, אני אגיע ליישוב עוספיא, אדוני סגן השר, שאתה תשיב לי, זה מה שאני מבין. תוכנית המתאר שאושרה ביישוב עוספיא, זה היה בשנת 1976. 1976. בטח הופקדה בשנות השישים. אתה תעשה חישוב לבד כמה שנים אין תוכנית מתאר ביישוב עוספיא. אני אגיד לך 50 שנה, יותר. איך משנות השישים תשרת את התושב בשנת 2020? אנחנו בכנסת צריכים להתבייש אם נצביע נגד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית שתבדוק את הנושא, תגיד למה, מי נכשל, אחרי חקיקת חוק קמיניץ. חוק קמיניץ, מי שלא יודע, אתן הסבר קצר: אישרו תקנות בחוק קמיניץ ככה: תוך שנתיים מחקיקת החוק, ועברו כבר שנתיים, אם בנית את הבית שלך בשנות השישים ולא הצלחת להוציא היתר בנייה, כי אמרתי לכם, יש יישובים שיותר מ-40 שנה אין בהם תוכנית מתאר, בטח לא יצליח להוציא היתר בנייה, אתה מקבל באופן

קנס של 150,000 שקל, ואם אתה לא מפנה את הבית שלך, עוד 100,000 שקל. אם אתה לא יוצא מהבית שלך, כל יום שאתה יושב בבית שלך אתה משלם 750 שקל. חברי הכנסת, אתם יודעים מה חוקקנו כאן? זה חוק שיכול הציבור לעמוד בו? זה חוק שיכול האזרח הפשוט לעמוד בו? אנשים לא עבריינים. אנשים לא רוצים לבנות בנייה בלתי מורשית. אנשים רוצים לבנות את הבית שלהם ולגור בבית שלהם. אני בעצמי הייתי יושב-ראש ועדת משנה בוועדת הפנים לנושאי תכנון ובנייה. דנתי כמעט כל חודש,

אתה זוכר את זה,

אתה היית יושב-ראש הוועדה.

כל שבועיים, כל שלושה שבועות, קיימתי דיון בנושאי תכנון ובנייה. היית בממשלה. מה עשית שם, חמד? היית בממשלה. היינו יושבים שם, היינו יושבים שם אנשי התכנון מהוועדה המחוזית, מהוועדה לתכנון ארצי, מדברים. אישרנו 1,000 יחידות דיור, וזה מה שנשמע ממך, אישרנו 2,000 יחידות דיור, ואני שואל אותם: כמה היתרי בנייה הצליחו להוציא?

ואני אומר לך, על כל מה שתגיד לי עכשיו, אני אשאל אותך: כמה היתרי בנייה הצליחו להוציא? אתה בעצמך תגידי לי: לא, לא הצליחו להוציא היתר בנייה. מה שאכפת לאזרח הפשוט זה שהוא יוכל לבנות את הבית שלו ובסופו של דבר להוציא היתר בנייה, שיהיה לו ביד, שלא יצטרך ללכת לבית משפט. היום הייתי צריך להיות עם אזרח מדאלית אל-כרמל, להעיד איתו בבית המשפט, על כמה אנחנו עושים כאן בכנסת על מנת לקדם את תוכניות המתאר ביישובים שלנו, ולא הצלחתי להגיע, אז תבינו כמה המצב קשה. לכן, אני לא אהפוך את זה להצעה לסדר-היום.

ועדת חקירה פרלמנטרית, שאחת ולתמיד תבוא ותגיד מי האשם: האם האזרח הפשוט הוא האשם? האם הרשות המקומית היא האשמה? האם ועדות התכנון הן האשמות? ואני אומר לכם בלי ועדה, אני יודע שוועדות התכנון הן האשמות. יושבים בוועדה, דנים אחת לכמה חודשים באותה התוכנית שאתה מגיש ומפקיד, בכל פעם נותנים את ההערות, ואתה הולך ורץ. סיפר לי אחד הבחורים, שרצה להקים בריכה, שאמרו לו: לך תביא לנו אישור של שמורת הטבע. חמש שנים רדף אחרי שמורות הטבע. חמש שנים. אחרי חמש שנים נתנו לו את האישור, ואז הגיע עוד פעם לוועדה, ואז הוציאו לו עוד סיפור אחר, והוא רץ בשביל להביא את האישור השני. זה מה שקורה היום. זה בדיוק מה שקורה היום בכל היישובים הדרוזיים. לא יכול להיות מצב שבשנת 2020, בן אדם שבנה את הבית לפני עשר שנים לא הצליח להוציא היתר בנייה, בגלל כל מיני קשיים. ואני אתן לך קושי אחד: מבקשים ממנו טאבו. אתם יודעים מה זה תהליך של טאבו. הקרקע רשומה על סבא של סבא של סבא שלו, ויש יורשים מכאן ועד הודעה חדשה. לך תחתים את כולם, חלקם מתים, לך תעשה כל מיני תהליכים. בשביל להוציא טאבו, לוקח לאותו אזרח להוציא מהכיס שלו יותר מ-100,000 שקל ויותר מעשר שנים, כי אתה דורש ממנו לחזור לסבא של סבא של סבא של סבא, שם רשומה הקרקע, על השם שלו. וזה מה שקורה ביישובים. היישוב הדרוזי רוצה אחת ולתמיד לסיים את כל הנושא של תכנון ובנייה. ישבנו עם היועץ המשפטי, ואני ישבתי איתו כשחוקק חוק קמיניץ, והוא אמר לנו בצורה ברורה: אנחנו נלך לתכנון, נסיים את התכנון, נתחיל בענישה, בקנסות. אני איתו בנקודה הזאת עד הסוף. אני לא רוצה שאחד יבנה בית בלתי חוקי כשיש לו את האפשרות לבנות את הבית, אבל כשאין לו את האפשרות לעשות את זה, מה הוא יכול לעשות? צעירים רבים של העדה הדרוזית היום עוזבים את היישובים והולכים לגור בכרמל, כי קל להם יותר, שוכר דירה, חי בכרמיאל, הולך לנהריה, הולך לכפר ורדים, לקריות. הרבה צעירים יוצאים מהיישוב שלהם כי אין להם את האפשרות לבנות את הבית שלהם על הקרקע הפרטית שלהם. בשבוע שעבר סיפרתי: העדה הדרוזית, היה בבעלותה יותר מ-320,000 דונם בשנת 1948. היום יש לה פחות מ-100,000 דונם, לא בגלל שמכרו את האדמה,

פחות מ-100,000 דונם. הינה, אתה מצדיק, אתה תצביע איתי. אתה מהקואליציה, אבל תצביע איתי. טוב מאוד שאתה מאמת את הדברים. פחות מ-100,000 דונם יש להם היום. אני אתן לך, אזורי תעשייה שלמים נבנו על הקרקע,

אפילו מהארנונה של אזור התעשייה היישוב הדרוזי לא נהנה. לא נהנה, היישוב הדרוזי. אזור התעשייה תפן נבנה על הקרקע של יאנוח-ג'ת וכסרא-סמיע. אין לי בעיה, אתה יודע מה? אין לי בעיה עם זה, אבל שייהנו מהארנונה, שאותם יישובים ייהנו מהארנונה. לכן, אני מבקש מכם, חברי הכנסת, מכל אחד שיושב כאן: בואו נעשה סדר אחת ולתמיד ונצביע על ההצעה שלי. הבאתי אותה ב-2016, אני מביא אותה עכשיו, ב-2020. אני רוצה שתצביעו בעד, שנבדוק את הנושא ונראה מי האשם. בשבוע הבא אני מביא את חוק עיגון מעמדה של העדה הדרוזית, שסוכם עם ראש הממשלה, סוכם עם ראש הממשלה ועם יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יריב לוין. סוכם איתם, עיגון מעמדה של העדה הדרוזית. אני מביא אותו, אני רוצה שכחול לבן יצביעו. אתם, כחול לבן, הסתובבתם ביישובים וקיבלתם הרבה קולות. חבר הכנסת עמאר. תחזירו. תחזירו את מה שקיבלתם.

תודה רבה. ישיב סגן שר הפנים יואב בן צור. אחריו, הצבעה. מייד אחר כך אנחנו עוברים להצבעה. יש לך עשר דקות.

מה, רציתי עשר שעות. יש רק עשר דקות. אפילו הבסיסים הצבאיים שנמצאים על השטח של היישובים הדרוזיים משלמים את הארנונה ליישובים היהודיים, אז תצטרף אלינו,

סגן השר, אתה רוצה לענות במקומי?

בוא, תפדל. סגן השר, אתה מצדיק כל מילה שאמרתי.

סגן השר, אני מבקש מכם, קואליציה, תצביעו בעד. סגן השר פטין מולא, יש לנו ישיבה לא עוד הרבה זמן, נכון? בוא, אם אתה רוצה, נגמור אותה עכשיו. לא.

גברתי היושבת-ראש, מכובדיי השרים, לאיפה הלך חמד עמאר? להצביע, הוא עלה למעלה. הוא עולה להצביע. תחזיק רגע דבר תורה עד שהוא יבוא. הוא יכול היה להישאר פה והיינו סופרים אותו.

לא, אני לא מדבר עד שהוא שומע.

אז אני אעצור ותתחיל עוד פעם. מבטיח למסור לו מילה במילה. ניתן לך עוד, אחרי זה. אני רוצה להקדים, לפני שאני אקריא לכם את התשובה, אני רוצה להקדים בדבר אחד: אתם יודעים שמינהל התכנון בחמש השנים האחרונות לא היה במשרד הפנים,

הוא היה במשרד אחר. עכשיו הוא חזר למשרד הפנים. אחת הישיבות הראשונות שקיים השר עם מינהל התכנון זה סקירה שקיבלנו על הנושא של תוכניות מתאר ביישובים הדרוזיים. אני רוצה לומר לכם שהופתענו מהתוכניות הקיימות, ואני חושב שאם רוצים בתועלת העניין, אם רוצים בתועלת העניין, אוסאמה, כשנדבר על המגזר הערבי אני אגיד לך. חכה רגע, תן לי עכשיו. עם המגזר הדרוזי זה משהו אחר, זה הולך בצורה שונה. על מה אתה מדבר עכשיו, לא על המגזר הערבי? הדרוזי.

יש לכם רק חג אחד משותף, לא? ואני רוצה לומר לכם שהופתענו מכמות תוכניות המתאר, אני חושב, בפתיח שלי אני אומר, שאם תהיה הצבעה על ועדת חקירה, אנחנו יודעים שזה לא יקרה, למה? כי יצביעו נגד, מה לעשות, קואליציה, אופוזיציה. אבל אם ההצעה הזאת תיהפך להצעה לסדר-היום יש סיכוי שידונו בה בוועדה. תוכלו להזמין אנשי מקצוע כאלה ואחרים שיצטרכו לומר את דברם ולהסביר. בנוסף, כיוון שבסמכותי במשרד הפנים הרשויות הדרוזיות והערביות, הייתי אמור לקיים ישיבה במינהל התכנון עם כל ראשי הרשויות הדרוזים כדי להציג להם את תוכניות המתאר הקיימות, אבל עקב הגבלות הקורונה, הישיבה שנקבעה נדחתה. בשנים האחרונות קיימת פעילות תכנונית נמרצת ביישובים הדרוזיים בשני רבדים: תכנון מתארי לכל היישובים, 16 יישובים בגליל וארבעת היישובים ברמת הגולן. מקודמות או מאושרות תוכניות מתאר כוללניות. התוכניות הללו נותנות מענה בתחום הדיור, השטחים הציבוריים, התשתיות, הכלכלה ועוד. בתוכניות הללו התווספו מעל ל-20,000 דונם של שטחי פיתוח, וכן תוספת של מעל ל-37,000 יחידות דיור בסך הכול. ביישובים כמו ירכא ומג'אר אף מקודמות תוכניות מפורטות מעבר לתחום תוכניות המתאר הכוללות המאושרות. תכנון מפורט, מינהל התכנון מקדם תכנון מפורט ב-12 יישובים דרוזיים: דאלית אל-כרמל, עוספיא, מג'אר מר'אר.

פקיעין,

כפר כמא, כסרא-סמיע, יאנוח-ג'ת,

בהתאם להחלטת הממשלה 959, היישוב סאג'ור עבר מאחריות מינהל התכנון לאחריות משרד הבינוי והשיכון, בשל שינויים שביקש ראש הרשות וקשיים ביורוקרטיים ליישמו. חלק מהתוכניות המאפשרות מתן היתרי בנייה אושרו, חלקן בהליכים סטטוטוריים וחלקן בשלבי תכנון מתקדמים. בתוכניות אלו מקודמות מעל לכ-20,000 יחידות דיור ומעל 2,000 יחידות דיור קיימות מוסדרות. ידוע לנו שמקודמות תוכניות מפורטות נוספות בסדר גודל דומה על ידי המועצות עצמן ומשרד הבינוי והשיכון. יצוין כי מדובר בתכנון מורכב, בקרקע פרטית ובתנאים טופוגרפיים מאתגרים ביותר, לצד הצורך בתהליכי שיתוף נרחבים ומשמעותיים של בעלי הקרקעות, במטרה להקטין קונפליקטים ולצמצם התנגדויות. התוכניות מבוססות על תפיסה תכנונית שמטרתה לייצר איכות חיים, מערכת דרכים היררכית, מבני ציבור, פארקים וגנים ציבוריים לרווחת האוכלוסייה, להבדיל מהמצב הקיים היום בגרעיני היישובים, שבהם התשתית הציבורית סובלת מהזנחה וכושר נשיאה נמוך. אנו מודעים למצוקת הדיור ופועלים במרץ לקדם

ועדות החקירה לא יקדמו את היישובים, לדעתנו, והנכון ביותר הוא להסתכל קדימה ולמקד מאמץ בהמשך קידום התכנון. בימים אלו מגובשת תוכנית חומש חדשה ליישובים הדרוזיים, באמצעות מינהלת הדרוזים שבמשרד לשיתוף פעולה אזורי, שבה מוצעים כלים נוספים לקידום התכנון, לרבות תקציבי תכנון ופיתוח נוספים, שהוצעו גם על ידנו וגם על ידי משרד המשפטים. אדוני המגיש, חבר הכנסת חמד עמאר, הצעתי לך, ידידי הטוב, אתה יודע שאני מעריך אותך מאוד ואת פועלך, אני מציע שתהפוך את ההצעה הזאת להצעה לסדר-היום. כך היא תהיה הרבה יותר יעילה מאשר ועדת חקירה, שאני מעריך, אולי אני טועה, שהיא לא תאושר.

בואו נצביע. חבר הכנסת חמד עמאר, אתה מוכן להפוך את זה להצעה לסדר-היום?

להצביע על ועדת חקירה. אתה לא מוכן. אז נעבור להצבעה. מי שמצביע נגד מצביע נגד פטין מולא, מי שמצביע נגד מצביע נגד העדה הדרוזית. ההצעה להעביר את הנושא לוועדה לא נתקבלה. בעד, 16, נגד, 19. למעלה זה לא עבד. בגלל שזה ככה, אני הולכת לפי ההצבעה האלקטרונית. כל אחד יכול היה לשבת במקומו. אני לא יכולה להוסיף אנשים אחרי ההצבעה, ולכן, 19 נגד,

ההצעה לא אושרה. חברות וחברי הכנסת, אנחנו נמתין רגע שראש הממשלה ייכנס, ואז אנחנו נוכל לעבור לדיון 40 החתימות. אנחנו מחכים גם ליושב-ראש האופוזיציה, שגם הוא צריך להיות כאן, אלא אם כן מוותרים על הדיון. חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לדיון בהשתתפות ראש הממשלה, על פי בקשתם של 40 חברי כנסת, תחת הכותרת: קריסת השירותים החברתיים. אני מזמין את חבר הכנסת ניצן הורוביץ להציג את הנושא, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להציג בפניכם כתב אישום ציבורי: אזרחי ישראל נגד בנימין נתניהו. כאן, בבית נבחרי העם בירושלים, המאשימים, אזרחי ישראל,

הנאשם בנימין נתניהו. המיעוט של אזרחי ישראל. כתב האישום, חלק כללי, הנאשם והנפשות הפועלות. הנאשם בנימין נתניהו, אתה, אדוני, מכהן כראש ממשלה ברציפות מאז 31 במרץ 2009. בתקופת שלטונך הארוכה קרסו השירותים החברתיים, המדיניות הכלכלית שלך פגעה ביכולת של המדינה לעמוד לצד האזרח ולדאוג לצרכיו הבסיסיים. בשלוש מערכות הבחירות האחרונות לא זכית לאמון רוב הציבור, ורק לאחר שפעלת בגנבת דעת, או בלשונך שטיקים וטריקים, הקמת ממשלה עם סייענים שהפרו את אמון בוחריהם, וזאת במטרה מוצהרת לטפל בקורונה. והוא עדיין ראש הממשלה, להלן תמצית האישומים. האישום הראשון, הפקרת מדינת ישראל לנגיף הקורונה. התפרצות נגיף הקורונה חשפה את תוצאות המדיניות הכלכלית שלך, הדוגלת בייבוש השירותים הציבוריים על בסיס גישה קיצונית של התנגדות לרשת ביטחון חברתית.

אדם לאדם זאב. המדיניות הזאת, העקבית והמוצהרת שלך, החלישה באופן עמוק את יכולתה של ישראל להתמודד עם הנגיף. לאורך שנים הובלת קיצוצים והפרטה של מערכת הבריאות והשקעה חסרה במערכת החינוך כחלק מכרסום מתמיד של המערכת החברתית. בזמן שלטונך התארכו התורים לטיפולים רפואיים, לאשפוז ולטיפולים בילדי החינוך המיוחד. כך הגיעה ישראל למשבר הזה עם מערכת בריאות קטנה וחלשה מדי, עם מחסור קריטי במיטות, באחיות ובעובדי סיעוד, עם מערכת חינוך צפופה, חנוקה וחסרה כוח אדם ועם פער טכנולוגי אדיר, ועם מערכת רווחה קורסת, שאפילו העובדים הסוציאליים נאלצו לשבות שבועות כדי לקבל את המינימום המגיע להם. עשית את כל זה בעודך מעניק הטבות חסרות תקדים לבעלי הון. חילקת כמעט במתנה את אוצרות הטבע של המדינה לקומץ מקושרים. הפרת ברגל גסה את המחויבות של המדינה לאזרח. בזמן הקורונה המשכת במדיניות ההרסנית הזאת. לא עמדת לצד העסקים הקורסים והמובטלים החדשים. זעקות השבר לא השפיעו עליך.

ממשלתך מביטה מן הצד כשענפים שלמים קורסים. לא היו זעקות שבר אמיתיות. הסיוע שניתן לבסוף היה מעט מדי, מאוחר מדי. אין לך מושג מה, היית פעם, בהתקפי פניקה החלטת לחלק פירורים, ללא שום אופק ליציאה מן המשבר. בעקבות מחדליך והפקרת האזרחים על ידך האבטלה בישראל מגיעה, וזה נתון של שירות התעסוקה, לכ-21%. זה אחוז האבטלה הגבוה ביותר במדינות המפותחות. מספר דורשי העבודה בישראל מגיע נכון לעכשיו ל-879,451. ועכשיו למחלה עצמה. התרשלת באופן עמוק בהכנת המדינה להתפרצות המגפה. בתקופה שמחודש מרץ ועד יום זה החזקת בכל הסמכויות לטפל ולהכין את ישראל להתמודדות עם נגיף קורונה. בתקופה הרלוונטית, בין הגל הראשון להתפרצות הגל השני,

שלא לדאוג להקמת מערכת יעילה של חקירות אפידמיולוגיות, לא להכין מערך בדיקות מהיר ויעיל ולא לתגבר את מערכת הבריאות. בתקופה הזאת נמנעת מלמנות פרויקטור לקורונה והתעקשת לשמור בידיך את הסמכויות והאחריות הבלעדיות לניהול המשבר, כי לא רצית לחלוק בקרדיט. לא הכנת את מדינת ישראל להתפרצות מחודשת של נגיף הקורונה והורדת לטמיון את כל המאמצים שנעשו בגל הראשון, ושעלו לציבור במחיר כבד, וכתוצאה מכך, גם על פי דבריך שלך רמת התחלואה בישראל היא מהגבוהות בעולם. במקום להכין את המדינה להתמודדות עם הנגיף, עסקת ברדיפה של מערכת אכיפת החוק, במתן טובות הנאה לעצמך ובקידום סיפוח השטחים והרס הסיכוי לפתרון מדיני. ב-2 ביוני, ב-7 ביוני, ב-15 ביוני, בכל הזמן שבין שני גלי הקורונה ובמועדים נוספים, נפגשת עם נציגי המתנחלים ותנועות ימין וקיימת עשרות שיחות ופגישות עם גורמים ישראליים ובין-לאומיים שונים,

על הסיפוח, על חשבון התמודדות עם המגפה וההיערכות לגל שני.

במהלך חודש יוני ניהלת מערכה פוליטית כדי לקבל החזרי מס בגין טובות הנאה שבהן זכית על חשבון הציבור. ב-23 ביוני,

אף פנית לוועדת הכספים של הכנסת כדי שתאשר לך לקבל החזרי מס מן המדינה בשווי של קרוב למיליון שקלים. בזה עסקת בתקופת הקורונה. מעשיך ומחדליך הפכו את ישראל למדינה אדומה בוהקת, הן ברמת התחלואה והן בהיקף המשבר הכלכלי. הציבור הישראלי משלם ועוד ישלם שנים על מחדליך. ההפקרות הזאת עולה גם בחיי אדם שאפשר היה להציל בהיערכות נכונה להתפרצות המגפה. בעקבות התרשלותך, בהיערכות למגפה, עלה מספר הנדבקים בישראל לכ-75,000, אתה והחברים שלך. ומספר המתים עלה ל-550 לפחות, נכון להיום. ביממה האחרונה היה שיא של מספר נפטרים ביום אחד: 15 אנשים ביממה האחרונה, זיכרונם לברכה. אתה צבוע, זה פופוליזם זול. האישום השני, שחיתות ורדיפת מערכת אכיפת החוק. אין גבול לבושה, בושה וחרפה. נגד הנאשם, נגדך, ראש הממשלה, מתנהל משפט פלילי באשמת שוחד, מרמה והפרת אמונים. החל בינואר הקרוב תידרש להתייצב שלוש פעמים בשבוע בבית המשפט המחוזי כאן, בירושלים, ועל כן תיאלץ לצאת לנבצרות מתפקיד ראש הממשלה. לנוכח זאת, אתה מנהל כבר שנים מסע הפחדה ושיסוי נגד מערכת אכיפת החוק והמשפט, ואתה מגביר את המתקפה הזאת עכשיו כדי להסוות את כישלונך בטיפול בקורונה. ואתם תמשיכו להגן על ניגודי עניינים של שופטים,

ב-30 ביוני הצהרת כי נחשפה מזימת ההפיכה השלטונית של מנדלבליט. במהלך חודש יולי הופנתה ההסתה גם נגד התובעת במשפטך והחלו הפגנות ספונטניות ליד ביתה במטרה להלך עליה אימים, תובעת מטעם המדינה שאתה מופקד עליה. בשבועות הקרובים, עתיד בן חסותך, השר לביטחון נתניהו, לבחור מפכ"ל בשליחותך, ולאפשר לך להשפיע על מערכות אכיפת החוק לחקור עוד בעניינך: מניות, צוללות, מימון.

אדוני ראש הממשלה, עושה הכול כדי לבטל את המשפט ולחמוק מאימת הדין, לרבות פירוק הממשלה והליכה לבחירות, גם בתקופת קורונה, כשהמדינה שקועה במצב משברי חסר תקדים. התנהלותך מוכיחה כי ראש ממשלה לא יכול לכהן תחת כתב אישום, וכי לכל אורך תקופת כהונתך העדפת את טובתך האישית על פני האינטרס הלאומי וטובת כלל האזרחים. האישום השלישי, הסתה, שיסוי וניסיון לדכא מחאה לגיטימית. אולי העם, אל מול השחיתות ומחדליך במשבר הקורונה ובמשבר הכלכלי, שכולנו רואים אותו, שוטף את ישראל גל של מחאות עממיות. מתי פעלת לטובת, מאות אלפי אזרחים יוצאים מהבתים, נעמדים על הגשרים, מפגינים בירושלים, מאות אלפים?

כולל בקיסריה. המוני ישראלים לוקחים חלק במפגן המחאה המרשים ביותר שידעה המדינה בעשור האחרון. אבל אתה, בני ביתך ומקורביך עושים כל שביכולתכם כדי להסית, להרתיע ולהגביל את זכותם של המפגינים למחות. ב-23 ביולי, במסיבת עיתונאים להצגת פרויקטור פרופ' גמזו, ניצלת את הבמה כדי להאשים את המפגינים באלימות, באנרכיה, בהשחתת רכוש ואפילו הפצת מחלות. איך לא התביישת, אדוני ראש הממשלה? ב-2 באוגוסט, בפתח ישיבת הממשלה, הגדרת את ההפגנות "ניסיון לפגוע בדמוקרטיה".

כתוצאה מכך יצאו חבורות בריונים, כתוצאה ישירה מההסתה שלך, לפגוע במפגינים.

חבר הכנסת הורוביץ, משפט אחרון. לסיכום, פירוט המחדלים, הכשלים ומעשי הזדון המפורטים בכתב אישום זה מחייבים את התפטרות הנאשם ועזיבתו המיידית את ראשות הממשלה. למען הכלכלה, למען המדינה, למען בריאות הציבור, למען הדמוקרטיה הישראלית עליך להפסיק לכהן כראש ממשלה, להכריז על נבצרות ולפנות את כיסאך. המשך שלטונך יביא את ישראל לאסון כלכלי, בריאותי וחברתי. לעם הזה, לציבור הישראלי, מגיעה תקווה. תודה רבה. הציבור בחר נתניהו.

מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, חברת הכנסת אורנה ברביבאי. לרשותך חמש דקות, בבקשה. והציבור בחר בנתניהו. לא נכון, הציבור בחר בשלמה קרעי.

בך. הציבור בחר בכם שתשבו באופוזיציה. ראש הממשלה, כחייזרית, אנרכיסטית ומפיצת מחלות, אני רוצה לתת לך פרספקטיבה על ניהול המדינה במבט מהחלל החיצון. אתה מתפקד כראש הממשלה שלנו הכי הרבה זמן, יותר מכל ראש ממשלה שהיה כאן, ועוד שנים רבות. וב-14 שנות שלטונך יכולת לעשות כל מה שרצית כדי להביא אותנו מוכנים יותר למשבר הקורונה. אני לא מאשימה אותך בזה שהקורונה כאן, אבל יש לי חשבון איתך על מערכת בריאות מורעבת וחוסר יכולת מוחלט שלך לנהל את המשבר, שימוש בשב"כ כנגד אזרחים ויצירת משבר אמון חריף בממשלה רעה, שאף אחד, אף אחד, כבר לא סומך עליה. החורף בפתח ואנחנו שוב לא מוכנים, רק שהפעם הזקנים במסדרון נמצאים בקבוצת סיכון הכי גבוהה להידבק בקורונה ולמות רחוקים מהיקרים להם. אז מי דואג לנו? מי דואג להורים שלנו, אדוני ראש הממשלה? אולי אתה שוב בונה על ראש המוסד שיצא בשליחות למדינות עלומות כדי לרכוש ציוד בסיסי למערכת שהופקרה. יכול להיות שזאת הסיבה שהתעכבת במינוי פרויקטור שיעמוד מקרוב על הכשלים הרבים שלך? חברת הכנסת ברביבאי, הנתונים שאת אומרת הם לא מזויפים כמו,

פרופ' גמזו, אני אומרת לך מכאן, רק תיזהר שמרוב כוונות טובות שלך לא תצא בסוף הש"ג. ראש הממשלה, איזו בשורה אתה מביא לכמעט מיליון מובטלים, מענק חד-פעמי שלא מדגדג אפילו את המינוס שרק הולך וגדל או שהם צריכים לבנות על מענקי תשרי, שאפילו שר האוצר שלך לא מכיר? איך צריכים להרגיש מי ששילמו מיסים כל החיים שלהם והם כיום פושטים יד מול ממשלה אטומה שפשטה את הרגל?

הגירעון מתנפח, דירוג האשראי שלנו בסכנה, וכולנו מבינים כי ההשלכות ההרסניות של אופן ניהול הכלכלה מוסתרות מהציבור שמשלם ולצערי עוד יידרש לשלם את המחיר. אבל מה זה משנה, אדוני ראש הממשלה, הרי חילקת 750 שקלים לאזרחים. אז עכשיו מבחינתך שנסתום את הפה, נסתגר בבתים, ושלא נעז, שלא נעז, לצאת להפגין בשום מקום, חלילה לא בבלפור. ראש הממשלה, מה לא עשית כדי להסיח את הדעת? הצהרת על סיפוח שלא קרה, ורק השבוע כדררת את האחריות לוושינגטון, ואפילו הם התייאשו מהזיגזוג ומההצהרות ללא כיסוי שאתה מפזר. הרי יכולת לספח במשך 14 שנות שלטונך, אבל מבחינתך הסיפוח, כמו שאר סיפורי המעשיות שלך, הוא לא יותר מספין חילוץ בצוק העיתים. סיפורי מעשיות, זה מה שאת יודעת לעשות, שלך.

מהחללית שלנו רואים הכול. הפוליטיקה הקטנה שלך שקופה, והשטיקים שלך כבר לא עובדים. אתה הרי יודע שלא מדובר ברבע מנדט, ואתה יודע, יודע, שאת המנגינה הזאת לא יהיה אפשר להפסיק. בקרוב תצטרך להגיע כמה פעמים בשבוע לבית המשפט. מה הסיכוי, ראש הממשלה, שבמקביל תצליח לטפל בכלכלה, בבריאות ובביטחון? זה כבר גדול עליך. מגיע לנו ראש ממשלה שלא רואה באזרחים חייזרים מטרידים רק בגלל הצורך שלו לשרוד פה.

מי ההגון אצלכם שיכול לנהל כאן את המדינה? מנהיג מעורר השראה לא זורע פחד ומשסה איש ברעהו בעיצומו של משבר בריאותי, כלכלי וחברתי. מי אצלכם יכול לנהל ויושיע את עם ישראל? מי?

לבחור. כראש אכ"א לשעבר אני יודעת להגיד בוודאות שהיתרון המשמעותי ביותר שלנו הוא האנשים הנפלאים שחיים כאן. מגיע לדור הצעיר הזה, שמתגייס ממש בימים אלה לצה"ל, אותו הדור, חברי הכנסת, מספיק.

חברת הכנסת מאי גולן. חברת הכנסת מאי גולן, חבר הכנסת בוסו,

כבוד יושב-ראש הכנסת, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, נתניהו, אתה בטח לא זוכר את סיהאם אגברייה מאום אל-פחם, אבל היא זוכרת אותך. פגשת אותה בדיון בכנסת ב-2012, אחרי שבעלה ושני ילדיה נרצחו. הסתכלת לה בעיניים ואמרת: "הלב שלנו נקרע מהסיפור של סיהאם. אנחנו שותפים בהבעת תנחומים, אבל גם ברצון העז לשנות את המציאות הזאת מן הקצה לקצה. זה הוכח בציבור היהודי, הגיע הזמן שנרחיב את זה גם לציבור הערבי". סוף ציטוט מדבריך, נתניהו. שמונה שנים עברו מאז, והרוצחים של משפחת אגברייה עדיין מסתובבים חופשי. מאז שנת 2012 עוד 630 אזרחים ערבים נרצחו. 630 משפחות נשברו ואף פעם לא יחזרו להיות שלמות. מאז שנהיית אתה ראש הממשלה נרצחו 820 אזרחים ערבים. טוב שאתה מוריד את הראש. אתה צריך להישאר כך. בחודשים האחרונים הקורונה הוכיחה שכל סדר חברתי נפער לתהום. האבטלה, הפערים, העוני והחינוך, כולם במצב קטסטרופלי. זה רק ידחוף עוד צעירים לידיהם של ארגוני פשע, עוד בעלי עסקים לשוק השחור ולפרוטקשן, וחברה שלמה בת-ערובה לפשע המאורגן. השר לביטחון הפנים הקודם נהג להאשים את התרבות הערבית. הוא מצא את האשם בתרבות הערבית כדי לברוח מאחריות בעצמו. זאת התעלמות בוטה מהמציאות. כיום יש בקרב האזרחים הערבים יותר מקרי רצח ביחס לאוכלוסייה מאשר בעזה,

אני קורא לך, ראש הממשלה, לבדוק את המצב בקרב הפלסטינים בירדן, בעזה ובגדה המערבית. בגדה המערבית יש שלושה מיליון פלסטינים. בשנה שעברה נהרגו 26 אנשים. אצלנו יש מיליון וחצי אזרחים ערבים ונהרגו אצלנו 95 אזרחים. אני לא מודאג ממגפת הקורונה כמו שאני מודאג ממגפת האלימות והפשיעה בחברה הערבית. אתה שכחת מסיהאם, אבל אנחנו נזכיר לך. הבנו מזמן שצריך לצאת לרחובות. בשבוע הבא אני אצעד לצד אימהות שאיבדו את ילדיהם בפשיעה. נצעד יחד ברגל מחיפה לירושלים ונדרוש את השינוי המיוחל. האשמת אותנו שאנחנו תומכי טרור, שאנחנו מחבלים. אתם נפגשים, המחבל הוא מי שמחבל באפשרות של השלום, כלומר זה אתה בעצמך, אבל בגלל שאתה רוצה לברוח מהזכויות האמיתיות, אתה רוצה לברוח מהתפקיד שלך, אתה, חברי הכנסת, אני מבקש. פחות תתעסק בנו. תתעסק בערביי ישראל. תעשה את העבודה שלך, חברת הכנסת שטרית. תן לי להמשיך, הם לא מעניינים אותי. הם הצביעו לך. חברת הכנסת שטרית, חברת הכנסת מאי גולן, מספיק.

אבל בגלל שהפטריוטיזם הינו מפלטו האחרון של הנבל, אתה בורח לפטריוטיזם במקום לטפל בבעיות האמיתיות וביתר שאת בפשיעה בקרב האזרחים הערבים.

תעבור לפרלמנט הפלסטיני מסיעת כחול לבן, אתה תשתוק. חבר הכנסת עודה.

תתבייש לך, חבר הכנסת עודה, אתה סובל מרגשי נחיתות. תתבייש לך, נא להוריד אותו מהדוכן, בבקשה.

רד מהדוכן. תודה רבה. רבותיי, מטעם סיעת כחול לבן אין דובר. מטעם סיעת ש"ס, חבר הכנסת אוריאל בוסו. לרשותך חמש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי ראש הממשלה, השרים, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בתקופה שבאמת, אבל באמת, אף אחד לא הכיר, ואף אחד גם לא התנסה, תקופה שמטלטלת את העולם כולו וגם אותנו,

של הבלתי-נודע, מה יהיה מחר. יחד עם זאת מדינת ישראל נחשבת אחת המדינות הזהירות והאחראיות ביותר ברחבי הגלובוס בכל הקשור להתמודדות עם נגיף הקורונה. כן, החלטות שהתקבלו בזמן אמת ובזמן הנכון, גם אם היו קשות ולא מובנות, חלקן אפילו נראו מוגזמות, התגלו כנבונות, נכונות ומצילות חיים. לא בכדי מדינת ישראל נחשבת כאחת המדינות עם שיעור התמותה הנמוך ביותר על פני כדור הארץ. זה לא קורה סתם. רואים בחוש שיש כאן יד ה' המכוונת מלמעלה ארץ אשר "עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה". ההחלטות המדודות על ידי ראש הממשלה וצוות קבינט הקורונה התגלו כהחלטות הנכונות ביותר עלי אדמות. "לב מלכים ושרים ביד ה'". בתקופה מורכבת זו, שנחתה על כולנו ללא הודעה מוקדמת, מדינת ישראל עושה הכול כולל הכול כדי להקל על האזרחים, הן במישור הכלכלי והן במישור הרפואי והמעשי, להשתלט על הנגיף ולבלום אותו מחד גיסא ולהחזיר את החיים למסלולם מאידך גיסא. זה אירוע מתגלגל אשר נלמד, ומתעדכנים תוך כדי תנועה. אף אחד מיושבי הבית הזה לא מסוגל באמת לעמוד ולהצהיר שהוא יודע לנהל את האירוע הזה טוב יותר, אף אחד אינו חכם יותר מבעל הניסיון. התקפות מחוץ של אלה המתיימרים להיות חכמים לאחר מעשה הן אמירות חלולות וחסרות הבנה, על איזה כוכב אתה, שלא לדבר על אותם אנשים שהיו בעמדות לפני כן, לא הרבה זמן לפני כן, על איזה כוכב אתה, והם מציעים היום הצעות שלא יישמו אותן כשהיו בקבלת ההחלטות. רק עכשיו, זו לא חוכמה לאחר מעשה. הם לא יישמו אפילו 1% מהטענות הללו. ואני לא יודע אם יש עוד הרבה מדינות שיודעות בתקופה זו לדאוג לאזרחים שלהן גם בהיבט הכלכלי כמו אצלנו, אם זה תוכנית המענקים שאישרו לכל אזרח, שרק השבוע התבשרנו על הפעימה השנייה, ובעזרת השם, גם הפעימה השלישית.

בראשם התוכנית החברתית הכלכלית של השר החברתי ביותר בממשלה,

הנגב והגליל הרב אריה מכלוף דרעי, מענק לכל אזרח, לא למותרות, לא למותרות שאין להן שום קשר, לא לטיסות, אלא ללחם, לחלב, אולי אפילו גם קצת לקוטג', אבל לאוכל, שוברי מזון. זוהי מדינה שדואגת לאזרחים. לדאוג לאוכלוסיות המוחלשות, הבסיס של הבסיס, לא יותר מזה. עם ממשלה חברתית כזאת האזרחים מרגישים טוב יותר. אבל, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עדיין נמצאים בחודש אב, חודש של חורבן הבית, שנחרב על שנאת חינם. הקורונה, בעזרת השם, תחלוף מהר, עם הרבה תפילות אבל ההסתה שיוצאת מהבית הזה, רק השבוע התבשרנו על 17,000 חרדים שמביאים לפה את הקורונה, וכשהתגלו המספרים התברר השקר: מתוך 17,000 אולי 4,000 בחורי ישיבות, ובהם יש תוכנית נעלה, תוכנית מסעף שני שלישים מהם הם מצביעים של ישראל ביתנו ועולים מחבר המדינות, ואף אחד לא אמר עליהם כלום. לא שאלו אם היו בבידוד. שר הפנים אישר העלאתם של 3,500 עולים מברית המועצות עכשיו, לאחרונה. אף אחד לא שאל: איפה הם יעשו בידוד, זו בושה,

רק מה, החרדים מביאים את הנגיף. בוסו, עוד פעם? כן. ויש קריקטורה מעיתון שלא מייצג אף אחד, קוראים לו עיתון הארץ, קריקטורה אנטישמית של החרדים שמביאים את הנגיף ומפיצים אותו. זה מגיע מכאן, מהבית. הקורונה תחלוף, אבל הפצעים האלה, ייקח להם הרבה זמן עד שיגלידו. אני קורא לחברים כאן בבית הזה, אדוני ראש הממשלה, שחווה, אתה עצמך יודע מהי הסתה שאתה ומשפחתך עוברים בימים האחרונים, אתה יודע מה מחיר ההסתה.

לא נמצא עם הדבר הזה, משפט אחרון. אבל אנחנו בדיוק יודעים מהי הסתה, כי הציבור החרדי חווה אותה. לכן, חברים, בואו ניקח אחריות.

מי שרוצה לתת עצות, שייכנס מתחת לאלונקה. רק כך, בעזרת השם, ננצח את הקורונה, ויחד תחלוף המגפה הזאת. תודה רבה. תודה רבה. מטעם סיעת יהדות התורה, חבר הכנסת אליהו ברוכי. לרשותך ארבע דקות, בבקשה.

שר בממשלה. מה אתה לחוץ?

אלי אבידר, אני מכיר הכול, מרגי, מרגי,

גדלת בבית"ר. אנחנו מחבקים את כולם. לאן זה נעלם? לאן זה נעלם לך? בית"ר, הדר. איפה ההדר שלך? אני מתפלאה עליך. עם ישראל, יהודים, יהודים. עם ישראל? אה, חרדים זה לא, מה קרה? חברות וחברי הכנסת, חברת הכנסת שטרית. בבקשה, חבר הכנסת ברוכי. כבוד ראש הממשלה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת. נכון, יש רעשי רקע לא רחוק מכאן, בשכונת רחביה. הרעשים האלה נשמעים בווליום גבוה אל תוך הלילה, אבל עדיין מדובר ברעשי רקע. החברה בישראל נמצאת בתקופה מאתגרת ומיוחדת, תקופה שלא מפסיקה לייצר עוד ועוד סיפורים מרגשים על ערבות הדדית, סולידריות ותמיכה איש באחיו בעת צרה. אדוני ראש הממשלה, אני לא גר בסמיכות לבלפור. "בתוך עמי אנכי ישבת", ואני לא מפסיק להיחשף לקולות אחרים לגמרי. גם אם הקולות האלו מסוקרים פחות, הם משקפים נכון יותר את החברה בישראל. אחת היוזמות המרגשות בתקופה הזאת היא האפשרות לתת לאחינו שבגולה, סטודנטים ותלמידי ישיבות, להגיע לפה בימים קשים אלו לשנת הלימודים הקרובה. אני רוצה לנצל את מעט הזמן שנותר לי על הבמה הזאת כדי לומר משהו לאותם צעירים שעושים את דרכם לפה: ייתכן שנחשפתם לשיח התקשורתי כאן בימים האחרונים ונבהלתם, מצאתם את עצמכם סיבה למריבה, לפירוד ואפילו להסתה. ישנו פתגם ידוע: אין פרסום רע. אני לא יודע עד כמה זה נכון. בנוגע אליכם זה בוודאי נכון. חז"ל אומרים: אין לך אהבה כאהבת התורה, ואין לך חוכמה כחוכמת ארץ ישראל, ואין לך יופי כיופייה של ירושלים. אנחנו מלאי הערצה ליכולת שלכם לעזוב את סיר הבשר, את המשפחה, את אזורי הנוחות ולבוא לפה לקבוע את לימודכם. עוד לא התחלתם ללמוד וכבר העברתם לכולנו שיעור מאלף באהבת התורה, אהבת הארץ ואהבת העם. צעירים כמוכם הם תרופה לחברה בישראל, ולא חלילה להפך. הבאנו שלום עליכם, אנחנו מחכים לכם. Welcome to Israel. תודה רבה. תודה. בשם סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. לרשותך ארבע דקות. תראו את אלי, איך הוא מתמוגג. תראו את אלי, איך הוא מתמוגג. הוא מתמוגג, אני בשוק. רבותיי חברי הכנסת, בשבועות האחרונים השתררה במדינה אווירה של הפחדה והשתקת הוויכוח הציבורי. כל ביקורת כלפי הממשלה הוצגה כהסתה שעלולה חלילה להביא לאלימות. אדוני היושב-ראש, אתה בוודאי יודע שהיסוד של כל חברה חופשית ודמוקרטית הוא הוויכוח הציבורי הנוקב בשאלות העומדות על סדר-היום הציבורי. בלעדי ויכוח כזה אין דמוקרטיה, ולכן לא רק אלימות והסתה לאלימות מסכנות את המשטר הדמוקרטי.

מסכנת אותו גם אווירה של השתקה ממניעים פוליטיים, שהיא סכנה אמיתית לכל חברה חופשית. גם המפלגה שלך דמוקרטית?

לא, אל תפריע. אתה לא יודע כמה אני שמח לביקורת ולכל ההערות של הליכוד. אתה לא יודע כמה אני שמח.

ואת תוצאות האווירה הזאת של השתקה והפחדה אנו רואים בכל מקום. שיהיה ברור, מי שעובר על החוק, מי שנוקט אלימות, חובה על רשויות החוק לטפל בו בכל החומרה. אבל מי שחושב אחרת מן הממשלה, בכל עניין, ובוודאי מי שחושב שמדיניותה מסכנת את ביטחונה, עתידה ועצם קיומה של מדינת ישראל, חייב ומצֻווה לומר את דברו. אני פשוט תופס את עצמי בשבועות האחרונים ושואל את עצמי, חברי הכנסת. חברת הכנסת שטרית.

קושניר איתנו. זה בסדר. חברת הכנסת שטרית. הוא גם רוצה חופש, קח לה את הזמן. קחו אוויר, הכול בסדר.

אנשים מפחדים לדבר זה עם זה, מסתכלים מאחורי הכתף. אני שמעתי אנשים אומרים: אני מפחד לדבר בטלפון, לא בטלפון. מה זה פה, קומוניזם? מדינת משטרה? אסור לדבר?

אולי במפלגה הדיקטטורית שלך, לא פה. אולי במפלגה הדיקטטורית שלך. אסור להפגין? פה זה לא קיים. אסור להניף שלטים?

מזמן מפחד, אתה המנהיג של הדיקטטורה. אתה לא יודע מה זאת דמוקרטיה. אתם לא תפחידו אותנו. העם הזה לא יפחד. אתה, שרוכב על שנאת, תתבייש לך. אני מודיע לכם, אני אינני מפחד,

אני חייב עוד חצי דקה. חבר הכנסת ליברמן,

עכשיו בתום ההפרעות, תן לו עוד דקה. תן לו עוד דקה, שיענה לנו מאיפה

שומעים, את מבינה, חבר הכנסת בנט,

תוכל להתחיל.

את משעממת... חברת הכנסת גולן, זהו?

חבר הכנסת בנט,

אתה יודע שאסור להציג דברים בדוכן. יריב, תן לי לדבר. ב-7 ביוני, חבר הכנסת בנט, לא מציגים דברים מעל הדוכן,

זאת באמת הבעיה של מדינת ישראל. בבקשה, חבר הכנסת בנט, יש כללים בבניין הזה. בבקשה. ב-7 ביוני, אדוני ראש הממשלה, כשהכול נראה טוב, הכול רגוע,

הוצאתי תוכנית ברורה להתמודדות לקראת גל שני. לתוכנית קוראים, ואני לא אציג את זה, לא סומכים על התוכניות שלך. "תוכנית 100,000 הבדיקות, גל קורונה שני ללא אסון כלכלי". ראש הממשלה, כל הפניות האלה לא היו פוליטיות. אין לי שום עניין להיכנס לממשלה המנופחת והאטומה בתולדות המדינה, אבל אני כן רוצה לעזור. כשאתה רצית להיכנס כדי להראות,

אני אנצל את ההזדמנות היחידה שהחוק מאפשר לי ואני אגיד לך מה צריך לעשות. אני פשוט רוצה להעביר לך את הדברים, איך להגיע ל-100,000 בדיקות היום. תעביר שקופות החולים יקבלו פיצוי מלא על הבדיקות, עם תוספת של 10%, ואתה תראה שבתוך יממה נעלה ל-30,000 בדיקות. תקרא היום לפרופ' אלינב ממכון ויצמן, יש להם יכולת ל-70,000 בדיקות.

העברתי את זה ליולי, העברתי את זה לאנשים שלך,

לכולם. תפתח היום את השוק הפרטי לבדיקות, כמו בכל העולם, ואתה תראה זינוק בבדיקות. במשרד הבריאות יסבירו לך שזה טעות, כי המשאבים מוגבלים, אבל אתה איש שוק חופשי, אתה יודע שזה לא נכון. תקים היום ועדת חריגים לעסקים. היום ועדת החריגים נקראת "פרופ' גרוטו". כל העסקים במדינה, כל עסק שיש לו בעיה, צריך לפנות לגרוטו, ולכן טדי שגיא היה צריך לפנות לגרוטו. היה צריך לתת לטדי שגיא, אבל דרך ועדת חריגים. תחברו את מערך החקירות לאיכון השב"כ. היום זה בשתי מערכות נפרדות.

זה גורם למאות אלפי ישראלים סתם להיכנס לבית, ומנגד מפספסים הרבה אנשים. יש היום, רכשנו מאות, משפט אחרון, בבקשה.

הזמן הסתיים. אין מה לעשות, יש מסגרת זמן. ראש הממשלה, חבר הכנסת בנט, תשנו את הכללים, הכול בסדר.

יותר חשוב זה להציל חיים. יש כרגע כללים, אפשר לסיים? קטעת אותי באמצע.

התוכניות שלך לא, חבר הכנסת קרעי, תן לו לסיים. שימו

תבצעו דיגום סרולוגי לאומי. הוא ושקד

אוה,

נרשם שאתה ערני, אבל נאפשר לחברת הכנסת זנדברג לדבר. בבקשה, לרשותך שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש.

מפיצי מחלות, חייזרים,

לכן אתה מאובטח, ואני מאוד מקווה שהשב"כ למד את הלקח מרצח ראש הממשלה יצחק רבין, ואתה מאובטח יותר טוב, כי זה יציל את חייך. אבל אני רוצה להקריא דברים של השר אוחנה, שאמר: ההסתה כלפי נתניהו גרועה יותר מלפני רצח רבין. יושב-ראש הקואליציה מיקי זוהר: מה שעושים לנתניהו זה כמו רצח רבין.

השרה רגב: לא רצחו את רבין בתקשורת. מאיפה האובססיה שלכם שם לרצח רבין?

חברת הכנסת גולן, מספיק, מספיק כבר.

מאוד מאוד מעניינת האובססיה לרצח רבין. אבל אם באמת הדברים אמיתיים, את מגנה מחנה אחד,

תפקחו עיניים, תסתכלו מה קורה בחוץ. מיליציות ופלנגות אלימות מתקיפות מפגינים, אזרחים טובים, אזרחים תמימים שממלאים את חובתם האזרחית להפגין, והם מקבלים, הם מקבלים ביב שופכין מסית ואלים שלא תוכלו להינקות ממנו. מי השתמש בגז פלפל? מי השתמש באבוקה?

אני קוראת לך לנצל את ההזדמנות כאן, מעל הדוכן, לגנות את האלימות האמיתית, להתנער מההסתה שאתה מוביל, ואז תוכל לדבר גם על הדברים האחרים.

מטעם סיעת דרך ארץ, השר יועז הנדל. לרשותך שלוש דקות. נראה אם הוא עובר ל-61 או לא.

אתם יודעים הכול, טוב, תודה רבה, חבר הכנסת אבידר. תודה רבה. באווירה רגועה זו אני רוצה לנצל את ההזדמנות של נאום בדיון 40 חתימות כדי לדבר קצת על אחריות של כולנו, גם מהצד הזה וגם מהצד הזה. אני רוצה להזכיר לכם, כן, גם שלך, לפיד. גם אתה צריך לגלות אחריות במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר לכם כמה מילים שנראה לי שנשכחו: דוגמה אישית, רעות, אהבת המולדת, ממלכתיות. דרך ארץ. דרך ארץ, גם מילה חשובה. עריקות. אלה המילים שנכתבו בערכי צה"ל. אנחנו חינכנו דורות של ישראלים על הערכים האלה, דורות של ישראלים שנמצאים גם בצד שתומך, בחצי השנה האחרונה זה בדיוק הפוך.

גם בצד שתומך בממשלת האחדות וגם בצד שמפגין נגד. אנחנו בימים קריטיים, איזו אחדות אתה רואה פה?

השיח על בחירות,

חברת הכנסת מאי גולן, באמת, נו, מה, אי-אפשר ככה.

השר הנדל לא צריך עזרה, וחבר הכנסת אבידר בטח יודע להעיר הערות בלי שמשיבים לו, אז לא צריך,

בבקשה, השר הנדל. השיח על בחירות מבזה ומנותק. השיח הזה הוא הדלק למדורת הכאוס, לתחושה שנבחרי הציבור, גם אתה, אבידר, מנותק מהעם. אני מנותק מהעם? מהעם היושב בציון, אתה חתכת את החבל כשברחת בלילה, פרפרת לכיסא, היום, לכיסא שלך ברחת. איזה ערכים הבאת? סיפרת לנו, חבריי מישראל ביתנו, עם כל הכבוד,

היום התפרסם סקר שנעשה על ידי מרכז גוטמן שמצביע על כך, בנית קריירה פוליטית על יושר וברחת.

היום התפרסם סקר על ידי מרכז גוטמן שמראה שרוב אזרחי ישראל, רוב מכריע, נגד הליכה לבחירות, אז כנראה שאתה מנותק. הרוב הזה גורף וחוצה מפלגות, מימין ומשמאל. אתה יושב על כיסא שלא מגיע לך, אסור לנו לשכוח מי שלח אותנו לכאן, גם את מי ששלח אותך ואת יאיר לפיד לפה.

יש לנו חוזה,

יש לנו חוזה בלתי כתוב, בגדת בבוחרים שלך. בינינו לבין הבוחרים. בחירות עכשיו זה הפרה בוטה וחסרת תקדים של החוזה הזה שבין נבחרי ציבור לעם. ויש עוד חוזים שנחתמו. אנחנו צריכים לקיים אותם. בימים האלה נדרשת אחריות מכולנו. אני מאלה שדחפו לממשלת האחדות הזאת. היו כאלה שדחפו לממשלת מיעוט, אבידר.

הייתי נגד, וזה בסדר. זה ויכוח לגיטימי.

הוא חתם איתך על הסכם,

ויכוח לגיטימי.

הם מפריעים לך כל הזמן, אז אני נותן לך עוד חצי דקה. אתה תתכנס לסיום. אתה הולך להצטרף,

חברי הכנסת סובה ואבידר, הוא בחצי דקה תוספת, תנו לו לסיים.

דחפתי בכל החזיתות להקמתה של הממשלה הזאת, כי אני מאמין באחדות. אל תטיף לנו על אחריות. עכשיו, אני קורא ליושבי הבית הזה לשאול את עצמם מה הם עושים כדי למנוע את הבחירות. ההצעה שלנו לדחות את המועד האחרון לאישור התקציב נועדה להנמיך את גובה הלהבות. כל המשוגעים מכל הצדדים צריכים לרדת מהגג. את לא חייבת לשאול אותי, אורנה.

אף אחד לא סופר אותך ממילא.

השר הנדל, משפט סיום, בבקשה. יש לנו מיליון מובטלים, משבר כלכלי, משבר בריאותי. מי שרוצה בחירות, שיגיד את זה בקול, שלא יסתתר, שלא יעשה ספינים.

מצטער מאוד שאני עומד כאן בפעם הרביעית. אני מסתכל גם עליכם, גם על הצד הזה. השר הנדל, זהו. הזמן הסתיים. פשוט הזמן הסתיים.

יש כללים כאן. אני אסיים. יש לך משפט קצר של כמה מילים.

צריך שאנחנו, תושבי הבית הזה, נרגיע בכל הכוח את השיח שנמצא בחוץ. יש הסתה ואלימות. כל אחד צריך להרגיע מהכיוון שלו, ללא פוזיציה, ללא פוזיציה, לא מימין ולא משמאל. אנחנו צריכים למלא את חלקנו בחוזה. אני מתכוון למלא את חלקי, ואני ממליץ לכולם, כן, גם לכם, חברי יש עתיד, תודה רבה. וגם לחברי הליכוד וגם אצלנו, תודה רבה, השר הנדל.

למלא את חלקנו.

מטעם סיעת יש עתיד-תל"ם, חברת הכנסת אורלי פרומן. ארבע דקות לרשותך. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, בעיה נערמת על בעיה ואין פתרונות, כמו דפי פרוטוקולים ישנים הנשלחים לגנזך, כאילו לא מדובר בחיי אזרחי מדינת ישראל. קריסת השירותים החברתיים היא ביטוי עצוב של המשבר הכלכלי-חברתי הגדול ביותר שידעה המדינה, משבר שכל-כולו חתום על שמך, אדוני ראש הממשלה. אזרחים רבים מצויים במצבי קיצון. מאות אלפים נשארו מחוסרי פרנסה ואינם רואים את האופק. אתם חושבים שזה חרטא? המקרר אצלם ריק. החברה הישראלית מפולגת יותר מאי-פעם, ומה שומעים מכיוון בלפור? חייזרים וגיחוכים. בושה. משבר הקורונה חשף את פניו המכוערים של הממשל, שנראה אדיש לעתיד מדינת ישראל. היום כבר לא בושה להיות נזקק. יש כל כך הרבה נזקקים. זה רק ביטוי סמלי כואב למצבה העגום של החברה כולה. אבל לממשלה זה לא ממש משנה. ראש הממשלה עסוק בענייניו הפרטיים ודואג לאינטרסים שלו בלבד. רוח הדאגה רק לעצמי מחלחלת ופוגעת בכלכלה,

בתרבות, בחינוך ובביטחון המדינה. אז מה הפלא ש-40% מהעובדות הסוציאליות שוקלות לעזוב את המקצוע? 1,500 תקנים ריקים, כי מי רוצה לעבוד שם. מה הפלא שהשירות הציבורי מאבד עובדים במקצועות חיוניים? הפסיכולוגיה הציבורית לא עומדת בנטל הפניות. אחים ואחיות מקבלים תקנים רק לאחר איום בשביתה, והרופאים מאיימים בהשבתת בתי החולים המורעבים, כי אי-אפשר יותר. אדוני ראש הממשלה, אתה ותיק ממני בפוליטיקה, אבל לא צריך ותק כדי להבין את אמירתה של מאיה אנג'לו: אנשים ישכחו את מה שאמרת, אנשים ישכחו את מה שעשית, אך אנשים לעולם לא ישכחו מה גרמת להם להרגיש. אדוני ראש הממשלה, ל-34% מילדי ישראל גרמת להרגיש רעב. לכ-112,000 קשישים גרמת להרגיש מחסור ועוני בערוב ימיהם ולוותר על אוכל ותרופות. למשרתי המילואים גרמת להרגיש חוסר רצון למלא את חובתם. אדוני ראש הממשלה, ל-200,000 עובדים בתעשיית התרבות והאומנות גרמת להרגיש חוסר אונים ואובדן תקווה,

מסיבותיך שלך דווקא להם טרם נמצא מענה. אני מכירה היטב את עולם התרבות. מחאת אנשי התרבות היא לא על הלחם לבדו, והיא לא תכבה. מצוקתם אמיתית, בקשתם ברורה, וההתעלמות שלך מחפירה. מחפירה גם ההתעלמות מהרופאים המתמחים, שעדיין מחכים לקיצור התורנות שלהם לכ-16 שעות. נתניהו, תוכנית "מזומן להמונים" רק הדגישה עד כמה אתה מנותק, עד כמה השתנית, עד כמה אתה טרוד בענייניך האישיים. אך עובדי השירותים החברתיים, בכל תחומי החיים, אינם מנותקים. הם אנשי מקצוע מסורים, הם עמודי תווך בחברה הישראלית, ובקרוב הם לא יעמדו יותר בתת-תנאים האלה. והנזקקים שבאזרחים, כרגיל, ישלמו את המחיר. ולמה? כי המדינה והעומד בראשה מתעלמים, כמוך, שיושב כאן עכשיו, מוכר עסקים כרגיל. מוכר: יהיה בסדר, יהיה בסדר. זה לטאטא את הבעיות מתחת לשטיח ולהפוך אותן לפרוטוקולים שנזרקים לגנזך. קריסת מערך השירותים החברתיים בכל תחומי החיים המגיעה בתקופת משבר בריאותי, כלכלי וחברתי קשה היא זעקתה של חברה שלמה. וזה כבר מתחיל להיות מאוחר, ואתה מתעלם. די לפגוע במדינה שלי. די לפגוע במדינה שלנו. ראש הממשלה, נכשלת. תתפטר. אתם נכשלתם, מטעם סיעת הרשימה המשותפת, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה. לרשותך ארבע דקות.

בזמן העדפה מתקנת. כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אתמול ציינו 15 שנה לרצח המתועב בשפרעם, שבו הרוצח נתן זאדה רצח ארבעה אזרחים,

דינא תורכי, הזאר תורכי, מישל בחוס, נאדר חאיק, אללה ירחם עליהם, ופצע רבים. לפני 15 שנה הכהניזם בישראל הגיע מתוך זאדה וחבריו. היום הוא מגיע מהראש, בנימין נתניהו והסביבה הגזענית שלו, שעושים קריירה מהסתה ומטיפוח שנאה כלפי האוכלוסייה הערבית. רוצחים כמו זאדה לא פועלים בחלל ריק. הם מקבלים עידוד והשראה מהסתה, מגלגול עיניים או ממסרים גזעניים של פוליטיקאים כמו נתניהו

הכהניזם היה פעם בשוליים. היום המסרים הרעילים האלה בוקעים מראש הממשלה ומהסביבה שלו, ואחד כזה אפילו היה צריך להיות מועמד לכנסת. הגזענות לא הייתה בקונסנזוס כמו שהיא היום. היא כל הזמן מתעצמת, בזכות הליכוד, כחול לבן והזוג המוזר שקורא לעצמו "דרך ארץ". עוד לפני נתניהו וגנץ, עליונות יהודית על פני ערבים תמיד הייתה הדבר היחיד שאיחד את הימין ואת השמאל. כל הוויכוחים הם בעצם סרק, כולם מסכימים שליהודים מגיעות זכויות יתר ושחייבים לשמור על רוב יהודי. זו גזענות שיורדת לשורש המדינה והשלטונות כאן. דוגמה אחת

מהשבועות האחרונים, היא ניכוס המרחב הציבורי ליהודים בלבד. ראינו לפני שבוע, בחג הקורבן, כאשר הפארקים בכפר סבא ובעפולה נסגרו לצורך שיפוצים. דווקא בשבוע של החג נסגרו לצורך שיפוצים, כי העיריות לא רצו לכתוב: אין כניסה לערבים בימי החג. חברי הכנסת, כיבוש ואלימות נגד העם הפלסטיני הופכים את השלטון לרקוב, מושחת וגזען יותר, במיוחד עם ממשלה שמקרטעת, ואת התוצאות רואים באטימות של הממשלה הזאת כלפי מיליון המובטלים בקורונה, בהסתה ובניסיון של נתניהו והמשת"פים שלו להשתיק כל סוג של ביקורת. הממשלה הזאת מפיצת מחלות מספר אחת, מחלת הגזענות, השנאה וההדרה, שמהן המקום הזה לא יתאושש גם אחרי שהקורונה תחלוף.

אתה יכול לישון בשקט, ההפגנות נגדך, לצערי, לא ישנו כלום.

כל עוד אף אחד לא קורא כאן תיגר על הבעיה האמיתית, על העליונות היהודית, ולא יוצא נגד הדיכוי של מיליוני פלסטינים, ולא נגד הכיבוש, והמצור על עזה, ולא מוחה נגד האפליה הממאירה והמבנית כלפי האזרחים הערבים, הכול יישאר אותו הדבר.

גם על השחיתות ימשיכו לסלוח לך. אתה הרי סמל השנאה לערבים, וזה מה שחשוב. הקריסה, הינה הדוגמאות מתחילות. הינה המחשה. הקריסה של השירותים החברתיים בעקבות הקורונה היא ההוכחה הטובה ביותר לכך שהממשלה הזאת היא פשוט שקר אחד גדול, ממשלה שכאילו קמה בשביל לטפל בקורונה, ושלא מסוגלת לתת מענה בסיסי לאנשים שנותרו בלי כלום. אין לכם שום עניין בכלכלה, בחברה, באזרחים, במובטלים,

חבר הכנסת שחאדה, משפט אחרון, בבקשה. וככל שיהיו יותר מובטלים, עניים ואנשים בלי אופק כך הממשלה הזאת תעסוק פחות בפתרונות ויותר בהסתה נגד השעיר לעזאזל הקבוע,

זה רק עניין של זמן עד שיאשימו את הערבים במשבר הכלכלי והחברתי, ואז גם האלימות לא תאחר להגיע, לא אלימות נגד השלטון, חלילה, אלא נגד המיעוט הערבי.

מטעם סיעת כחול לבן אין דובר. מטעם סיעת הליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר. לרשותך 18 דקות. מיקי, תקצר. מיקי, תקצר.

תתחיל ישר

חברי הכנסת, אנחנו נתחיל ב-15 דקות, ואם ירצה, נוסיף לו עוד שלוש.

רק על הכ"ף הראשונה, הכבוד. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה, שמעתי את הדברים שנאמרו פה מעל הדוכן, ודבר אחד לא טרחו להזכיר, למעט חבר הקואליציה, ששיעור התמותה בישראל נכון להיום הוא מהנמוכים בעולם. את העובדה הזאת אף אחד לא יטרח להזכיר. יטרחו לבקר, יאמרו גם דברים שאינם נכונים, יכפישו, ידרדרו את השיח משמאל, לא מימין, אבל את הנתון החשוב ביותר שאזרחי ישראל יודעים אף אחד מכם לא יזכיר. למה? כי גם הציבור הפנים: אתם לא אובייקטיביים. כל מה שמעניין אתכם זה לראות את נפילת ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו. אתם קמים עם זה בבוקר, אתם ישנים עם זה בלילה, בזמן שאותו ראש ממשלה שאתם לא רוצים קם בבוקר עם טיפול במשבר הקורונה וישן בלילה עם טיפול במשבר הקורונה.

זה ההבדל ביניכם לבינינו. אתם, אתם, בהפגנות אחד על השני. אחד על השני בהפגנות, בלי מסכות. זה רק אתם. בושה. בושה. חסרי אחריות. אתם, במקום לעשות, מדברים, ואנחנו בוחרים. במקום לדבר, הפנינג אתם עושים שם. אנחנו בוחרים לעשות. כשראש ממשלה מוביל מהלכים למען הציבור, אתם כועסים. כשראש הממשלה מקבל החלטות אחראיות ולא פופולריות, כמובן אתם תוקפים ומבקרים, סגר כללי.

וכשראש הממשלה מקבל החלטות נכונות וטובות,

פתאום אתם שותקים. אלוף הכלכלה העולמית. ואני שואל את עצמי שאלה: מתי נראה אתכם מפרגנים?

יכול להיות שיגיע היום שהאופוזיציה תתעלה על עצמה? תתעלה על השנאה שלה ותפרגן, זה לא יקרה.

ותגיד: כל הכבוד, יש פה החלטה טובה. ואתם יודעים שמתקבלות החלטות טובות.

אתם אף פעם לא מסוגלים לפרגן, זה חזק מכם. חזק מכם. אלי, המשיח יגיע יותר מהר ממה שאתה חושב. הוא יגיע,

לדבר בקצרה על ההפגנות,

הוא יגיע בקרוב, המשיח. תושבי שכונה אחת בירושלים חווים בשבועות האחרונים מקרוב את מפגן הצביעות שלכם, הצביעות המדהימה שלכם.

כמובן, של אנשי השמאל.

אתם אלו שבאים להשתעשע על חשבונם מדי מוצאי שבת, מקימים רעש מטורף, צופים במחול מודרני, בתופעות אנרכיסטיות,

בימים שישי ושבת. בסוף הערב כל אחד בדרך כלל חוזר לו, לאן? למדינת תל אביב. היה נחמד בירושלים, בעיר הבירה, עשינו את הרעש הנדרש, אפשר לחזור, אפשר לחזור הביתה. שמעתי את רענן שקד, שופרו של נוני מוזס, למי שלא מכיר.

הוא קורא להפגנות בבלפור "נופה של המצוקה הישראלית". יש צביעות גדולה יותר מזו? אתם יכולים לספר לי על צביעות יותר גדולה מהאמירה הזאת? ההפגנות הללו הן נופה של המצוקה הישראלית? מישהו באמת מאמין לשטות הזאת? אין להם עבודה ואין להם דיור. איפה אתה מצפה שהצעירים יהיו אם לא מפגינים נגדכם? זה ברור כבר לכולם: ההפגנות בבלפור, הן לא מגיעות ממקום של דאגה לציבור. אנשים כבר מבינים את זה.

לאנשים אין עבודה, אין לחם. יש פה שנאה עיוורת. זה מוכר לכולם. הציבור חכם.

הציבור הישראלי הוא ציבור חכם, ייתכן שמספר המנדטים שלכם יעלה. למה מספר המנדטים שלכם הרי קטן מבחירות לבחירות? מסיבה אחת פשוטה,

61, הציבור הישראלי יודע להבחין בין טוב לרע. הוא יודע להבחין בין שנאה מיותרת לעשייה מבורכת, וזה כל השוני, שנאה מול עשייה.

בסופו של יום,

וזה דבר שאולי הגיע הזמן שתפנימו, היא הדבר המנצח, ואתם לא מסוגלים להפנים את זה. אתם פשוט מתמקדים בשנאה, וזה הדבר החמור מבחינתי, ואני חושב שגם מבחינת הציבור. גרוע יותר, אתה עושה הנחות, בהסתה. תכף נעבור גם להסתה. הסתה. חד-משמעית, הסתה. קטי, זה לא, כוח, כסף וכבוד.

כן, שמענו גם את האמירה הזאת, אבל תכף נדבר על דבר אחד נוסף, על אנשים שלפחות מבחינתי אינם יודעים לכבד את ההכרעה הדמוקרטית. הרי כל מי שחושב שונה מכם הוא פסול באופן אוטומטי,

לא רק פסול, הוא גם הופך למסוכן. אם מישהו חושב שונה מהשמאל הוא באופן אוטומטי הופך לפסול, אבל גם למסוכן, כי הימנים הם מסוכנים. הימנים הם מסוכנים. אנחנו רואים את ההפגנות של השמאל, ודבר אחד הופך להיות כאן ברור: השמאל הוא מסוכן. הכול סגור.

הרי ערב-ערב קוראים הלכה למעשה לרצח ראש הממשלה ומשפחתו. יש דבר מסוכן יותר מזה? איפה הגינויים? איפה הגינוי שלך, יאיר לפיד, לקריאות לרצח ראש הממשלה? אני ניסיתי למצוא, חיפשתי בטוויטר, חיפשתי בפייסבוק. איפה הגינוי שלך, יאיר לפיד, כמי שמוביל את מחנה השמאל, לקריאות לרצח ראש הממשלה?

איפה הקריאות שלך, ניצן הורוביץ? איפה הקריאות?

אתה יכול להראות את הקריאות לעצור את האמירות המסוכנות נגד ראש הממשלה ומשפחתו? לאן הן נעלמו?

שקרן. למה אתה אומר שהוא משקר? אתה גינית את זה? הם לא גינו, הם גם לא יגנו, משום שהם דוחפים לשם. הדרך שלכם דוחפת לשם. איבדתם כל רסן. אין לכם טיפת אחריות על המדינה. את אותם הדברים שאתם כל הזמן מגנים אתם עושים בעצמכם בהפגנות הללו, ואתם לא מוכנים להפסיק, אתם לא מוכנים לחדול. אתם ההפך, מסיתים יותר ויותר, מלהיטים את הרוח, משום שלא מעניין אתכם כלום. השנאה עיוורה אתכם לחלוטין, צריך להודות בזה. להפיץ שנאה. זו המהות שלכם. בלי הפצת שנאה, אתם קוראים לחיסולו. אתם קוראים לחיסולו. אתם קוראים לחיסולו. השנאה גמרה אתכם. חברי הכנסת, אני רוצה לומר שהמוסר לא מתחיל אך ורק בינינו. המוסר חשוב לא פחות כל אחד מול זולתו. וכשאנחנו רואים את ההפגנות הללו אנחנו לא רואים שם שום התחשבות בזולת. לפני שאתם זועקים נגד הממשלה, כדאי שתתחילו להפגין דוגמה אישית אחד כלפי השני, זה יעזור למדינה שלנו קצת יותר מהפגנה וריקודי המחול המוזר והמודרני שאנחנו רואים שמתרחשים בה. אין גבולות, הכול מותר, לרמוס את זכויות האחר לטובת הזכויות שלי להפגין. השנאה מעוורת. אתה הקוזק הנגזל. אתם יודעים מה? אני רוצה להקריא לכם כמה דברים שראיתי ממישהי בשם הדס גלילי.

שמעתם עליה? גם יאיר שרקי, אגב, אמר דבר מעניין. הוא אמר: החופש למרר את חייהם של אחרים. זה מה שאמרו על ההפגנות שלכם בשמאל. הדס גלילי אמרה, ברשותכם, אני אקריא לכם.

היא אחת המובילות של מאבק העובדים הסוציאליים: צועקים נגד הניתוק ומפגינים דוגמה אישית לשיא הניתוק.

איך מתיישבת הזעקה של המפגינים על המוסר הלקוי כביכול של ראש הממשלה ועל כך שלא אכפת להם מהעם והחלשים, לשמאל, עם מחשבה מעוותת שזה בסדר לדרוך ולרמוס את הזכויות של התושבים? רק בשם הזכות להפגין רומסים בכוח את זכויות האנשים.

מבוגרים שצריכים ללכת בכביש מסתכנים כדי להגיע הביתה בשלום כדי שהשמאל יוכל לממש את זכות ההפגנה שלו. לא עושים חתונות, לא עושים אירועים, שומרים על ההנחיות, האזרחים משלמים מחיר, אבל הזכות להפגין, הזכות להפגין מה? הזכות להפגין

בשם הזכות להפגין שנאה אנחנו פוגעים בזכויותיהם של אחרים. כך השמאל הנאור נוהג?

זאת הגישה של השמאל הנאור? איזה הגזמות.

מובטלים, לא עסקים, לא כלום. ההפגנות מפריעות לך, מה? טוב, לקראת סיום, חברים, תעשה הסבה מקצועית, מיקי. בואו נדבר קצת על ענייני הקואליציה. תיראו, ענייני הקואליציה הם מאוד פשוטים.

כל גורמי המקצוע תומכים בתקציב חד-שנתי. תשכח מזה. אלי, מה רע בדמוקרטיה? מה רע בבחירת הרוב, אלי? מה רע בבחירת הרוב? אתה קורא לראש הממשלה להתפטר. מה רע שתנסה לשכנע את הציבור אחרת? זה לא רעיון? אני אומר, הרעיון הדמוקרטי הוא לא רעיון טוב יותר? שהרוב בוחר והרוב מחליט זה פחות טוב? אלי, הוא מפטר אותך בחמש דקות. תשאל את אסתרינה טרטמן, אסתרינה טרטמן וכל החברים האחרים. ביבי, תתפטר, ביבי. חבריי חברי הכנסת, ביבי,

הם לא יעזבו אותך. חבר הכנסת אבידר, חבר הכנסת אבידר, מספיק. חברת הכנסת מאי גולן. אני כבר מציע למזכירה שאנחנו נעביר את מקומה של חברת הכנסת גולן ליד חבר הכנסת אבידר, זה יקל על כולנו בהמשך את ניהול העניין. מספיק, מספיק.

אתה במחשב, תעשה בגוגל "דמוקרטיה". מספיק. תתפטר. המדינה משעממת אותך, ביבי.

תגיד להם שתוסיף לי עוד חמש דקות. יש לך ממילא עוד שש דקות.

ליברמן, לפטר אותו.

חברת הכנסת שטרית, גם את רוצה להצטרף שם? אני מתחשבת באלי, אחרת ליברמן יפטר אותו.

תתפטר.

חבר הכנסת אבידר, די, הבנו את המסר,

בבקשה, חבר הכנסת זוהר. ענייני הקואליציה. חבריי חברי הכנסת, כל גורמי המקצוע תומכים בתקציב חד-שנתי. זה לא נכון.

כי אתה מפריע לי. אתם באופוזיציה בכלל, אם אני לא טועה, לא? אתם באופוזיציה, אם אני לא טועה, לא? גורמי המקצוע של ראש הממשלה,

אנחנו במגה-אירוע, אני אומר את זה עכשיו ברצינות. אני חושב שכדאי שאנשים יקשיבו בקשב רב. אם אנחנו לא נאשר תקציב באופן מיידי אנחנו עלולים להיכנס פה לכאוס כלכלי לא פשוט, שייצר גירעונות.

תקציב דו-שנתי בעת הזאת זה לא הדבר הנכון. למרות שסברתי בעבר אחרת, אחרי ששמעתי את גורמי המקצוע הבנתי שהדבר הנכון בעת הזאת הוא תקציב חד-שנתי.

לצערי הרב, מה שאני רואה מהנהגת כחול לבן, מה שדחוף להם זה להגן על הזכות להפגין. זה בסדר, זה לגיטימי, אבל אסור,

שהזכות להפגין תתחלף בזכות להדביק בקורונה, כי ההפגנות ההמוניות האלה הן מידבקות.

זו יכולה להיות מדגרת קורונה, מי ששם לב. אם נדע בסופו של יום להתעסק בדברים החשובים, כמו הכלכלה הישראלית, כמו בריאות הציבור וכמו, כמובן, ביטחונם של אזרחי ישראל, ביבי, תתפטר. חבר הכנסת אבידר, די, די כבר. אל מול האתגרים הביטחוניים הרבים שמדינת ישראל עומדת בפניהם, נוכל להמשיך להנהיג את המדינה להרבה מאוד זמן יחד עם כחול לבן.

אם הדבר הזה לא יקרה, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במערכת בחירות מיותרת, שהיא איננה נכונה, שלא מגיעה בזמן הנכון. אני יודע שיש פערים ויש אי-הסכמות בינינו לבין כחול לבן, אבל היום משבר הקורונה מחייב את כולנו לקבל החלטות קשות למען אזרחי ישראל. לכן אני קורא לחברי כחול לבן להתעשת, להסכים להעביר תקציב חד-שנתי באופן מיידי, ובכך למנוע ממדינת ישראל בחירות נוספות. תודה רבה. ביבי, תתפטר. ביבי, ההפגנות לא נגמרות. תודה רבה. חבר הכנסת אבידר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

מספיק כבר.

לך הביתה. נמאס כבר. חברות וחברי הכנסת, תודה רבה. אם אתם מעוניינים לשמוע את ראש הממשלה, אז נא לשמור על השקט. חבר הכנסת אבידר, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק.

אדוני היושב-ראש, מספיק. חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. תודה רבה לכולם. חברות וחברי הכנסת, אני מזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו להתייחס לדברים. בבקשה.

אני מזכיר לך שאתה כבר אחרי שתי קריאות.

הינה, אני מבקש, בוא נסיים את זה: ביבי, תתפטר.

(חבר הכנסת אלי אבידר יוצא מאולם המליאה.) חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת קטי שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. ביבי,

חברת הכנסת יזבק, מספיק. חברת הכנסת יזבק, מספיק. מכירים אותו מקרוב. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. מספיק כבר. מכירים אותו מקרוב. חברת הכנסת יזבק. חבר הכנסת שחאדה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

עשינו את זה במשבר ההומניטרי בגולן, עשינו בסוריה, בבית החולים הארעי שהקמנו בגבול הגולן. הצענו כמה פעמים,

ואין צורך בכללים, כי הקורונה זו בכלל המצאה, זו גחמה של נתניהו. שמעתי את כל הדברים האלה. עכשיו אני רוצה לדבר על עובדות. כפי שקורה במדינות רבות בעולם, גם אנחנו בישראל מתמודדים עם הגל השני של הקורונה. המשימה המרכזית שלנו היא להוריד את רמת התחלואה כדי לקטוע את שרשרת ההדבקה. אנחנו יכולים לקטוע את שרשרת ההדבקה, ואנחנו צריכים להוריד את רמת התחלואה לכמה מאות, ואז ביכולתנו, לדעתי, בתוך כמה שבועות, להביא לקטיעת השרשרת. זה יאפשר לנו לפתוח את שנת הלימודים,

זה יאפשר לנו לפתוח את הכלכלה, זה יאפשר לנו לחזור לשגרת חיים, אני לא אגיד נורמלית, אני אגיד כמעט נורמלית, שגרת הקורונה. וזה מלווה בתנאי אחד, בתנאי אחד: שהציבור ומנהיגי הציבור יעטו מסכות, ישמרו על מרחק, ישמרו על היגיינה, ימנעו התקהלויות מיותרות. ובעיקר, שלא יצאו להפגנות. אני מבין שגם אם הייתי מביא כאן חיסון לקורונה והיית מביא שלום עולמי הייתם אומרים: למה רק עכשיו? הבנו את הפרינציפ הזה. אבל אתמול ביקרתי עם שר הביטחון בחמ"ל של פיקוד העורף. פגשתי את החיילים והחיילות שלנו.

אלה אנשי ונשות סדיר ומילואים, פשוט בלתי רגיל. הם מגויסים לגמרי למשימה של הצלת חיים במאבק מול הנגיף, והם עושים עבודה מצוינת. אני מצדיע להם. היום אכנס את קבינט הקורונה כדי שנקבל יחד עוד החלטות חשובות שיביא הפרויקטור הלאומי, פרופ' רוני גמזו. אנחנו עובדים מסביב לשעון למען בריאותם ופרנסתם של אזרחי ישראל. אנחנו מטפלים במקביל בשני התחומים, גם בבריאות וגם בכלכלה, כולל תמיכה כספית באזרחי ישראל, גם כדי לעזור להם עם המצוקה וגם כדי להניע את הצריכה ואת גלגלי הכלכלה, וכמובן, כתוצאה מזה, גם את התעסוקה. בתחילת השבוע העברנו את המענק לכל אזרח למשפחות עם ילדים. היום ומחר נמשיך להזרים מענקים לקבוצות נוספות באוכלוסייה בהיקפים גדולים מאוד. השבוע העברנו מענק גם ל-40,000 עסקים נוספים, כפי שהבטחנו בתוכנית רשת הביטחון הכלכלית. אני עובד עם שר האוצר על תוכניות נוספות של סיוע לאזרחים ולעסקים ושל המרצת הכלכלה, והתוכניות הללו יוצגו לממשלה, ומאליו גם לציבור, בזמן הקרוב ביותר. אני מדבר עם הציבור, אני קשוב לציבור, והצעדים הללו שלנו מצטרפים להחלטות שכבר יישמנו בחודשים הקודמים: מענק ישיר לכל ילד, קשיש ונכה, הארכת דמי אבטלה עד ליוני 2021,

פטור מארנונה, מענקים והלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, תמרוץ עסקים כדי שיעסיקו אנשים, מענק עידוד להחזרת עובדים למקומות העבודה. אגב, ארבעה מיליוני מנות שהבאנו,

השר אקוניס,

הבאנו לבתים של אזרחים,

והרבה מאוד צעדים נוספים. יכולנו לעשות את כל זה, תמר זנדברג, את לא תביני את מה שאני הולך להגיד, כי את פשוט לא מבינה את זה, היא מנותקת.

כי את לא מבינה מה זה כלכלת שוק. מה אתה אומר? את לא מבינה מה גורם לצמיחה. את לא מבינה מה זה יוזמה פרטית. את לא מבינה מה זה תחרות. את לא מבינה איך מייצרים כלכלה אמיתית. מי שניסה לעשות את הדברים הללו בדרך שלך נכשל, אבל אני הבאתי את הדברים הללו יחד עם רבים כאן. הובלנו שינויים כבירים בכלכלת ישראל, שהייתה כלכלה נעולה, ריכוזית,

לא תחרותית. פתחנו אותה לתחרות, וכתוצאה מזה קיבלנו את היכולות הכספיות, קיבלנו את המחזורים הגדולים, קיבלנו את תקבולי המיסים על רמות מיסוי נמוכות יותר, שאפשרו לנו לתת, למשל לבנות תחנות משטרה בפעם הראשונה זה שנים ביישובים הערביים, למשל להכפיל, להכפיל, בתוך עשור יותר מאשר להכפיל, את תקציב החינוך, את תקציב הבריאות, את תקציב הרווחה.

זה בא רק כתוצאה מהכלכלה הנכונה שאנחנו הנהגנו, ואני גאה לומר: אני הובלתי, בהתנגדות של רבים מכם. עשיתי את זה לא למען סקטור זה או סקטור אחר. עשיתי את זה משום שהדרך היחידה לעזור לחלשים בחברה, בניגוד לתפיסה של מרקס ואנגלס, שאמרו שהשוק החופשי יפגע בחלשים. זו הדרך היחידה להוציא חלשים מעוני, הדרך היחידה לאפשר מוביליות, הדרך היחידה לייצר את המשאבים שנותנים לנו את השירותים החברתיים שכולנו צריכים להם, ובמיוחד החלשים. זו תפיסה שלא תביני, חברת הכנסת זנדברג, אז חבל לבזבז על זה יותר מדי זמן, חוץ מלהבין דבר אחד. האבטלה גואה במערב.

מיליון מובטלים בחוץ. תגיד את זה להם. אני יכול להגיד לך דבר אחד, חבר הכנסת הורוביץ: לפי הלמ"ס, שיעור האבטלה בישראל הוא כ-10%. אני לא יכול להגיד לך בוודאות כמה הוא, אבל יכול להגיד לך שבהשוואה בין-לאומית מצבה של ישראל רחוק,

רחוק מלהיות אחרון ברשימה.

בכל מקרה, אם הייתי הולך לפי הדוקטרינה שלך, היינו נמצאים במצב ואיום ונורא, כפי שמדינות שהלכו בדרך שלך הגיעו אליה.

כראש ממשלת ישראל אני דואג לכל אזרחי ישראל, ליהודים ולערבים, לחילונים, לחרדים,

בלי יוצא מן הכלל. אני דואג גם לשירותים החיוניים, הרי זה אמור להיות הנושא של היום. ובכן, רק החודש הוספנו תקנים חדשים ל-400 רופאים, ל-1,200 אחיות. העלינו את שכר העובדות והעובדים הסוציאליים ונתנו להם מענק קורונה מיוחד. חברת הכנסת זנדברג, מספיק.

יש שביתות. איזה סוד. יש שביתות, ומגיעים להסכמות בעקבות שביתות. ממש סוד מדינה. ברור שככה אנחנו הולכים לקראתם, הם הולכים לקראתנו. יש משיכת חבל. על מה אתם מדברים? תהיו קצת ריאליים.

מה עם, אלה עובדות, אבל ידידיי בשמאל, אתם אינכם מעוניינים בעובדות. מאות אלפים, מאות אלפים, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. חבר הכנסת עודה. חבר הכנסת עודה. אתה לא הסברת באף, חברת הכנסת מלינובסקי. חברת הכנסת מלינובסקי. חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חבר הכנסת קושניר, תעזור לי אולי, תגיד לה שככה, שלך.

הכנסת מלינובסקי היא חברתו של חבר הכנסת אבידר, ששערותיו סומרות, כי הוא חרד לדמוקרטיה. אלה נציגי המפלגה של הדמוקרטיה.

דמוקרטור, כן. אז אני רוצה להגיד לכם שחברתם אל השמאל. לחבריי בשמאל אני חוזר ואומר, אדוני היושב-ראש, הייתי רוצה לומר משהו לחבריי בשמאל. חבריי בשמאל, אני רוצה להגיד לכם: אני מבין, חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. מספיק כבר.

חברת הכנסת מלינובסקי, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. בבקשה להוציא אותה. נגד כל היגיון. מספיק. תודה רבה. נא לצאת. את אפילו לא שומעת כשקוראים אותך לסדר. נא לצאת, בבקשה. תודה רבה. נא להוציא את חברת הכנסת מלינובסקי. יש דברים, בדעות ימין ולא, חברת הכנסת מלינובסקי, נא לצאת. תודה רבה. (חברת הכנסת יוליה מלינובסקי קונין יוצאת מאולם המליאה.) אתה חושב שאין מיליון מובטלים, אדוני ראש הממשלה?

בפעם החמישית, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, נא להירגע. חבר הכנסת להב הרצנו, מספיק. חבר הכנסת טיבי, מספיק. חבר הכנסת פורר, אתם רוצים לעשות ישיבת סיעה בחוץ?

למה הוא לא עונה על הפשיעה, חבר הכנסת עודה, הוא ידבר על מה שהוא רוצה, כמו שאתה דיברת על מה שאתה רצית. תודה רבה. חבר הכנסת כץ, תודה. יישובים ערביים, חבר הכנסת אופיר כץ, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. מספיק. תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. חבר הכנסת אופיר כץ, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. חבר הכנסת כץ, חברת הכנסת גולן, מספיק.

יש עלייה בהם. אני רוצה לומר לחבריי ולעמיתיי בשמאל: אתכם העובדות לא מעניינות. אצלכם בשמאל הכול פוליטי, הקורונה פוליטית, הכלכלה פוליטית וגם ההפגנות פוליטיות. אני לא מדבר על ההפגנות של אלה שנפגעו בקורונה. אני נפגש איתם, אני נפגש עם המסעדנים, אני נפגש עם בעלי העסקים, אני נפגש עם רבים רבים ואני שומע. אני קשוב למה שהם אומרים. אני מדבר על הפגנות אחרות, ההפגנות האחרות, שמאורגנות על ידי ארגוני השמאל, ממומנות על ידי קרנות השמאל ומקבלות תמיכה

חסרת פרופורציה, מתקשורת השמאל. עם דגלי אש"ף. תראו מה עושים פה, זה דבר מדהים, לוקחים רבע מנדט של השמאל ומציגים את זה כהפגנות של המונים. פייק ניוז בשידור חי. מה זה פייק ניוז בשידור חי? שבעה שידורים,

חברת הכנסת זנדברג, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. מספיק. ממוקדים ברחבי הארץ, והקריינים, השדרנים, בעיניים בורקות, אלה שדיווחו בבוקר בתוכניות הרדיו, משתתפים בערב בהפגנות עצמן. תקשורת מגויסת, תקשורת מגייסת. ואתם יודעים, אומרים לנו שהפגנות השמאל הן הפגנות ספונטניות. אלה ההפגנות הספונטניות הכי מאורגנות שהיו אי-פעם. חברת הכנסת שטרית, זהו, זה נגמר.

חברת הכנסת זנדברג, אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה. חברת הכנסת זנדברג, מספיק, זה לא דו-שיח כאן. מספיק. אלה ההפגנות הספונטניות של השמאל הכי מאורגנות שהיו אי-פעם, הפגנות ספונטניות שמאורגנות ממלונות פאר וממגדלי צמרת. הם גומרים לארגן את ההפגנה והולכים לאכול ארוחת בוקר או ארוחת ערב או ארוחת צוהריים במלון וולדורף אסטוריה, ליד זה. חברת הכנסת מאי גולן, אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא להוציא אותה, בבקשה. חברת הכנסת זנדברג, האמיני לי, את הבאה בתור. תחסכי לנו את זה. חבר הכנסת להב הרצנו, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה.

תודה רבה.

העיקר, לא משלמים לך? חברת הכנסת גולן, נא לצאת. בבקשה, אדוני ראש הממשלה.

אני מבקש לומר דברים שאינם נוחים לאופוזיציה. אני ישבתי כאן ושמעתי את הדברים שאמרתם עליי, תשמעו את הדברים שאני אומר עליכם. במדינות רבות בעולם האופוזיציה מתגייסת למאבק בקורונה לצד הממשלה, אבל בישראל זה הפוך. חברת הכנסת זנדברג, היא לא מפסיקה לצעוק. למה אתה לא מוציא אותה? חברת הכנסת זנדברג, מספיק כבר. היא לא מפסיקה לצעוק. בבקשה, אדוני ראש הממשלה. במדינות רבות בעולם האופוזיציה מתגייסת למאבק בקורונה לצד הממשלה. בישראל זה הפוך: כשאנחנו נלחמים במחלה, השמאל נלחם בממשלה.

אני קורא אותך לסדר בפעם השלישית. נא להוציא אותה. חבל מאוד שככה זה נראה. רבותיי, הזמנתם את ראש הממשלה כדי לשמוע אותו, ואתם לא נותנים לו לומר משפט אחד רצוף. פשוט לא מכובד. תודה רבה. חברת הכנסת זנדברג, נא לצאת. נא לצאת. תודה רבה. (חברת הכנסת תמר זנדברג יוצאת מאולם המליאה.) אופוזיציה אחראית מבינה שמדובר כאן במגפה עולמית, מגפה שלא הייתה כדוגמתה ב-100 השנים האחרונות, ואפשר לנצח אותה רק כשעובדים יחד. אבל אצלנו, בהפגנות השמאל של האופוזיציה, הפגנות, כן, של אנרכיסטים, הפגנות לא של אלה שבאמת נפגעו מהמגפה, לא של אלה שנפגעו בעסקים, שמביאים אותם בכוח, מביאים כמה, בהפגנות השמאל של האופוזיציה אין גבולות. יש שם ביזוי של סמלי המדינה. יש שם קריאות לרצח של ראש הממשלה ובני משפחתו, ולא פעם אחת, פעם אחת, פעמיים, יום, יומיים, בוקר, ערב, בלי סוף. ועוד דבר שראינו, כאילו זה לא מספיק, מיצגים מיניים וולגריים, מבישים, נגד רעייתי. שפל המדרגה. אף אחד מכם לא יצא נגד זה. שתו לי, אכלו לי, שתו לי, אכלו לי.

מישהו מכם היה מקבל זאת אם היו עושים את זה לרעיות שלכם, לבני המשפחה שלכם? אתה מסית. אתה מסית נגד המפגינים, אתם מסיתים. אף אחד מכם לא גינה את הדברים הגסים והבזויים הללו, לא מנהיגי השמאל לפיד ועודה, לא אבירי זכויות האדם כביכול, לא ארגוני הנשים והארגונים הפמיניסטיים.

ולמה לא מגנים? כי כשאנחנו נלחמים במחלה, השמאל נלחם בממשלה בכל דרך, בכל אמצעי, גם הבזוי ביותר. אגב, גם זה לא חדש. מתי בכלל נתתם לגיטימיות לראש ממשלה מהימין? אף פעם לא קיבלתם את הכרעת העם, אף פעם לא קיבלתם את בחירת העם, וזה התחיל ב-77' אבל אתה נכשלת בבחירות. נכשלת, וזה לא רק נגדי אישית. ניצח שלוש פעמים.

חברת הכנסת שטרית, אני קורא אותך לסדר פעם שלישית. נא להוציא אותה, בבקשה. נא לצאת. תודה רבה.

מאולם המליאה.) מי שכתב לך את הנאום הזה, תודה רבה. חבר הכנסת סובה, תודה. זה לא רק נגדי אישית, זה קודם כול נגד הציבור העצום שאני מייצג. אנחנו ראינו את ההתגייסות של השמאל והתקשורת לפני 15 שנה, בזמן תוכנית ההתנתקות.

בהתנתקות הקטנתם מחאת ימין עצומה, והיום אתם מנפחים מחאת שמאל קטנה. בהתנתקות הפגינו מאות אלפים, היום זה בקושי רבע מנדט. היום אני שומע שאתם מתלוננים, כולל היום מעל הבמה הזאת, שהמשטרה מגבילה אתכם, כביכול בהנחייתי. איזה שטויות. היום אתם מביאים כמה אוטובוסים שאתם רוצים להפגנות הללו. אז, בהתנתקות, עצרו מאות אוטובוסים, חסמו אותם בדרך להפגנות, לא נתנו להם בכלל להגיע.

היום אתם מדברים על השתקה, אתה היית בממשלה. אתה עשית את זה.

היום התקשורת עושה כתבות על סילוני מים לפיזור הפגנות. איפה הייתה אותה תקשורת בהתנתקות, כשפיזרו הפגנות בפרשים, בסוסים, באלות?

בהתנתקות, כשמיעוט קטנטן, מיעוט קטנטן, חסם איזה כביש, היו עוצרים אותו מייד. היום נותנים למפגינים לשתק שכונות שלמות. אז על איזה הגבלות אתם מדברים? על איזו פגיעה בדמוקרטיה אתם מדברים? אני כמובן לא מגביל שום הפגנה ליד מעון ראש הממשלה, לא מימין ולא משמאל, אבל אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת, ותקשיבו לי טוב: יש מי שכן הגביל אותה, בית המשפט. בזמן הפגנת הימין, הפגנות הימין נגד תוכנית אוסלו ליד רחוב בלפור, כיכר ציון, קבע בית המשפט את הדברים הבאים: "נתונה לעותרים הזכות החוקתית לקיים אספה או הפגנה ליד ביתו של ראש הממשלה. זכות זו אינה מוחלטת. יש לאזן אותה עם זכות הפרטיות של ראש הממשלה, בני ביתו ושכניו. כן יש לאזנה משיקולים של שלום הציבור". אתם יודעים מי היה בראש ההרכב שקבע זאת? כבוד השופט אהרן ברק. הינה מה שעוד קבע השופט ברק בפסק הדין,

500 איש יתכנסו מול מעונו של ראש הממשלה מרחוב עזה עד רחוב בן מימון. משך האספה יהיה מוגבל מ-19:30 עד 21:00, שעה וחצי, מערכת ההגברה תוגבל לאספה של 500 איש. זה אהרן ברק, מי שהיה לימים נשיא בית המשפט העליון. אז מה נשתנה מאז? זהו אותו בג"ץ, זוהי אותה משטרה, זה אותו מעון ראש ממשלה, זה אותו רחוב בלפור, זה אותם רחובות ליד, זה אותה כיכר פריז. מה נשתנה? אני אגיד לכם מה נשתנה: מה שהיה אסור אז נגד ראש הממשלה מהשמאל מותר היום נגד ראש הממשלה מהימין. חוק אחד לשמאל, חוק אחד לימין. צביעות, צביעות, צביעות. לא.

אז אני אומר לכם, חברי האופוזיציה, הסתה ושקרים. אל תתנשאו על העם. אל תתיימרו לדבר בשם העם. אל תסיתו תוך כדי זה שאתם כביכול מגנים את ההסתה. חבר הכנסת לפיד, אני יכול להגיד לך, אל תבנה על הפגנות השמאל שלך, של איימן עודה ושל אהוד ברק.

אל תתפור חליפות. אבל אני רוצה להגיד לך מה שאמר חבר הכנסת עודה כאן, רשמתי את זה, והוא אומר ככה,

הוא קרא לעברי במליאה והוא אומר: אתה מחבל בשלום. המחבל זה אתה בעצמך. יאיר לפיד, השותף שלך להפגנות, קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. התומך בטרור קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. השותף שלך, יאיר לפיד, שהשתתף בוועידה עם חמאס בחודש שעבר, קרא לראש ממשלת ישראל מחבל. את וירוס הקורונה ננצח. את וירוס השנאה שלכם,

רק אתם יכולים לרפא. אתם צעקתם לאזרחים הערבים, השנאה שלך.

אז תפסיקו לתת גיבוי לקיצוניות, להסתה, לקריאות לרצח. תגנו אותן כאן ועכשיו. ואני אומר לכם בוודאות: ההסתה והקיצוניות, שלך. לא יביאו אתכם ואותנו כמדינה

הנגיף לא מבחין בין שמאל לימין, הנגיף לא מבחין בינינו. ננצח אותו רק אם נלך ביחד, וננצח אותו אם נגייס את כוח הרצון שלנו, כוח רצון כביר שמצוי בעם שלנו ובאזרחים שלנו, כדי להתגבר על המכשול, להתגבר על המצר, ואני מאמין שאנחנו נתגבר על הקשיים. אני יודע את זה משום שהשבוע ראיתי שתי דוגמאות מופלאות לכוח הרצון הזה.

אחרי שסיימתי דיון עם פרופ' גמזו ושר הבריאות והצוותים הרפואיים הנפלאים שלנו בבית החולים שיבא, ביקרתי ילדה בשם הילה,

הילה היא נערה בת 14 וחצי מגבעת שמואל שעוברת טיפולים נגד סרטן, נערה יפהפייה. היא עשתה סרטון שמראה כיצד היא מגלחת את שערות ראשה. היא רצתה שלנערות במצבה שצריכות לגלח את הראש יהיה האומץ והכוחות שהיא גילתה לעשות את המעשה הזה. נערה מדהימה. ואתמול, אתמול בפיקוד העורף פגשתי צעיר נוסף עם כוח רצון אדיר. לפני יותר משנה פנה אליי נער עיוור בשם דניאל. הוא חובב מכוניות, והוא ביקש ממני לבוא ולשבת במכונית של ראש הממשלה.

נכנסנו למכונית, ישבתי לידו,

דניאל, מה החלום שלך? והוא אמר לי: החלום שלי, שיהיו לי חברים ושאני אתגייס לצה"ל. ואתמול בפיקוד העורף ראיתי את דניאל לבוש מדי צה"ל, מוקף בחבריו החיילים. הוא אמר לי: הגשמתי את החלום שלי, והיום אני משמש דוגמה לאחרים.

הוא הצדיע לי ואני הצדעתי לו, אני מקווה שבשם כולכם. זאת הרוח הישראלית, זאת הרוח שלנו, ובזכות הרוח הזאת, ולא דברים האחרים ששמעתי כאן היום ושאני שומע שם בכיכרות, בזכות הרוח הזאת אני מאמין שיחד ננצח.

תודה רבה לראש הממשלה. אני מזמין את יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת יאיר לפיד למסור את התייחסותו,

חברות וחברי הכנסת, לאחר הדברים של חבר הכנסת לפיד אנחנו נעבור להצבעה, כך שאנחנו נאפשר אחריהם דקה או שתיים של הפסקה כדי שכולם יעלו למקומותיהם. לא לא לא, כולם יעלו למקומותיהם ואחר כך אנחנו נוכל לקיים את ההצבעה. אדוני יושב-ראש האופוזיציה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו שילמנו על הכיסא שעליו אתה יושב עכשיו.

הוא של אזרחי ישראל. אתה לא בעל הבית פה, אתה שכיר. חבר הכנסת כץ, אני מזכיר לך שאתה כבר אחרי שתי קריאות, ובפעם הבאה אני אאלץ להוציא אותך. אתה שכיר, אני שכיר, כולנו, כל הבניין הזה שכירים של אזרחי ישראל. אתה יודע למה המפגינים באים אליך לבלפור? כי הם בעלי הבית. זה לא הבית שלך, זה הבית שלהם. הם באו להגיד לך פשוט שהחוזה נגמר. כשהייתי אצל אמיר השכל במאהל בבלפור אמרתי לו, לאמיר: אתה עוד תהיה פה כשהשער ייפתח בפעם האחרונה והשיירה תעזוב בפעם האחרונה. אתה יודע איך זה נראה, הרי, אדוני ראש הממשלה. עברת את זה כבר פעם בחייך. אתה תעבור את זה שוב. השער החשמלי יעלה, השיירה עוזבת. אאודי ראשונה, אחריה עוד אאודי, עם מאבטחים, אחריה המשאית עם החפצים האישיים, ואז השער נסגר וזה נגמר, בלי דרמה גדולה. ככה זה בדמוקרטיה. זה הכוח והיופי של הדמוקרטיה. אנחנו עובדים אצל אזרחי ישראל. הם מחליטים מתי הם לוקחים אותנו לעבודה. חבר הכנסת כץ. הם מחליטים מתי לפטר אותנו. חבר הכנסת כץ, מה אתה רוצה? מספיק. הם לא יפטרו אותך כי הם שמאלנים, הם לא יפטרו אותך כי הם אנרכיסטים או מפיצי מחלות או כל אחד מהשמות המכוערים שבהם קראת להם בשבועות האחרונים. הם יפטרו אותך מסיבה פשוטה בהרבה, כי אתה עושה עבודה לא טובה. הם יפטרו אותך כי אתה עושה עבודה לא טובה. פעם עשית, אגב. אתה כבר לא. חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. חברת הכנסת ברק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

הם יפטרו אותך בגלל הכלכלה. הם יפטרו אותך בגלל שהם לא יכולים לסבול מה שאתה מעולל לחיים הפוליטיים בישראל. הם יפטרו אותך כי צעירים בני 30 לא רוצים לחזור לגור אצל ההורים. יש איזו נקודה שהשיווק נעצר, ואפילו אלוף העולם בשיווק, ואתה אלוף העולם בשיווק, לא ניקח את זה ממך,

לא יכול למכור לאנשים חולים שהם בריאים, לא יכול לשכנע מובטלים שיש להם עבודה, לא יכול לגרום לאנשים שאין להם כסף לחשוב שיש להם כסף. אין להם כי נכשלת. ראש הממשלה, בקלפי. אתה אנטי-דמוקרטי. לא יעזור לך, אתם הפסדתם ותמשיכו להפסיד בקלפי. חבר הכנסת קרעי, חבר הכנסת קרעי, המסר הובן. נכשלת בטיפול במחלה, נכשלת בטיפול בכלכלה, נכשלת בטיפול באבטלה. יש איזה צדק פואטי במה שקורה עכשיו, כי אתה אוכל את מה שאתה בישלת. שנים אמרת לנו:

ההצלחה הישראלית זה לא הפקידים,

זה לא אנשי העסקים,

תסתכלו עליי. אני לבד, אין לי צוות. לאף אחד חוץ ממני לא מגיע קרדיט. אני מנהל את המערכת. ההצלחה היא רק שלי.

אני, אני, אני, אני. אז עכשיו הכישלון הוא רק שלך. זה לא הפקידים, זה לא המשפטנים, זה לא המגזר העסקי,

זה לא אף אחד מהגורמים שאתה מנסה בהיסטריה לזרוק עליהם את האשמה. זה אתה, אתה, אתה, אתה, אתה ואתה. אתה עומד בראש המערכת, אתה אמור היית לנהל את המשבר הזה, הכישלון הוא שלך. הבעיה הכי גדולה שלך היא שהמשבר הזה אי-אפשר להיחלץ בדיבורים. בפעם הראשונה זה שנים יש לנו למה להשוות. המגפה, אותה מגפה בכל העולם, הבעיות הכלכליות, אותן בעיות כלכליות בכל העולם, ואין שום הבדל, אז אנחנו יכולים להשוות נתונים ואנחנו יכולים להשוות ביצועים. בכל מדד השוואתי, תחלואה, אבטלה, גירעון, סגירת עסקים, אנחנו בתחתית של התחתית של הטבלה. מחוץ ליבשת אמריקה יש רק שלוש מדינות אדומות: עמאן, דרום אפריקה וישראל. אחוזי האבטלה, מהגרועים בעולם, הגירעון, מהגרועים בעולם, אחוז סגירת העסקים, מקום ראשון בעולם. בכל דרך שבה אנחנו בוחנים נתונים וביצועים נכשלת בתפקידך. אנחנו רואים מה עשו ראשי מדינות אחרים, בניו זילנד, בגרמניה, בדנמרק, בדרום קוריאה, בטייוואן, ביוון. בכל המקומות האלה ראשי המדינות הלכו לעבוד והשיגו תוצאות טובות יותר ממך. אנחנו עוד נלמד את המודלים של המנהיגות שיצרה התקופה הזאת בחיי העולם. עבדו צנוע, חסכני, מדויק, אמרו לציבור את האמת, כשהם עשו טעויות הם הודו בהן מייד ותיקנו מהר, נתנו ודאות, נתנו לוחות זמנים, הצליחו להפוך את הציבור לשותף שלהם. הם התרכזו

רק בטיפול במשבר. שום דבר אחר לא עניין אותם. ואתה בזמן הזה הקמת ממשלה מנופחת ומנותקת של 36 שרים ו-16 סגני שרים, הלכת לוועדת הכספים ושיגעת אותה כדי לקבל הטבות מס במיליון שקל, בזבזת חודשים קריטיים במסיבות עיתונאים שבהן סיפרת לכולם כמה אתה מדהים. כמו רוב אזרחי ישראל גם אני הסתכלתי עליך ושאלתי את עצמי

מה קרה לאיש המוכשר שפעם היה מטפל במשבר הזה אחרת לגמרי. אני מניח שהתשובה מורכבת, אתה אדם מורכב, המציאות מורכבת. אבל יש גם אמת פשוטה: אתה יותר מדי זמן בשלטון. המשבר הזה בא לכולנו בזמן רע, אבל לך הוא בא בזמן רע במיוחד: אחרי 14 שנה שאתה ראש ממשלה, בשיא העייפות ותוך מלחמה משפטית על חייך, בדיוק כשהדמוקרטיה נראית לך כמו איזה משהו מנג'ס שאין לך כוח אליו.

המפלגה הדמוקרטית, אפשר להבין את זה, אבל אסור לקבל את זה, בטח לא עכשיו, בטח לא במשבר שהולך וגדל לנגד עינינו. אין דמוקרטיה במפלגה שלך.

זה גדול מכולנו, מר נתניהו. יש פריימריז, זה לא עליך, זה לא עליי, זה על מדינת ישראל, זה על גורלם של אזרחיה, זה על הכלכלה שלנו ועל העתיד של הילדים שלנו. אתה עושה פריימריז ביש עתיד, יאיר לפיד? יש פריימריז? אתם עושים פריימריז? השר אקוניס, תודה רבה. השר אקוניס, שמענו את קריאות הביניים, ועכשיו נאפשר לו להמשיך. תודה. עכשיו הדברים של ראש האופוזיציה. הממשלה שלך לא תוכל לטפל בזה. היא בנויה, גם לעדותך, עקום ומוזר, עם אפס יכולת תפקודית, וגם אלה שיושבים בה אומרים את זה: מהאדמה הזאת לא יצמח עמל. אתה כבר לא בנוי לזה.

אתה כבר לא. הליכודניקים תמיד שואלים אותי בלעג: מי יחליף אותו, אתה? אז אני אגיד לך משהו שלגמרי זר לתרבות הארגונית שלך: לא אני אחליף אותך, אנחנו נחליף אותך. זה ההבדל הכי גדול בינינו. אנחנו, אני לא לבד. להבדיל ממך, אני חלק מקבוצה, מתפיסה של צוות.

אני עומד בראש קבוצה שיודעת לעבוד ביחד, שלא רבה על קרדיטים, כי כולם רוצים להצליח יחד. קבוצה מתוסכלת שלא יודעת להפסיד. אם יש דבר אחד שאין חולק עליו זה שאני יודע לבנות קבוצה של אנשים טובים ולהוביל אותה. אם אני אהיה ראש ממשלה ותהיה בעיית ביטחון, נניח שתהיה בעיית ביטחון, בוגי יהיה שם לידי, עם השכל ועם הניסיון, והוא מבין בזה יותר ממני, הוא מבין בביטחון יותר ממני, הוא, ואורנה, ושטרן, ורם ועפר שלח. חוצפן, אפס, מלחמה בשחיתות, יואב ומיקי וקארין. כלכלה, חבורה של חברי כנסת צעירים שמבינים בכלכלה מודרנית. משפט, רשויות מקומיות, תבחר נושא, יש לנו צוות שיודע ואוהב לעבוד ביחד. אם היה קורה לי מה שקרה לכם אתמול, שכל הטבות המס לפריפריה פתאום לא הגיעו, הייתי קורא למאיר כהן, הוא היה ראש עיריית דימונה, הוא מבין בזה יותר ממני. יש לידי אנשים שמבינים יותר ממני. זה לא חיסרון, זה יתרון. בגלל זה הם מקבלים את המנהיגות שלי, כי הם יודעים שאני רוצה לידי אנשים שמבינים יותר ממני. אגב, זה לא רק אנשים מהמפלגה שלי, אתה לא מבין כלום,

אתה לא מבין כלום, זה מכל המפלגות. הבניין הזה מלא באנשים חכמים ומנוסים שאני יודע ואוהב לעבוד איתם, איווט, נפתלי, אנשים בליכוד, בכחול לבן, במשותפת,

במפלגות החרדיות יש אנשים שאני עובד איתם מצוין. לא יעזור לך, אני רואה את החרדים מתכווצים.

אני לא אגיד שמות, עם מי אני עובד מצוין. זה הדבר שנתנו לי השנים בפוליטיקה, סגן השר פרוש.

זה הדבר שאני לומד עם הניסיון, סגן השר פרוש, נא לזוז מכאן. נא לזוז מכאן. תודה רבה. מה אמרת לו?

ההבנה שהדרך להצלחה עוברת בזה שאתה עובד עם אנשים טובים סביבך ואתה עובד טוב איתם. אתה לא חותר תחתם, אדוני ראש הממשלה,

מגמד אותם מהבוקר עד הערב, אדוני ראש הממשלה. אתה נותן להם כוח ואתה מקבל מהם כוח. מי אתה שתלמד אותו, זו הדרך היחידה לנהל מדינה במאה ה-21.

אנגלה מרקל, עם כל הניסיון העצום שלה, הקיפה את עצמה באנשים שמבינים יותר ממנה. אבל אצלה, ג'סינדה ארדרן, בת 40, ראש ממשלת ניו זילנד, הקיפה את עצמה באנשים שמבינים יותר ממנה. היא הבינה שהתפקיד שלה הוא להעצים את האנשים סביבה, לך תלמד ממנה,

זה סוד ההצלחה שלה, ובגלל זה היא ניהלה את המשבר הרבה יותר טוב ממך. אני אגיד לך משהו שידהים אותך, שמנוגד לכל האינסטינקטים שלך: אם אני אהיה ראש ממשלה ותהיה בעיה באיראן, אתה לא תהיה, אתה יודע למי אני אתקשר? אתה יודע למי אני אתקשר?

אני אתקשר אליך, עם כל חילוקי הדעות, עם כל הדם הרע. אני אתקשר אליך כדי לשמוע מה דעתך. אני חושב שאתה מבין בזה ואני ארצה להקשיב לדעתך. מדינת ישראל היא מעל הפוליטיקה, היא מעל הקרדיטים, היא מעל כולנו. הייתי בשבת בגשרים. הסתובבתי בין המפגינים והבנתי מה מפחיד אותך כל כך, הולדתה של התקווה. העובדה שבפעם הראשונה הרבה זמן אנשים מחייכים מאחורי המסכות. התקווה נולדה מחדש. המפגינים האלה, שאתה אתמול קראת להם הזויים ומוזרים, גילו מחדש את הכוח של הביחד. הם גילו שאם הם צועקים ביחד שומעים אותם, ואם הם באים ביחד רואים אותם. זה 2,000, הם לא ביחד נגד, הם ביחד בעד. זו התאגדות סביב החיובי, בעד יושר וערבות הדדית, בעד ממשלה שעובדת בשבילנו, לא בשביל עצמה, בעד אהבת הארץ. למה, המפגינים האלה הם לא הזויים והם לא מוזרים, הם נהדרים. הם האנשים הכי טובים בארץ, והם באו להזכיר לך שהם הבוסים שלך, והבוסים שלך מאוד לא מרוצים. הם מדברים על ריפוי, הם מדברים על ריפוי מהמחלה וריפוי לכלכלה וריפוי מהניתוק וריפוי לשחיתות ולעם ישראל ולחברה הישראלית. פצענו את עצמנו מספיק. הגיע הזמן להתחיל להחלים. ייאשנו את עצמנו מספיק. הגיעה זמנה של התקווה.

חברות וחברי הכנסת, מי שמקומו ביציע, נא לעלות, כדי שאנחנו נוכל לעבור להצבעה על הודעת ראש הממשלה כפי שנאמרה על ידו מעל הדוכן. חברי הכנסת המורחקים כמובן יכולים לחזור ולתפוס את מקומותיהם לצורך ההצבעה. תודה רבה, אדוני היו"ר, נתת לנו את, אדוני, שמעתי שדיברו על השיער שלי. אפשר הודעה אישית? תודה, סליחה שאנחנו מפריעים, אנחנו מפריעים לכם בכול, אנחנו שואלים שאלות,

צועקים. תרחיק אותנו, תרחיק אותנו לצמיתות, ואז יהיה פה, אנשים הולכים עכשיו לאומן. תגיד לי, מי נתן את האישור הזה? אני, אני. תודה רבה, חשבתי שראש הממשלה נתן. ואל תספרו לי אחר כך שיש לנו קורונה בארץ, 30,000 לאומן

בסדר, אפשר לבקש הודעה אישית? שמעתי שהעירו על השיער שלי, אם כן, חברות וחברי הכנסת, נא לשבת על מנת שאנחנו נוכל לעבור להצבעה על הודעת ראש הממשלה. מי שבעד לאשר את ההודעה מצביע בעד ומי שמתנגד מצביע נגד. נא לשבת. בבקשה לשבת.

הכנסת האוזר, אזולאי, ארבל, נא לשבת. חבר הכנסת האוזר, נא לשבת. אני חוזר. ראש הממשלה, אני יודע שהעמדה לא עובדת. אני אוסיף את קולך, וגם אצל חבר הכנסת מנסור עבאס. בסדר גמור. אני מבין, ראש הממשלה, שאני מוסיף את הצבעתך בעד ושמנסור עבאס נגד. אתה מעוניין להתייחס? אני רק אומר שאחר כך צריך גם יו"ר האופוזיציה להתייחס. אם הוא ירצה אני צריך לתת לו. היושב-ראש, אפשר להוסיף אותי? נגד. לא, לא, עוד לא הצבענו. חבר הכנסת לפיד, עוד לא הצבענו. ראש הממשלה ביקש לומר עוד כמה דברים. אנחנו נאפשר לו, ואמרתי כבר קודם שאחר כך גם יושב-ראש האופוזיציה רשאי להתייחס, אם ירצה.

נא לשבת. חבר הכנסת ארבל, נא לשבת. תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

שישלול את ההנחה הפשוטה שאף אחד לא יכול לדעת הכול בכל דבר, ושתמיד יהיו כאלה שידעו יותר ויש להתייעץ איתם. אבל בזמנו, כששקלתי להתמודד על תפקיד ראש הממשלה, חשבתי להתייעץ עם אדם שאני מאוד מאוד הערכתי את תבונתו, את ההיקף העצום של ידיעותיו, את יכולתו לחדור לעומקם של דברים. ואני שאלתי אותו שאלה, חבר הכנסת לפיד. שאלתי את אבי, פרופ' בן-ציון נתניהו, זיכרונו לברכה,

אבא,

צריך אדם שיהיה לו, תנאי הכרחי, כדי שהוא יוכל להיות ראש ממשלה בישראל?

זה אותו אחד, והוא אמר, הוא השיב לי את הדברים הבאים. הוא השיב לי בשאלה, הוא אמר: מה אתה חושב? ואני אמרתי: צריך שלאדם יהיה כיוון,

ברור של מדיניות שהוא רוצה להוביל את השינויים אליה, שתהיה לו גם היכולת לדבוק במטרה, לנווט אליה, וגם הגמישות לזוז בציר אבל להתכוון למטרה. והוא אמר לי: זה נכון תמיד. זה נכון לנשיא אוניברסיטה, זה נכון למנהל בית ספר, לבעל עסק, למפקד צבאי,

זה לא מה שחיוני שיהיה לראש ממשלה בישראל. ושאלתי אותו: ובכן, מה חיוני? והוא אמר לי מילה אחת שהדהימה אותי. שוחד. הדהימה אותי. הוא אמר: מה שחיוני לראש ממשלה בישראל שתהיה לו זה השכלה. אם אין לו השכלה עמוקה ורחבה, הוא יהיה עבד של הפקידים והסובבים אותו. יאיר לפיד, אני מביא את זה לתשומת ליבך. היית כתב במחנה, היום אתה צייצן המחנה. יש עוד כמה דברים שאתה צריך לעשות באמצע כדי להיות ראש ממשלה. תודה. בלי מחיאות כפיים, בבקשה. חבר הכנסת לפיד. תודה רבה, מספיק. תודה רבה. חבר הכנסת לפיד, בבקשה. אתה בלחץ, אף פעם לא שמעתי אותך, אדוני ראש הממשלה, אדם עם ניסיון כמו שלך, לעמוד מול כל הבניין הזה ולהבהיר להם באופן כל כך מוחלט שהלחצתי אותך, הייתי מצפה ליותר. לעלות הנה ולהגיד, לתקוף אותי אישית אחרי הנאום הזה, זה כמו להודיע: חבר'ה, תיזהרו, הוא אכן מועמד לגיטימי לראשות הממשלה. אנחנו צריכים למצוא דברים להגיד נגדו. ואני אגיד לך משהו: אם כבר אביך דיבר איתך ונתן לך הצעות איך להיות ראש ממשלה, אולי כדאי שהיה נותן לך את ההצעה הבאה: תכבד את האנשים סביבך. חברות וחברי הכנסת, מספיק עם מחיאות הכפיים. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה על הודעת ראש הממשלה כפי שנמסרה על ידו כאן בדיון. אני חוזר: מי שהוא בעד לאשר את ההודעה מצביע בעד, מי שמתנגד מצביע נגד. הצבעה. הודעת ראש הממשלה נתקבלה. אם כן, בעד, 55, נגד, 37, אין נמנעים. אני קובע שהודעת ראש הממשלה אושרה על ידי הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת איימן עודה למסור הודעה אישית,

בבקשה, חבר הכנסת איימן עודה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, סליחה,

חבר הכנסת עודה, אין בעיה. אין בעיה, אנחנו נעצור את השעון. הכול בסדר. חברי הכנסת, מי שרוצה לצאת יכול לצאת, ומי שרוצה לשמוע את הדברים מוזמן להישאר ולשבת. בבקשה. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, ראש הממשלה, אתה תקפת אותי על השתתפותי בכנס הפיוס הפלסטיני. אני רוצה להגיד לך מה ההבדל בינינו.

אתה בעצמך, מעביר מזוודות כסף לחמאס בגלל שתי מטרות: המטרה הראשונה, להנציח את הפיצול הפלסטיני, והמטרה השנייה, לקבע את הסכסוך, כי מבחינתך, לעד נחיה על חרב. אבל אני, להבדיל ממך, אני כן תומך בפיוס הפלסטיני, כי אני תומך בשלום על בסיס שתי המדינות. זה ההבדל בינינו. נתניהו, המגפה בסך הכול חשפה את מי שתמיד היית. ככל שאנחנו התרגלנו לעטות מסכות, המסכות שלך ירדו בזו אחר זו. אתה לא קוסם, אתה נוכל אנוכי שמתנדנד בין שיגעון גדלות להזיות רדיפה. אתה לא מוטרד בלילה ממיליון מובטלים כמו שאתה מוטרד מחברי ליכוד מוטרדים, אתה לא מוטרד בלילה ממיליון מובטלים כמו שאתה מוטרד מחברי ליכוד מורדים, אתה לא מעוניין בילדים רעבים כמו שאתה אובססיבי לפרשנים עוקצניים. לקח מעט מעל עשור, אבל האמת תמיד יוצאת לאור. עכשיו כולם רואים את ההרס שאתה זרעת.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש,

תיקון מס' 21), התש"ף 2020, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת טלי פלוסקוב, בשם יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, התבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת חיים כץ להציג את הצעת החוק, ואבקש, כמובן, את תמיכתכם. אני מתכבדת להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון מס' 21), התש"ף 2020, שהגישה הממשלה. בשל התפשטות נגיף הקורונה הונפקו לעובדים רבים המגיעים משטחי הרשות הפלסטינית אישורי עבודה המאפשרים לינה בישראל כדי למנוע את סיכוני ההדבקה במעבר יום-יומי בין האזורים. מאחר שכעת עובדים אלה אינם יכולים לחזור לביתם מדי יום,

מחייבת את מעסיקיהם בשתי חובות שאינן חלות כלפיהם בשגרה:

לבטחם בביטוח רפואי שיאפשר להם לקבל שירותי בריאות בישראל, תוך מתן אפשרות לניכוי חלק מהוצאות הביטוח משכר העובד, לפי התקנות,

להעמיד לרשותם מגורים הולמים. בענפי החקלאות או התעשייה יחולו על המעסיק ההוראות הרגילות הקובעות מהם מגורים הולמים, תוך התאמה למנגנון קפסולות של תשעה עובדים, ויחולו עליו גם התקנות המאפשרות ניכוי משכר העובד בעד מגורים הולמים. לעומת זאת, בענף הבניין סטנדרט המגורים נקבע בתוספת לחוק, ובהתחשב בכך שהמגורים עשויים להיות במבנה הנמצא באתר הבנייה, המעסיק לא יוכל לנכות או להפחית משכר העובד כל סכום בעד העמדת המגורים. כדי להבטיח את קיומן של ההוראות לגבי עשרות אלפי העובדים הזרים מהרשות הפלסטינית שקיבלו היתרי שהייה עם לינה מאפשרת הצעת החוק להעניק סמכויות פיקוח ואכיפה גם למפקחים מטעם משרדי הבינוי והשיכון,

ופיתוח הכפר והכלכלה והתעשייה, שיתגברו את מערך הפיקוח והאכיפה הקיים לפי חוק עובדים זרים. הצעת החוק נקבעה כהוראת שעה עד תחילת חודש נובמבר, בהמשך לתקנות שעת חירום שקבעו הוראות דומות ופוקעות בימים אלה. את תוקף הוראת השעה אפשר יהיה להאריך בצו, באישור הוועדה, למשך שלושה חודשים בכל פעם, אך זאת רק כל עוד עומדת בתוקפה הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020. להצעת החוק הזאת הוגשה הסתייגות, אך עד כמה שידוע לי חבר הכנסת אוסאמה סעדי משך את ההסתייגות. לכן אני מבקשת מחברי הכנסת לתמוך בהצעה ולאשרה, כי פג תוקף התקנות היום, לכן בעצם אנחנו העלינו את ההצעה הזאת היום.

תודה רבה. נעבור להסתייגויות. חבר הכנסת אוסאמה סעדי? רשות דיבור במקום, אוקיי, רשות דיבור במקום ההסתייגות.

הורדתם? כן. אוקיי. גם את הלחלופין? כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, אנחנו ברשימה המשותפת תומכים בחוק הזה, שנותן מגורים, אדוני השר, ואני מברך אותך על החוק הזה, שנותן מגורים ראויים לעובדים הפלסטינים שנאלצים ללון בתקופה הזאת של הקורונה במקום עבודתם בישראל ולא לחזור מדי יום כמו בעבר, כבעבר, לבתים שלהם בשטחי הרשות הפלסטינית. אנחנו הגשנו הסתייגות בוועדת העבודה והרווחה על נקודה אחת ויחידה, והיא שרצינו להשוות את התנאים שבחוק בענף בניין, לא לחייב את העובדים הפלסטינים בהוצאות הלינה, כ-500 שקל בחודש, ולהשוות את זה לענפי התעשייה והחקלאות. אמרנו, אני וחברתי היבה יזבק, כשהיינו בדיון בוועדת העבודה והרווחה: לא צריך להפלות את ענפי החקלאות והתעשייה. עובדים פלסטינים שעובדים בענף התעשייה ובחקלאות מחייבים אותם ב-500 שקל הוצאות לינה, ועובדי בניין, לא מחייבים אותם. ביקשנו שגם עובדי חקלאות, עובדים פלסטינים שעובדים בחקלאות ועובדים בתעשייה, לא יחויבו, והוצאות הלינה יהיו על חשבון המעסיק.

התקשרו אלינו אתמול בלילה ואמרו: התוקף של התקנות מסתיים היום, 5 באוגוסט, ואם החוק הזה לא יעבור היום בקריאה שנייה ושלישית, רק בשבוע הבא, המעסיקים שניסו בוועדה להסיט ולהטיל את הוצאות הלינה על העובדים, או שתישמר להם הזכות, ובוודאי שאז היו משתמשים בה, שיחייבו את העובדים שלהם

ואנחנו יודעים, כבוד השר, שכמעט 90% מהעובדים הפלסטינים שעובדים בישראל עובדים בענף בניין, לכן הסכמנו להוריד את ההסתייגות הזאת ואמרנו שבתנאי שתביאו את זה היום, ואנחנו נצביע בקריאה שנייה ושלישית. מתברר בדיון, אדוני השר, ואני קורא לך ואני מבקש ממך לקיים דיון, ואני גם פניתי והגשתי בקשה לדיון מהיר בוועדה לביקורת המדינה, שיש דוח שפרסם מבקר המדינה ביום שני שעבר,

שמדבר על תופעה מבישה, והיא תופעת המתווכים, המאכערים, בהיתרי עבודה. אמרנו: לא יעלה על הדעת שעובד פלסטיני ייאלץ לשלם כל חודש 2,500 שקל,

על מנת לקבל היתר עבודה. ומבקר המדינה אומר: התופעה הזאת, והוא מכנה אותה במילים הנכונות ובתואר הראוי לה, "סחר בהיתרים". והוא אומר: הסחר הזה פוגע פגיעה קשה במשכורתם ובהכנסתם של פועלים פלסטינים, והממוצע,

הוא 5,000 6,000 שקל שהעובדים הפלסטינים מקבלים. אז תארו לעצמכם שמתוך זה הוא צריך לשלם 2,500 שקל, הוא צריך לשלם בול בריאות, 93 שקל, ועכשיו הוא צריך לשלם גם 130 שקל ביטוח בריאות כשהוא שוהה בישראל בלילה, שאם חס וחלילה קורה לו משהו אז משלם 130 שקל נוספים, והוא צריך לשלם עכשיו גם הוצאות מחיה כשהוא שוהה בישראל. מה נשאר לו? לכן, כבוד השר, אני חושב, אני סמוך ובטוח שאתה לא מסכים לתופעה כזאת, וצריך למגר את התופעה הזאת, ויש הרבה פתרונות לעניין הזה. אפשר לתת היתרים ולקבוע מדיניות איך נותנים היתרים ולמי נותנים היתרים, ולהפסיק אחת ולתמיד את השערורייה הזאת שנקראת מאכערים ומתווכים ומאכערים בהיתרי העבודה. אני מברך אותך, כבוד השר. אני קורא לכל חברי הכנסת באמת לתמוך בהצעת חוק זו, שנותנת מגורים ראויים. אנחנו אמרנו והבאנו דוגמאות מבישות לתנאי המחיה של הפועלים הפלסטינים, בין פיגומים, בתוך חממות, וסוף-סוף צריך לתת להם תנאים אנושיים במגורים כשהם עובדים בישראל.

תודה רבה. אני רק רוצה לוודא שגם את ההסתייגות החלופית הורדתם.

כן, כן.

אז אנחנו רק נצביע. לא, לא. סליחה, סליחה. בקשת דיבור של חברת הכנסת מרב מיכאלי. חמש דקות, בבקשה. לפני עשר דקות התקיים כאן דיון 40 חתימות בנושא קריסת השירותים החברתיים בישראל. דיון 40 חתימות, למי שלא יודע ויודעת, זה דיון שמתקיים בנוכחות ראש הממשלה, שצריך לשבת במשך כל הדיון, ומדברות בו כל סיעות הבית, אלא שבדיון שהתקיים כאן עכשיו בנושא קריסת השירותים החברתיים, הנושא האקוטי הזה, יש סיעה אחת שלא נשמעה, וזאת סיעת העבודה. סיעת העבודה בכנסת ישראל לא נשמעה בדיון על קריסת השירותים החברתיים. למה היא לא נשמעה? משום שמפלגת העבודה נחטפה, פשוט נחטפה לתוך ממשלה כושלת, מושחתת, רעה ומזיקה. כי מה יכלו לבוא ולהגיד שר הכלכלה או שר הרווחה על קריסת השירותים החברתיים שהם שותפים לה, שלא לומר שותפים ראשיים לה? הם דיברו על השפעה מבפנים. על מה הם משפיעים היום, על האבטלה הגדולה ביותר שהייתה בישראל אי פעם? על המצוקה הכלכלית החריפה שעומדת להחמיר? על משבר המשכנתאות שעומד להתרגש עלינו? אולי על תקציב הישיבות הממשמש ובא? אולי על הורדת מס רכישה לדירות עד 16 מיליון שקל לדירה שנייה,

רביעית ועוד ועוד?

מרכז מפלגת העבודה תומך בממשלה, מה היה להם להגיד? השרים בממשלה. את מורדת, מה לעשות?

ואני נשארת נאמנה למה שמפלגת העבודה הבטיחה, מחויבת לה וצריכה לעבוד בשבילה,

לעומת זאת, הם לא נתנו לדבר בדיון הזה, חברות וחברים. ובכן, הינה אני כאן. אני כאן כדי להגיד שמפלגת העבודה, בדיון על קריסת השירותים החברתיים הייתה צריכה להיות הסיעה הראשונה שתדבר. מפלגת העבודה היא המפלגה שהקימה כאן מדינת רווחה שבה היו שירותים חברתיים לתפארת שממשלות נתניהו לדורותיהם רמסו, הרעיבו, השחיתו והרסו עד שהגענו לשבר הגדול הזה. מפלגת העבודה, אסור היה שתהיה חלק מממשלה שמביאה היום ישראליות וישראלים לפת לחם. מפלגת העבודה, אסור היה שתהיה חלק מממשלה שהעומד בראשה מטנף מפגינות ומפגינים שמממשים את זכותם הדמוקרטית למחות, ועוד מעז להתלונן על מלונות,

הפאר שמהם מתנהלת,

תגני את מה שהם,

נתניהו מעז להתלונן על מלונות פאר. את לא מגנה, ממש, האירוניה תולה את עצמה.

האיש שדורש מאזרחיות ואזרחי ישראל לממן לו את הבריכה בקיסריה, את מעון ראש הממשלה המיועד בעלויות של מיליארדים, מטוס ראש ממשלה במיליארדים, האיש שדורש מאזרחיות ואזרחי ישראל לשלם לו את מס הכנסה ובשביל זה מעסיק את ועדת הכספים בימים של משבר כלכלי תקדימי, הוא מתלונן על מלונות פאר. מפלגת העבודה נחטפה והיא שבויה ומוחזקת כבת ערובה בידי היושב-ראש שלה והאיש השני, אבל מפלגת העבודה תקום על הרגליים, כי כשאנחנו ניקח חזרה את מפלגת העבודה, היא תחזור לעשות את מה שמדינת ישראל צריכה שהיא תעשה: לבנות כאן מדינת רווחה, שרואה אזרחיות ואזרחים ונותנת להם את הזכויות שמגיעות להם, נותנת להם פרנסה, כבוד, יחס ראוי, נותנת להם שכר כמו שצריך, גם כשהן מורות ואחיות ועובדות סוציאליות ופסיכולוגיות, ובכלל נותנת פסיכולוגיות, למשל בשירות הציבורי. מפלגת העבודה, כשאנחנו נחזיר אותה לעצמנו, תחזור להיות המפלגה שרוצה להשיג כאן ביטחון באמצעות שלום, באמצעות הסכמים מדיניים, ולא באמצעות סיפוח חד-צדדי שמסכן את המשך קיומה. מפלגת העבודה, חברות וחברים, לא נעלמה, מפלגת העבודה שבויה, והתפקיד שלנו הוא לשחרר אותה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי.

בדרך כלל, כשגברתי נואמת פה ואני יושב בכס היו"ר, הנאומים האלה הופכים ויראליים. אני מקווה שזאת סגולה גם הפעם.

עכשיו הבנתי למה, זה למרות היותי כאן. אני מבקש לעבור להצבעה על הצעת חוק עובדים זרים. רגע, גם אני רוצה להצביע. אני יכול לאפשר לגברתי להצביע גם מכאן. לשיקולך. תודה.

אני מבקש להצביע על הצעת חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש,

תיקון מס' 21), התש"ף 2020, הצבעה בקריאה שנייה על הצעת החוק. אחרי שאני אציין את תוצאות ההצבעה האלקטרונית אני אצרף חברי כנסת שנמצאים כאן באולם ומבקשים להצביע.

ובכן, תוצאות ההצבעה האלקטרונית הן 18 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני מבקש לצרף כתומכים את חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חבר הכנסת יוסף טייב, חבר הכנסת יעקב טסלר, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת אליהו ברוכי, חברת הכנסת קרן ברק וחברת הכנסת קרן שטרית. לאחר מכן, תוצאות ההצבעה הן כדלקמן: 26 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אני מבקש לעבור להצבעה על הצעת חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש,

תיקון מס' 21), התש"ף 2020, בקריאה שלישית.

חוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה,

21),

ובכן, תוצאות ההצבעה האלקטרונית הן עשרה בעד. אני מבקש לצרף חברי כנסת שנכחו במליאה ומבקשים להצביע: חבר הכנסת סעיד אלחרומי, חבר הכנסת יוסף טייב, חבר הכנסת יעקב טסלר, חבר הכנסת סגן השר יואב קיש, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, חבר הכנסת אליהו ברוכי, חברת הכנסת קטי שטרית,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, חבר הכנסת טאהא, חברת הכנסת סאלח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת עופר כסיף, וכן חברת הכנסת מרב מיכאלי וחברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, גברתי הייתה באולם ולא הצביעה? הצבעת דרך המחשב? אני חושבת שהצבעתי במחשב.

חושבת שהצבעת? זה חשוב לנו לדעת. אם היא הצביעה, לא נצרף את הצבעתך בנוסף. אשר על כן, תוצאות ההצבעה הן 14, נוסף לעשרה, 24 תומכים, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שלישית, ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אני מתכבד לעבור

לסדר-היום בנושא: מצוקת בתי החולים הציבוריים העצמאיים והיערכות לתחלואת חורף 2021 בצל הקורונה, הצעות מס' 1056, 1057, 1080, 1085, 1091, 1103

אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, לבתי החולים הציבורים העצמאיים אשר נלחמים במגפת הקורונה יש בעיה תזרימית,

בתי החולים הציבוריים העצמאיים ובתי החולים של קופת חולים הכללית מחזיקים בכ-50% ממיטות האשפוז בארץ. בתי החולים האלה פתחו מחלקות קורונה במהירות וביעילות, למרות העלויות גבוהות, ובלי לחכות עד קבלת סיוע תקציבי ממשלתי, אך כעת הם מוצאים את עצמם עם מצוקה תזרימית קשה, בלי יכולת לשלם לספקים, בבעיית עמידה בתשלום המשכורות כל חודש מחדש, ובטח ובטח לא מסוגלים להיערך לקראת החורף בצל הקורונה.

בבית החולים שערי צדק בירושלים הסבו שמונה מחלקות לטובת מחלקות הקורונה, בעבודה מאומצת ביום ובלילה, השקיעו עשרות מיליונים והגיעו בתקופת השיא ל-120 חולי קורונה מאומתים. בלי ההתגייסות שלהם, מדינת ישראל הייתה במצוקה קשה מאוד בטיפול בחולי הקורונה. בישראל יש כיום 26 בתי חולים, כמחצית מהם ממשלתיים, בתי חולים של קופות חולים כללית ובתי חולים ציבוריים עצמאיים, כמו הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה, ושלושה בתי חולים בנצרת. חבל מאוד שלא נמצאים כל החברים מהרשימה המשותפת, כי מדובר בבתי חולים מאוד מאוד חשובים, שנותנים מענה, אני כאן. עכשיו הגעת, כל הכבוד.

כל הכבוד. למרות שבתי החולים האלה ציבוריים עצמאיים, ממשלת ישראל מכתיבה את מערכת התגמול שלהם, כך שהתשלום שמעבירה הקופה על יום אשפוז לבתי החולים יוצא מראש במחירי הפסד לבתי החולים. עלות התפעול הרפואי עולה על עלות ימי האשפוז שנדרשת הקופה לשלם, אך כך למעשה המדינה, שמחזיקה בבתי החולים הממשלתיים, היא גם הרגולטור וגם קובעת את המחירים לבתי החולים. כפועל יוצא מכך בתי החולים הציבוריים העצמאיים נמצאים בגירעון צפוי וידוע, בלי קשר למגפת הקורונה, גם בימי השגרה, בימים הרגילים. בניגוד לבתי החולים הממשלתיים, אשר מקבלים תקציב שנתי נוסף מהמדינה בסכום כולל של 2 מיליארד שקלים, בתי החולים הציבוריים העצמאיים מקבלים תקצוב זעיר.

גם מבקר המדינה כתב על זה והתייחס לסוגיה הזאת בכובד ראש. אנחנו יכולים במו ידינו לגרום לכך שבתי החולים האלה יעמדו איתנים להתמודד עם מגפת הקורונה, יכול להיות גם גל שלישי לקראת החורף. אני מבקשת להעביר את הנושא הזה לדיון בוועדת הכספים, כדי שנוכל לתגמל את בתי החולים העצמאיים ולהודות להם בכך על כל העבודה המאומצת, העבודה הטובה שהם עושים למען הצלת המדינה, למען הצלת כל האנשים והחולים שמגיעים אליהם.

תודה רבה לחברת הכנסת קטי שטרית. כמובן שגם חברי הרשימה המשותפת, גם חבר הכנסת סעדי נמצא במליאה, והוא תושב עראבה, העיר שיחס הרופאים פר תושבים, גם אני תושבת עראבה, מה קרה?

מספר הרופאים פר תושב שם הוא הגבוה ביותר בישראל. חבר הכנסת אליהו ברוכי, יעלה ויבוא. שלוש דקות גם לרשותך, אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, בערב תשעה באב עזבתי את משכן הכנסת ויצאתי לסיור בבית החולים שערי צדק כאן, בירושלים. לא בדקתי בקו אווירי את המרחק הקטן בין מקום קבלת ההחלטות במשכן הכנסת לבין שדה הקרב שנמצא במחלקות הקורונה המאוכלסות בבית החולים. ברכב זה לקח שמונה דקות נסיעה בלבד. גיליתי עולם חדש. נכון, אפשר לשבת שעות על גבי שעות בוועדת הקורונה ובדיוני המליאה, אבל אין כמו מראה עיניים. הדיון החשוב הזה היום, בעיניי, מוקדש לאו דווקא למחלקות הקורונה בבתי החולים. אנחנו מדברים על הקורונה אבל אנחנו במשבר שמאיים על כל הקופה, על המערך כולו. מחלקת קורונה בבית החולים, בכל בית חולים, זו מחלקה חדשה שדורשת תיאום ותזמון מלא בין המחלקות השונות. בגל הראשון בתי החולים צמצמו עד למינימום האפשרי את הפעילות השוטפת של ניתוחים וטיפולים נוספים. צעדים אלה היו הוראה ישירה של הממשלה והביאו את בתי החולים לגירעונות ענק. אני מבקש להזכיר לכולנו שלפני כשנתיים בית החולים הדסה עין כרם עמד במשבר חסר תקדים. המדינה כולה עקבה בדריכות אחרי הניסיונות להעמיד את בית החולים על הרגליים. כיום אנחנו עומדים בפני גל משברים, לא של בית חולים אחד, של הרבה יותר מזה. בתי החולים הציבוריים מתוקצבים בקביעות הרבה פחות מבתי החולים הממשלתיים, למרות שבפועל הם מפעילים 50% ממיטות החולים. למחלקות הקורונה אי-אפשר להיכנס, לחדרי המיון אפשר ורצוי. חברים, זו קטסטרופה, ואם לא נתעשת מייד, נמצא את עצמנו כבר בחורף הקרוב עם תמונות קשות מאוד. שוחחתי היום עם מר שלמה רוטשילד, מנכ"ל בית החולים מעייני הישועה בבני ברק. אני מתחנן, הוא אמר לי. זה לא חרדים, זה לא חילונים וזה לא ערבים, זו מערכת הבריאות של כולנו. כשבית החולים הציבורי בבני ברק או בנצרת יקרוס, בית חולים ממשלתי כבר לא יעזור. זה יהיה מאוחר מדי לספק מענה. תקוותי היא שנצא מפה היום עם החלטה ברורה לקיים דיון בהול בנושא בוועדת הכספים. בואו לא נחכה ליום שנצטרך לבנות בית חולים חדש מתחת לגשר של בתי החולים שקרסו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אליהו ברוכי. חבר הכנסת עידן רול, יעלה ויבוא. גם לרשותך שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברים וחברות, כנסת נכבדה, ממשלת ישראל נכשלה בהיערכות לגל השני. זה לא עניין של פרשנות. הודו בכך. היא נתפסה לא מוכנה. הגל השני הפתיע אותה, וכעת אנחנו צריכים להיערך לחורף שיכול להיות גל של צונאמי. מערכת הבריאות שורדת את הגל השני ושרדה את הגל הראשון על אף הכשלים, על אף הרעבה של שנים של מערכת הבריאות ושל בתי החולים, של שיטה לא נכונה של תמחור אשפוזים, של עבודה בין הקופות לבתי החולים. על אף כל הדברים האלה מערכת הבריאות שורדת, אבל שלא תחשבו לרגע שהסיבה שאנחנו לא רואים מראות מזוויעים של מדינות עולם שלישי כרגע בבתי החולים היא בגלל שיש פה ממשלה שטיפלה בנושא, שתגברה את המיטות והתקנים או שדאגה שנגיע ערוכים ליום של משבר. זה קורה בזכות שני דברים, בזכות צוותים רפואיים מסורים, שאין להם לא יום ולא לילה,

באמת אין להם לא יום ולא לילה. הצוותים הרפואיים המסורים של מדינת ישראל נכנסו לכוננות קרב עם בואו של הגל הראשון ומאז לא עצרו לרגע בשביל לנוח. הם עדיין רק אנשים, גברים ונשים מוכשרים ומוכשרות ומסורים לחלוטין, באמת, חיילים של המדינה במאבק של הקורונה, ועדיין גם הם צפויים להתעייף ולהישבר. הסיבה השנייה היא שבמשך חודשים מטופלים דוחים ניתוחים אלקטיביים, דוחים טיפולים שנדרשים למחלות כרוניות כמו סוכרת, ובסופו של דבר יקרה אחד מהשניים: או שנתחיל לראות את כל אותם מטופלים מגיעים לבתי החולים עם כל אותן פרוצדורות רפואיות שנדחו, או שנתחיל לראות סיבוכים רפואיים של כל אותם חולים כרוניים,

אסור לנו לרגע לזלזל, להיות שאננים ולומר: אוקיי, אמרנו שגם הגל השני יהיה נורא, והינה אנחנו עדיין לא רואים אנשים שאי-אפשר לטפל בהם. תקשיבו לזעקתם של בתי החולים, תקשיבו למחלקות הפנימיות. תבינו שמחובתנו לתגבר את מערכת הבריאות. במשך שנים שר הבריאות דאז ראש הממשלה בנימין נתניהו וסגן שר הבריאות ליצמן הרעיבו את מערכת הבריאות והביאו אותה למצב של תת-תפקוד. עכשיו יש הנהגה חדשה במשרד הבריאות, ואני פונה אליכם ואומר: תעשו כל שביכולתכם כדי לזעוק את זעקתם ולדאוג שתקנים יגיעו. לכל אלה הנמצאים פה במשכן ולאלה שבבית: אין דבר כזה מחלקות קורונה. מחלקות קורונה הן מחלקות פנימיות שהוסבו לצורך קורונה. אם בחורף שעבר היו זקנות ששכבו במסדרון כי לא היה מקום במחלקות הפנימיות, חזקה שבחורף הקרוב, כשמספר המיטות במחלקות הפנימיות צומצם כי הן הוקצו לטובת מחלקות קורונה, נראה מקרים קשים הרבה יותר. אנחנו כבר שומעים את נבואות הזעם, והן לא נבואות סתם,

הן נבואות מאנשי מקצוע שאומרים: אנחנו לא נצלח את החורף הזה.

אני מבקש, אדוני היושב-ראש, שהדיון בנושא יעבור לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ותינתן לו תשומת הלב המלאה, כדי שנמנע אסון כולל בחורף הקרוב. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אופיר סופר,

חברת הכנסת הילה שי וזאן, אינה נוכחת. חבר הכנסת יוסף טייב, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני סגן השר, אני מבקש להעלות בפניכם נושא חשוב וכאוב, מצוקתם של בתי החולים הציבוריים בישראל. כידוע לכולנו, אנו נמצאים בעידן של משבר בריאותי חמור בשל מגפת הקורונה. בתי החולים הציבורים עומדים בחזית המאבק במגפה, הן בהכשרת הצוותים הרפואיים, הן בהפעלת מיון ביולוגי, הן בהקמת מעבדות, הן בהכנת המחלקות. בשל משבר הקורונה והנחיות משרד הבריאות על ביטול פעילות של ניתוחים וצמצום פעילות רפואית, הגיעו בתי החולים לגירעונות קשים, וזה בנוסף לגירעונות שהיו מצויים בהם קודם למשבר. גירעונות אלה נובעים, לצערי, מאפליה קשה בתקציב שלהם.

בתי החולים הציבוריים בישראל מפעילים כ-50% ממיטות האשפוז.

התמיכה הממשלתית בהם היא בשיעור פעוט של 7% בלבד. המצב האבסורדי הזה הביא את בתי החולים הדסה ולניאדו לקריסה כלכלית. סכין הקריסה הזאת מתנוססת מעל ראשיהם של בתי החולים מעייני הישועה, שערי צדק ועוד שלושה בתי חולים בנצרת. מצב זה אינו יכול להימשך, ויש לפעול מיידית להשוואת סכומי התמיכה לבתי החולים הציבוריים ולהעלותם מ-200 מיליון בשנה ל-2 מיליארד לפחות. לא ייתכן שאזרח תושב המרכז שבעירו קיים בית חולים ממשלתי יקבל שירות ברמה או בזמינות רפואית גבוהות מאשר תושב שבאזור מגוריו יש בית חולים ציבורי.

אנחנו כאן בשליחות הציבור כדי להיטיב ולהועיל לאזרחי המדינה. נושא הבריאות הוא הדבר החשוב ביותר. אנו צריכים לעשות הכול כולל הכול כדי שבתי החולים הציבוריים והצוותים הרפואיים, שמוסרים נפש על כל נשמה ונשימה, ימשיכו לתת את השירות המקצועי הטוב ביותר לטובת כולנו. זה המקום לשלוח ברכות ותודות לצוותי הרפואה בישראל, שעמלים לילות כימים ועושים עבודת קודש בהצלת חיים. עליכם נאמר: כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. כולי תקווה לקדוש ברוך הוא וכולי תפילה שנעבור וננצח את הקורונה בבריאות איתנה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לברך את מעל 100 העולים שהגיעו מצרפת, יום שבו הגשימו את חלומם ושאיפתם של יהודי הגולה לעלות ולהתיישב כאן בארץ ישראל. ברוכים הבאים. כמו שאומרים בצרפתית, (אומר דברים בצרפתית.) חבר הכנסת יוסף טייב, תודה רבה. חברת הכנסת הילה שי וזאן, בבקשה. היית צריך לתאר את זה שהם ירדו לרצפה ונישקו את האדמה. איפה רואים את זה היום? חבל על הזמן. לא היה לי זמן. נישקו את האדמה. אמיתי, הם ירדו מהמטוס ונישקו את האדמה.

לא איבדו את התודעה. הם לא איבדו את התודעה. חבריי חברי הכנסת, כוח הרצון, המוטיבציה הגבוהה והרצון לעשות טוב ולתרום למען הכלל קיימים כולם בקרב צוותי הרפואה של מדינת ישראל, אך לצערי הרב, כל המרכיבים החשובים הללו לא מספיקים, כי הם לא שווים כלום בלי תקציב. בלי חבילת סיוע כלכלי, כוחם של צוותי הרפואה הוא אפסי. בימים אלו אסור להבדיל בין בתי החולים הציבוריים העצמאיים לבין בתי החולים הממשלתיים. כולם מתגייסים למען אותו מאבק. כולם שותפים בעשייה המרכזית והחשובה ביותר, והם זקוקים לתקציב זהה. אם אנחנו רוצים להצליח למגר את השפעות הנגיף ולחזור למסלול חיים שגרתי, או לפחות ללמוד לחיות איתו, התקציב צריך לצאת מקופת המדינה עוד היום. בלי תקציב, הבעיה הרפואית לא תטופל ואף תחמיר. אשתף אתכם בכמה נתונים שנחשפתי אליהם לאחרונה. אתמול הוצג בוועדה לביקורת המדינה כי בתי החולים תוגברו ב-19 מיטות בלבד לחולי קורונה שאינם מאושפזים מאז פרוץ הנגיף. רק השבוע נחשפו, באחד מבתי החולים המרכזיים בארץ, כ-376 אנשי צוות לחולי קורונה שאינם מאושפזים במחלקות הקורונה. הממשלה מספקת לאותו בית חולים כ-60,000 כפפות, כשבפועל השימוש עולה על 1.2 מיליון כפפות בשבועיים בלבד. ומה לגבי מסכות, המוצר הבסיסי להתמגנות? הממשלה מספקת רק 135,000 מסכות כשהשימוש בהן עולה על 280,000, יותר מפי שניים מסכות בשבועיים, במרכז רפואי אחד. אני יכולה להמשיך ולספר לכם גם על חלוקים, משקפי מגן, משטחי חיטוי ועוד, אבל אני חושבת שהמסקנה שעולה מכך ברורה לכולם. ומה אנחנו כנבחרי ציבור עושים? דורשים מאותו בית חולים להגדיל את הגירעון הנוראי שהוא גם ככה נתון בו ולרכוש את כל הציוד המדובר מכספים שאין לו, אותם כספים שצריכים לשלם משכורות לאלפי אחים ואחיות, רופאים ורופאות,

צוותי ניקיון, והרשימה עוד ארוכה. מעבר לכך, לא פחות חמור המצב בשירותי בריאות הציבור. אחיות טיפת חלב גויסו גם הן למערך החקירות האפידמיולוגיות, תוך פגיעה קשה בשירות כיסוי החיסונים הנדרשים לנולדים. על פי נתונים שאספתי, במדינות זרות בתי החולים והמרכזים הרפואיים היו הראשונים לקבל סיוע כספי מסיבי וסיוע לוגיסטי מהרשויות, עוד בתחילת הגל הראשון. לעומת זאת במדינת ישראל, הנמצאת בעיצומו של התפרצות גל שני של הנגיף, טרם גובשה תוכנית סיוע כלכלית לבתי החולים והמרכזים הרפואיים. אנשי הרפואה עושים לילות כימים, לא ישנים ולא אוכלים מספיק, אנשים שנכנסים לגוב האריות כל בוקר מחדש רק כדי לטפל באזרחי המדינה. אלו אותם האנשים שיטפלו בי ובך ובך, בחברי הכנסת ובשרים שנדבקו, בילדים, בהורים שלנו, בכל אחד ואחת שזקוקים לכך, ללא הבדלי דת,

אנשים שהבית בשבילם הוא תחנה זמנית ובית החולים הפך למשכן קבע. שנדבר על שעות המשמרות ההזויות של אחות או אח,

במדינת ישראל? על השכר שאינו מספק? נותיר זאת לפעם אחרת. אך כל הטענות הללו יחד מעידות על מצוקתם הנוראית של בתי החולים בארץ, מצוקה שלא ניתן להתעלם ממנה יותר, ומי שעושה זאת לא מבין את גודל ההשלכות של הדבר.

הוא לא מבין כיצד הטעות הזאת תחזור אלינו חזרה בעוצמה גבוהה פי כמה וכמה.

פרופ' זאב רוטשטיין, מנהל בית החולים, ובכך אסיים, הדסה עין כרם בירושלים, דיווח לנו הבוקר, ואני מצטטת: בית החולים שלי יוכל לעמוד במשימה הלאומית ככל שיידרש. הדבר היחיד שחסר לנו כרגע לשם כך זה כסף לתפעול שוטף, לרכישת ציוד ולתגבור באנשי צוות רפואי. וכל זה לפני שהגענו למערכת חורף נוספת, שיגיע עם תחלואה בקנה מידה שטרם נערכנו אליו. נא לסיים, בבקשה. כחברת קואליציה, כחברת ועדת כספים וקורונה, אני קוראת לכל הגורמים הרלוונטיים להתפקד,

לפני שיהיה מאוחר מדי. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה.

כנסת נכבדה, 26 בתי חולים במדינה, מחציתם עצמאיים או שייכים לקופת חולים כללית, מחזיקים ב-50% ממיטות האשפוז בארץ. במהלך תקופת הקורונה, גם בגל ראשון וגם עכשיו,

בתי חולים אלה נרתמו הירתמות מליאה למען תושבי המדינה. בלי ההתגייסות שלהם, האזרחים היו במצוקה מאוד מאוד קשה. בתי חולים אלה נמצאים במצוקה כלכלית תזרימית חריפה. בלי שיימצא גב חזק ורשת ביטחון כלכלית, אין להם יכולת לשלם לספקים, לשלם משכורות, ובטח ובטח שהם לא מסוגלים להיערך לקראת החורף הבא. לעומתם, בתי החולים הממשלתיים מקבלים תקציב שנתי מהמדינה באופן שוטף. המצב האבסורדי הזה שבו בתי חולים ציבוריים נושאים ב-50% מהנטל ומקבלים רק 7% מהתקציב, המצב הזה הביא את בתי החולים הדסה ולניאדו לקריסה כלכלית, וסכין הקריסה מסתובבת מעל ראשיהם של כל היתר. לא ייתכן שאזרחי נצרת או ירושלים או באר שבע יקבלו רמת שירות או זמינות רפואית נמוכה לעומת תושבי המרכז עקב כך שבערים שלהם יש בתי חולים ציבוריים ממשלתיים. בישראל של המאה ה-21 אין אף בית חולים ממשלתי אחד בתוך החברה הערבית. בנצרת, העיר הערבית גדולה בארץ, מנסים למלא את החלל הריק שהמדינה מפקירה ומופעלים שם שלושה בתי חולים עצמאיים אשר משרתים מאות אלפי אזרחים, ערבים ויהודים כאחד, בצפון הארץ. בתי החולים בנצרת, ובראשם בית החולים האנגלי, עמדו בחזית המאבק בקורונה בחברה הערבית, הכינו מחלקות מיוחדות לטיפול בחולי הקורונה, הכשירו את כל הצוותים שלהם, הפעילו מיון ביולוגי, הקימו מעבדות לביצוע בדיקות קורונה ואף היו לעזר למשרד הבריאות בביצוע תחקירים אפידמיולוגים במקרים רבים. בנוסף לקחו בתי חולים אלה על עצמם את נושא ההסברה בחברה הערבית, במקום שבו כשלה המדינה בצורה טוטלית, במיוחד בתחילת ולאורך הגל הראשון. משבר הקורונה וההנחיות של משרד הבריאות על ביטול פעילויות ניתוחיות וצמצום פעילות אלקטיבית הביאו לשיבוש, לא רק לשיבוש, לקריסה של אותם בתי חולים, בגלל שאין להם הכנסות ממרפאות החוץ ומהניתוחים, ולצלילה לגירעון גדול. בתי החולים אינם אשמים בכלל בדבר הזה. המדינה הבינה את המצב והכינה מבחני תמיכה עבור בתי החולים שנקלעו למצוקה כלכלית, אבל בתוך זה לא התייחסו בקריטריונים לאותם בתי חולים בצורה נקודתית, לבתי חולים עצמאיים. עד היום מדובר בסכומים מאוד זעומים שבתי החולים מקבלים.

חשוב לי לציין את הנקודה של התקניות של הצוות הרפואי, הפארה-רפואי, האחים והאחיות, שצריך לקחת בחשבון את בתי החולים העצמאיים, כי לא יכול להיות שהם ייתנו, נא לסיים,

ברשותך, דקה. לא יכול להיות שהם ימשיכו לשאת בנטל ולא יקבלו עבור הנטל הזה ולו מעט. דבר אחרון, ברשותך. לא יכול להיות שבגלל, ככה מסתובבת השמועה, שבגלל שבתי החולים בנצרת עשו עבודה נפלאה, וכאילו על חשבונם, בסופו של דבר מסתכלים: הינה, הם יכולים להחזיק ולהמשיך, ולכן אין צורך לתקצב אותם. הם שבעה. אל תעשי, לא, את כולם. הם שבעה, ומספר המיטות, וזה בסדר. גם שערי צדק. גם שערי צדק, גם לניאדו, גם, שערי צדק, עין כרם, לניאדו ומעייני הישועה.

ברכה וחיזוק מאוד גדול לכל הצוותים הרפואיים והפארה-רפואיים ולמנהלים בבתי החולים, שמשרתים בנאמנות. תודה רבה.

ישיב סגן שר הבריאות חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, השר, חברות וחברי הכנסת, נושא סופר-חשוב וצודק, ובמהלך החודש האחרון משרד הבריאות כבר נלחם ומנסה לטפל בנושא הזה. היום, תוך כדי שאנחנו מדברים, כל היום סמנכ"ל האסטרטגיות והתכנון שלנו מטפל בנושא הזה מול האוצר בדיונים, כי הבעיה דחופה וחייבת פתרון. שערי צדק חייב לקבל כסף, זה פשוט ברור. זו לא הדקה ה-90, זו הדקה ה-95, שמונה מחלקות,

ואני קיבלתי עכשיו עדכון שמהדיון שנסגר היום יש סיכום עם האוצר.

אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים עם הכסף. בשביל להוציא כסף אנחנו מגישים בקשה, זה עובר לוועדת חריגים, זה עובר לאישור של החשב. זה לא תקציב. זה חלק מהמחלות של מדינת ישראל שמתנהלת בלי תקציב. השר ליצמן מכיר את זה היטב. אני לא ממציא שום דבר בעניין הזה, אבל ככה זה מתנהל, ומגיעים מצבים אבסורדיים שכספים שחייבים להיות שם לא מגיעים. אני אומר לך, זה תסכול במשרד, ואנחנו עושים את כל המאמצים. הבשורה היחידה שיש לי להגיד זה שיש אישור ל-195 מיליון שקלים שיתחלקו בין אותם בתי חולים, וזה מעכשיו ונסגר היום. אבל אנחנו עושים עוד מאמצים רבים. אנחנו רוצים להוביל חקיקה שלמשל אומרת, אנחנו מפרסמים אותה בימים הקרובים, שההכנסות של בית החולים מקופת החולים לא יפחתו מסך התשלום שאותה שילמה הקופה ב-2019 עם התאמת הצמדה ל-2020. למה? בגלל הירידה בהכנסות, בגלל שלא הייתה פעילות אלקטיבית וכל זה. לא מקבלים על זה פיצוי, אז אנחנו אומרים: בואו נעשה מנגנון. הקופות הרי תכננו ותוקצבו לשלם את מה שהיה להם ב-2019 וגידול, אז לפחות את הדבר הזה בואו נעביר לבתי החולים, שלא יספגו את הירידה. זו דוגמה למהלך שאנחנו מנסים להוביל ויהיה קשור לחקיקה.

לא ייתכן שבתי החולים הממשלתיים מקבלים גם את זה וגם את זה. גם הממשלתיים בבעיה. כולם בצרות. כולם בבעיה, אל תתבלבלי. כן, אבל תקשיבו, אבל תקשיבו. חברת הכנסת קטי שטרית, אנחנו באותו מקום. אני לא מרגיש צורך להסביר לכם, אנחנו באותו מקום. אנחנו באתגר גדול של מדינת ישראל,

אני שמחה מאוד שישבתם היום.

אנחנו כבר שבועיים עם מכתבים וישיבות. היום הייתה ישיבה, והלשון שלנו כבר בחוץ. אנחנו אומרים כל הזמן: זאת בעיה, תטפלו. אנחנו לא רוצים להגיע לרגע, ואנחנו קרובים אליו, שלא ישלמו משכורות בבתי חולים. זה הזוי.

בקורונה, באמצע כל האתגר, אנחנו מגיעים למקום הזה.

אנחנו מתוסכלים בדיוק כמוך בעניין הזה. אנחנו עושים את כל המאמץ במשרד. באוצר מבינים את האתגר, זה לא שמתנהלים שם בחוסר הבנה,

כל דבר צריך לעבור פרוצדורה מאוד ארוכה, חלקה מתישה, חלקה, אולי לא מבינים את הדחיפות. למרות שאני יכול להגיד לך שנפגשתי עם יושב-ראש ועדת חריגים שלנו, והיא מבינה לחלוטין את העניין, היא עוזרת, מקדמת ופועלת מהר,

כשאתה מדבר על סכומים משמעותיים ועל הוצאה כזאת,

אני מקווה שהיום עוד שלב יעבור. זה לא מספיק, דרך אגב. מה שאמר השר ליצמן,

מי כמוהו מכיר את כל העניין הזה. יש לנו את בתי החולים הממשלתיים, שהם בבעלותנו, ועדיין הם מורעבים, זה לא שהם לא בדאגות. נכון שבציבוריים הלא-ממשלתיים המצב עוד יותר גרוע, חד וחלק. אני שמח לבשר לחבריי שהייתי בסיור בבית החולים האיטלקי בנצרת לפני כשבועיים, והם אמרו לי: אין לנו בדיקות קורונה. מגיע בן אדם למיון, אנחנו אפילו לא יכולים לבדוק אותו. אז פעלנו, וכבר הובטח, ונרכשה המכונה, וביום שני,

היא כבר תסופק לבית החולים האיטלקי. אני לא זוכר לאיזה בית חולים יש היום בדיקות, לאנגלי. לאנגלי יש, והוא נותן מענה, אבל זה לא מספיק, גם הוא צריך הגדלה, ובעזרת השם, ביום שני אנחנו נביא את המכונה לאיטלקי, אז יש פה גם בשורות. גם ההליך הזה לוקח זמן, עם רכש, אישורים והכול. חזרה לעניין: אנחנו בסיטואציה שצריך להגדיל את התמיכה השוטפת בבתי החולים הציבוריים שאינם ממשלתיים. זה ברור. אנחנו עדיין מוגבלים בנושא הזה לתקציב, והמענה בינתיים, ואני לא יודע מתי יהיה תקציב, אנחנו צריכים למסד אותו יותר נכון ושתהיה זרימה ושלא נמצא את עצמנו חס וחלילה לקראת כשל של אותם בתי חולים. יש לנו גם את נושא התמיכה במוסדות שנקלעו למצוקה. הובאו מקדמות של 40 מיליון שקל מתוך 80. אנחנו רוצים לתקצב על עמידה ביעדי תו סגול עם מבחן תמיכה לשיפוי, זה מה שאני חושב שהיום הוסדר, 195 מיליון שקלים. גם פה בנושא התשלום עבור כלל הוצאות הקורונה הועברו 400 מיליון שקלים, ויש לאשר 850 מיליון שקלים נוספים, שבין השאר יכללו את תוספת המיטות והוצאות שיפוי. אם אני מסכם, זאת לא פעם ראשונה שאני דן בנושא הזה. דיברנו על זה כבר לפני שבועיים-שלושה. אני לא זוכר מי היו חברי הכנסת, אוסאמה,

לא השבוע.

הזמן עובר לי מהר, אבל לא כל כך מהר. בגלל שהיה חג, חשבתי, אה, נכון, החג. השבוע של החג. שבועיים, להערכתי, נכון. אז היום היה דיון, ואני חושב שהדיווח שקיבלתי, וגם דיברתי עם סגן השר איציק כהן וקיבלתי את הדיווח על האישור הזה.

זו איזושהי תרופה זמנית, אנחנו בעולם הבריאות, נקודתית, אבל חייבים למסד את העניין הזה, חייבים לבסס. אמרתם פה קודם שכולנו מצדיעים לרופאים, לרופאות,

לאחיות ולכל האנשים שנלחמים בכל הסכנה של ההידבקות, והשחיקה העצומה, והצלת חיי אדם. לא יכול להיות שאנחנו לא נותנים להם את השקט מהחשש הכלכלי. אנחנו רואים את זה כשליחות שלנו במשרד הבריאות. משרד האוצר, אני אומר בסופו של דבר הם צריכים להבין שבשותפות הזאת הם חייבים להיקרא לדגל.

מה עם הדיון?

ועדת כספים הכי טוב. בוועדת כספים. אוסאמה רוצה להביע עמדה מהצד.

כספים, אני בעד כספים. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, שר הבריאות הקודם, המיתולוגי. מי כמוך יודע ומכיר את הבעיות של בתי החולים העצמאיים,

הפרטיים. אנחנו היינו איתך בבתי חולים בנצרת, ואתה עצמך אישרת מכונת CT ודברים כאלה לבתי חולים. אבל באמת, הנושא הזה, חבריי וחברתי אימאן, שאנחנו מדברים עליו המון זמן, כבוד סגן השר, כמו שאמרת, אני גם העליתי את זה בפניך בשאילתה לפני שבועיים, וענית, ואני שוב מעלה. אני מקווה שעברו שבועיים ובדקת את העניין הזה: 2,000 תקנים של אחיות ואחים, 400 תקנים של רופאים, לא רק תקציבים של הקופות לבתי החולים האלה. אני במקור תושב עראבה, ואני גר עכשיו בירושלים, בבית צפאפא, ואני מקבל טיפול גם בבית חולים הדסה וגם בשערי צדק. נא לסיים. כל בתי החולים האלה זקוקים לתקציבים, אבל גם 2,000 אחיות ו-400 רופאים, אמרתי לך, ואני מבקש תשובה: למה בתי החולים האלה לא מקבלים נתח גם מהאחיות והרופאים?

אני חושב שהייתה לנו שיחה בעניין הזה עם הסמנכ"ל שלנו בעקבות שאלה שהייתה פה, אפילו במסדרון. אני חושב שאתמול היה דיון ממצה על החלוקה, והוא אפילו עוד לא פורסם. אני לא הייתי בדיון, אז אני לא יודע מה החלוקה. אני כן יודע שהייתה חשיבה על הקהילה ועל כל בתי החולים, גם הלא-ממשלתיים. אני לא יודע מה התוצאות, אז אני לא רוצה לומר לך סתם. אני אבדוק ואני אתן תשובה. תקציב מיוחד לבתי חולים ציבוריים לא ממשלתיים.

התחלנו את זה ב-200 מיליון שקל. התוכנית הייתה להגדיל את זה למיליארד שקל. נכון, אבל אין תקציב,

וכשאין תקציב אנחנו לא יכולים להשתמש, אני מציע לך להכין את זה בתוך התקציב, בתקציב אנחנו, אני יכול להגיד לך,

אז כולנו הביתה. נכון. השר ליצמן, כשדיברנו על התקציב, דיברנו על התקנה הזאת ודיברנו על ההגדלה. אני לא זוכר אם זה היה מ-200 למיליארד, אבל הייתה בפירוש כוונה להגדיל. הבעיה היא שאין לנו תקציב, וזאת הסיבה לכל האתגר הנוכחי.

אוקיי, תודה רבה. אז אנחנו נצביע בעד להעביר את זה לוועדת הכספים. כולם פה בעד. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. אני רואה שכולם פה בעד. במערכת יש שניים בעד, וחברי הכנסת אוסאמה סעדי, יוסף טייב, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וחברת הכנסת קטי שטרית. בסך הכול יש שישה בעד להעביר את זה לדיון בוועדת הכספים. תודה רבה. הצעות לסדר-היום בנושא: חברות הביטוח מסרבות לבטח חולי קורונה, מס' 1035 ו-1038. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, הנושא הזה הוא מה שפורסם בעניין סירובן של חברות ביטוח לבטח בביטוח בריאות חולים מאומתים בקורונה, או נדבקים בקורונה, ואפילו אחרי שהחלימו, כבוד השר. זאת אומרת, גם כאשר מישהו חלה בקורונה ואחרי זה עשה בדיקות, יצא שלילי וחזר לחיים, חברות הביטוח מחשיבות את זה כעבר ביטוחי, אז הן מסרבות. הבנתי מאגף רשות שוק ההון, שהתירו לחברות הביטוח לכלול בשאלון של חברות הביטוח שלוש שאלות: האם היית חולה בקורונה? האם אושפזת? האם יש אפילו סימנים? כמובן שהם יכולים להשתמש בשאלון הזה ובבדיקת העבר הרפואי כסירוב לבטח את החולים האלה בביטוח בריאות. אני חושב שזה לא מקובל ולא צריך לאשר את זה. עם כל הכבוד לחברות הביטוח, אי-אפשר שאגף שוק ההון או משרד האוצר יסכימו להתנהלות כזאת של חברות הביטוח, במיוחד שעוד לא ידוע כל העניין של הנגיף הזה, של הווירוס הזה. אבל בוודאי שאלה שהחלימו מזה, אי-אפשר לזקוף את זה לחובתם. אנחנו כולנו חשופים להידבקות. כבוד השר בעצמו נדבק והיה בבידוד, אלחמדולילה, חזר ומתפקד. כנראה שאם אתה תבקש לעשות ביטוח בריאות, אדוני השר, יגידו לך: מכיוון שנדבקת והיית בבידוד, אנחנו נסרב לבטח אותך בביטוח בריאות. אני חושב שצריכים לבקש תשובות ברורות. זכותם של האזרחים לבקש תשובות ברורות. אני קורא למשרד האוצר ולאגף שוק ההון שתהיה החלטה ברורה, חד-משמעית, ותהיה הוראה לחברות הביטוח

לסרב לעשות ביטוח רפואי לנדבקים או לחולים מאומתים בקורונה. אני אנצל את יתרת הזמן לדבר על האסון והקטסטרופה שפקדה את לבנון עקב הפיצוץ שהיה. הגדירו את זה כ-4.5 בסולם ריכטר, יש כאלה שהגדירו את זה כהירושימה במזרח התיכון. המראות והזוועות שראינו הם בלתי נסבלים. בלתי ניתן להבין בדיוק את גודל האסון שקרה לעם הלבנוני. עדיין המספרים עולים ועולים. אלפי פצועים. ליבנו עם אחינו בעם הלבנוני. (אומר בערבית: ברצוננו לאחל ממעמקי ליבנו שלום לביירות, רחמים לשהידים ורפואה מהירה לאלפי הפצועים,

ישיב השר השיכון הרב יעקב ליצמן, בשם סגן שר האוצר.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עונה בשם סגן שר האוצר איציק כהן. בחודשים האחרונים אנו עדים להתפרצות גלובלית ומקומית של וירוס הקורונה. התפרצות הווירוס הובילה למשבר כלכלי-בריאותי בממדים שלא נראו בעשרות השנים האחרונות. נוכח ההשלכות הבריאותיות של הווירוס, אשר עודן נחקרות, קיים חוסר ודאות באשר להמשך השפעת התפרצותו של המישור הבריאותי והכלכלי. חוסר הוודאות הבריאותי הקיים בתקופה הזאת עשוי להשפיע על הסיכון הביטוחי של המבוטחים הללו ועלול לחשוף את חברות הביטוח ואת יכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן. יחד עם זאת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מפקח באופן שוטף על פעילותן של חברות הביטוח ודואג שהן יפעלו באופן הגון מול העמיתים והמבוטחים. מאז פרוץ הווירוס והזעזוע שחוו המשק והציבור כאחד פועל הממונה אף ביתר שאת בכמה מישורים, כדי לדאוג לרווחת ציבור העמיתים והמבוטחים ולמזעור הפגיעה בהם ככל הניתן. לשם המחשה, הממונה אינו מאפשר לחברות הביטוח להחריג או לדחות בקשות לרכישת ביטוח מצד מועמדים לביטוח שהוכנסו לבידוד ואינם חווים סימפטומים של המחלה. בנוסף, הממונה אינו מאפשר הכנסת חריג לפוליסת הביטוח עצמה, כלומר מבוטח שרכש ביטוח מכל סוג חיים או בריאות, יהיה מכוסה באופן מלא גם בגין נזקי הקורונה. יובהר כי ככל שהממונה ימצא שחברות הביטוח פועלות שלא בהתאם להוראות הדין, הן יטופלו בהתאם לסמכויותיו.

מציע להעביר לוועדה, איזה ועדה? ועדת הכלכלה.

הצבעה, בבקשה. להצביע בעד העברה לוועדת הכלכלה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. יש קול אחד בעד. יוסף טייב מצטרף וחברי הכנסת אוסאמה, כהנא, אתי עטייה ועודד פורר. יש לנו בסך הכול שישה בעד ההצעה להעביר את זה לדיון בוועדת הכלכלה. הנושא הבא, הצעה לסדר-היום בנושא: זכאות למענק כפול עבור משפחות לילד עם מוגבלות, הצעה שמספרה 1095. חברת הכנסת אתי עטייה תציג את הנושא.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בתקופת הקורונה אנחנו כחברה משלמים מחיר כלכלי ומחיר נפשי כבד. הנגיף אינו פוסח על אף אוכלוסייה. אין חסינות מפניו. ידוע כי בכל משבר יש מי שנפגע יותר ומי שנפגע פחות. לרוב, הנפגעים יותר יהיו האוכלוסיות המוחלשות. תקופת הקורונה העצימה את הקשיים הכלכליים של משפחות בכלל ושל משפחות שבהן ילד עם מוגבלות בפרט. מערכת התמיכה בילד עם צרכים מיוחדים גדולה ודורשת זמינות מסביב לשעון, ולכן צריך לשלם עבור השגחה, ולעיתים ההורים מחמיצים שעות רבות של עבודה, משום שעליהם להישאר בבית עם הילד, כי הילד, גם כשהוא גדל, אינו יכול להישאר לבדו. התוכנית הכלכלית שהציגו שר האוצר וראש הממשלה נכונה וחשובה. מענק כספי שיגיע ישירות לציבור הוא צעד חיובי להנעת גלגלי המשק. עם זאת, ההחלטה שעבור נכה ישולם בשלב הזה מענק מוגדל רק אם הוא מעל גיל 18 דורשת תיקון. בשנת 2020 יש כ-71,000 ילדים עם צרכים מיוחדים המקבלים קצבת ילד נכה. מדובר בעשרות אלפי משפחות המטפלות בילדים עם מוגבלויות. הייתי בביקור במרכז החינוכי גן החלומות בבית החולים בתל השומר לילדים חולי סרטן. הסיכון הבריאותי לילדים החולים גדול מאוד, והבעיה הכלכלית שיצרה הקורונה קשה מאוד להורים. משפחות אלה הגיעו לפתחו של משבר הקורונה העולמי במצב מורכב ובמחסור כלכלי גדול, מחסור אשר הלך וגדל מאז תחילת המשבר העולמי, בשל הסיכון המוגבר לילדים והצורך להישאר איתם בבידוד מתמשך וכמעט מלא. הם ובני משפחותיהם, שממילא חווים קושי עצום בתקופה זו, אינם מקבלים את הסיוע המוגדל שהכנסת אישרה לאוכלוסיות רבות אחרות. אני פונה לשר האוצר ישראל כץ, שאוזנו כרויה למצוקות והוא מטפל במשבר באחריות, לאשר תוספת למענק לילדים עם מוגבלות גם אם גילם פחות מגיל 18. תודה רבה. חברת הכנסת אתי עטייה, תודה רבה. ישיב שר השיכון הרב יעקב ליצמן, בבקשה, בשם סגן שר האוצר יצחק כהן. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני עונה בשם סגן שר האוצר איציק כהן. ההחלטה בדבר גובה המענקים והקריטריון שבגינו אוכלוסיות נוספות תהיינה זכאיות לסיוע נוסף בשל מצבן הכלכלי התקבלה על ידי ראש הממשלה, ראש הממשלה החליפי, שר האוצר ושר הכלכלה. בהתאם להגדרת הקריטריונים על ידי הממשלה הוגדרו על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד המשפטים ומשרד האוצר האוכלוסיות העונות לקריטריון. נוסח החוק המגדיר את הקריטריון ואת האוכלוסיות הרלוונטיות אושר על ידי הממשלה, ולאחר מכן גם על ידי הכנסת. כפי שנכתב בדברי ההסבר לחוק, "התוספות ניתנות, בניגוד למענק הבסיסי, המבוסס על עקרון האוניברסליות של תשלום לכל תושב, למי שנדרש לעמוד במבחן הכנסות לצורך קבלת הקצבאות האמורות ולא בהתבסס על היותו של אדם בעל לקות או נכות בלבד.

התוספת מיוחדת לאוכלוסיות שנכון להעניק להן סיוע כלכלי נוסף". כך ניתן ביטוי למדיניות הדרג הפוליטי לשלם מענק לכלל התושבים לשם הנעת הכלכלה ולרצון להעניק סיוע כלכלי גדול יותר לזקוקים לכך. מקבלי קצבאות ילד נכה אינם נדרשים לעמוד במבחן הכנסה ועל כן אינם עומדים בקריטריון האמור.

קבוצה זו וקבוצות נוספות, כגון נכי עבודה ונכי צה"ל, אינם זכאים לתוספת למענק.

בשל הכוונה למקד את הסיוע בקבוצות האוכלוסייה החלשות ביותר. אני מציע להעביר את זה אולי לוועדת העבודה

מה שאתם רוצים. בסדר גמור, אדוני. תודה רבה. עכשיו אנחנו צריכים לערוך כמובן הצבעה, נכון? לוועדת העבודה והרווחה, מקובל עלייך, חברת הכנסת

אז אנחנו נעבור להצבעה לוועדת

נא להצביע.

אני מבקש לצרף את קולותיהם של חבר הכנסת עודד פורר, חבר הכנסת מתן כהנא, חבר הכנסת, יוסף טייב. יוסף טייב, חברת הכנסת אתי עטייה וחברת הכנסת הילה שי וזאן. מסתבר שאני הייתי המצביע היחיד בצורה האלקטרונית, אז גם קולי יכול להכריע, תאמינו או לא, חברי הכנסת.

אני מודיע שההחלטה התקבלה ואושרה, והנושא יעבור לדיון בוועדת העבודה והרווחה. נעבור לנושא הבא בסדר-היום,

לסדר-היום בנושא: אלפי עצמאים ובעלי עסקים לא קיבלו את מענק הקורונה המגיע להם, מס' 1070, 1071, 1077, 1084

בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, סיפורו של יוסי, בעלים של חברת אוטובוסים. חברה קטנה, לא חברה גדולה, עשרה אוטובוסים בחברה, 15 עובדים. החברה לא עובדת כבר חצי שנה, אדוני. הממשלה טענה בשנה האחרונה שתהיה עלייה בתיירות, דחפה את החברה לרכוש אוטובוסים, להשקיע עוד כספים, לחדש,

עד הקורונה זה באמת היה הכיוון, התיירות עלתה. הבחור השקיע, ומרגע שפרצה הקורונה אין התייחסות ממשלה,

לעובדה שבתחום הזה העבודה פשוט פסקה. חברה שהמחזור שלה הוא כ-5 מיליון שקלים קיבלה הלוואה בערבות מדינה בשווי של 140,000 שקל בלבד. כמובן שאף אחד לא מפצה לא על ירידת ערך האוטובוסים, לא על שכירת המשרד,

לא על החזרה של האוטובוסים לכשירות וגם לא על התנאים שנדרשים מעת לעת מבחינת הרישוי של האוטובוסים והאגרות שיש לשלם בדרך וכל הביורוקרטיה שכאילו עולם כמנהגו נוהג. כל זה מתווסף ואולי מתאר במיקרו את הסיפור במקרו.

לפני כשבועיים הגיע החשב הכללי לוועדת הכספים להציג את ביצועי הממשלה. כולנו שמענו כאן את ראש הממשלה מתפאר בכותרות של הסיוע שהועבר למשק, אבל נתונים, שלא אני הצגתי אותם, הציג אותם החשב הכללי באוצר: בתקציב שהקצינו להכשרות מקצועיות, אגב, תקציב שהוקצה כבר בחודש אפריל, ביצוע הממשלה:

סיוע למגזר השלישי, 200 מיליון שקלים, שדרשנו אותם גם בתקציב שאושר בחודש אפריל, ביצוע הממשלה: אפס, היתר משיכה לחיילים מהפיקדון כדי לסייע לחיילים משוחררים, ביצוע הממשלה:

מענק המשכיות עסקית, אותה פעימה שלישית מפורסמת, חשובה,

מבחינת הסכום שיכול בעל עסק לקבל בפעימה השלישית,

ב-50% ממה שהיה במלחמת לבנון או בצוק איתן, ביצוע הממשלה: 40%; סיוע לענפים במשבר, תקציבים שהממשלה ביקשה, שוועדת הכספים הקצתה לה, שהכנסת נתנה לה לפנים משורת הדין, ביצוע: 21%; הלוואה לעסקים גדולים: 17%. ושיא השיאים אולי, דווקא אתה,

מבין מה המשמעות של הלוואה לעסקים בסיכון וכמה נלחמנו על זה, וכשניתנה ההלוואה הזאת בסופו של דבר, באיחור של ארבעה חודשים, אמרתי אז לאוצר, אמרתי להם: אתם עכשיו נותנים הלוואה לעסקים בסיכון, רק שהעסקים שהיו בסיכון כבר לא יוכלו לקחת הלוואה,

גם בנתונים רואים שביצוע הממשלה בעניין הזה של הלוואה לעסקים בסיכון הוא 1% בלבד.

לא מנצחים את המשבר הזה, ככה לא נלחמים באירוע הכלכלי הגדול ביותר שידענו וככה מדרדרים את המשק עוד ועוד. תודה רבה לך, חבר הכנסת עודד פורר. אחריו יעלה חבר הכנסת מתן כהנא. בוא, אדוני, שלוש דקות לרשותך. התחלת כבר. אני אעצור את זה ואני אוסיף חמש שניות אחרי שתתחיל לדבר. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מאז שביקשנו להעלות לסדר-היום את הנושא של עצמאים שלא מקבלים את מענק הקורונה אני מקבל עשרות פניות מעצמאים שזה המצב שלהם. הסתובבתי היום בירושלים בין בעלי עסקים. גם הם מדברים על הסיטואציה הזאת, בעלי עסקים שהגישו את המסמכים בזמן, שעומדים בכל הקריטריונים שלהם, ולא מקבלים את המענקים שמגיעים להם. בעוד יומיים, אדוני היושב-ראש, נגמרת הפעימה השנייה. יש המוני עצמאים שבגלל באגים במערכת לא מצליחים לקבל את המענקים שלהם. בגלל באגים במערכת. אדוני היושב-ראש, אתם ממשלת באגים, זה מה שאתם. היעד שלכם צריך להיות שכל עצמאי מקבל את המענק שמגיע לו, גם אם עכשיו עובר הזמן. אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? תמנו שר לענייני עצמאים. יש לכם הרי כל כך הרבה שרים שלא עושים שום דבר, אז תמנו שר. יש לכם שר למים, יש לכם שר לענייני קידום קהילתי, שיהיה פה שר לעצמאים, ואם השר הזה לא יצליח, שיהיה שר שאחראי לשר הזה. שר לבאגים. שר לבאגים. אדוני היושב-ראש, אני דורש להעביר את הסוגיה הזאת לוועדת הכספים, כדי שכל העצמאים שמגיעים להם המענקים יקבלו את המענקים שלהם.

תודה רבה, אדוני. אני מודה לך. קיצרת בדברים. הוא לא יכול להציע ועדת כספים. אתה לא יכול להציע ועדת הכספים. ועכשיו, הבאה בתור, חברת הכנסת קרן ברק, אני צריך להציע,

היא אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

גברתי, שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, האמת, אני לא יודעת, עם הזהירות של ראש הממשלה, אם הוא מתערבב בציבור ושומע את התלונות שיש לציבור על מה שקורה, אם הוא רואה טלוויזיה ושומע את הסיפורים של העצמאים, גברים בגיל 50, 55, שבוכים מול המצלמה כי אין להם כסף להביא אוכל הביתה, כאשר הם התרגלו שהם בעלי עסקים, כאשר היה להם העסק שהכניס להם הכנסה הביתה ונתן להם לחיות בכבוד ולא לבקש נדבות. אף אחד לא רוצה שהאזרחים יבקשו נדבות. מגיע לאזרחים האלה, ששילמו ביטוח לאומי, ששילמו מס למדינה, שהמדינה תטפל בהם במצב הקיים. לא יכול להיות שכל המענקים וכל הפעימות ייזרקו על רשות המיסים, שהיא בעצמה מודה ומתוודה שהיא לא נכנסה לעולם הדיגיטלי. כל הבקשות צריכות להיות דרך המחשוב, אבל הרשות עצמה לא בנויה ועוד לא הגיעה למצב שהיא אכן תוכל לקבל את כל הבקשות. אנשים מתלוננים שהם מאבדים את המענקים האלה, לא מקבלים אותם, לא מקבלים את הפעימות, כי פעם האתר או הטופס ששמו באתר רשות המיסים זורק אותם החוצה, לפעמים הם מכניסים מספר חשבון בנק כאשר בתוך רשות המיסים יש להם אותו מספר חשבון בנק אבל הטופס החדש נותן להם טעות. יש כל מיני בעיות של סרבול ושל ביורוקרטיה שהן בלתי נסבלות במצב של משבר כלכלי ושל אנשים שהתחילו לאבד תקווה. אנחנו מדברים גם על ענפים שלמים שאין להם אפילו תקווה שבעוד כמה חודשים הם יצאו מהמצב ומהמשבר, ויכול להיות שיאבדו אפילו את העסקים שלהם. עכשיו רשות המיסים עשתה עוד משהו, היא אמרה: כנראה אתם, אנשי העסקים או הבעלים של העסקים או העצמאים, לא יודעים למלא טפסים, אז תביאו את המייצגים שלכם. ואתם יודעים מה? רואי החשבון ועורכי הדין, ובעיקר רואי חשבון, צועקים, אומרים שזה נטל בלתי נסבל עליהם, כי כל המערכת היא מערכת שלא בנויה. אני עברתי מדורי גיהינום עם מטפלות המשפחתונים, שהחליטו להעביר להן את המענקים דרך רשות המיסים. זה היה לפני שלושה חודשים. עד היום אני מקבלת טלפונים ממטפלות משפחתונים שאומרות לי: עאידה, לא שילמו לנו את המענק, עאידה, אומרים שהנתונים הם שנתנו. אם הממשלה הזאת רוצה באמת להציל את האזרחים ולתמוך בהם עד שיעבור המשבר הזה, היא חייבת לתת את המענקים, תודה. או את הכסף הזה, את הפיצוי הזה, ואתם יכולים אחר כך להתחשבן,

אם מישהו קיבל יותר מדי.

תודה רבה. ישיב על ההצעה לסדר-היום שר השיכון חבר הכנסת יעקב ליצמן, בבקשה. כן, בשם סגן שר האוצר יצחק כהן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני עונה בשם סגן שר האוצר יצחק כהן. רשות המיסים איננה מנסה להערים קשיים על מבקשי המענקים. ההפך הוא הנכון, רשות המיסים עושה לילות כימים במאמץ להנגיש ולהעניק את הסיוע לכל הזכאים לו. הגשת הדוחות נקבעה בחוק כתנאי לזכאות לקבלת המענק. הצורך בהגשת הדוח הוא צורך מהותי ולא טכני, שכן ממנו נגזרים העמידה בתנאי הזכאות וגובה המענק. המענקים מתבססים על דוחות 2018 או 2019 לפי השנה המיטיבה עם מבקש המענק, ברירה אוטומטית על ידי רשות המיסים. דוחות 2018 הוגשו ברמה של 95%. דוחות 2019 הוגשו ברמה של 35%, ולהגשתם ניתנה ארכה. כל הדוחות שהוגשו תוקצבו ברמה של למעלה מ-90%. לשנת 2018, ברמה של 99%. אם מבקש מענק טרם הגיש את הדוח הקובע, ניתנת לו תשובה כי עליו להגיש את הדוח. הגיש את הדוח במועד, תינתן לו ארכה להגשת את הבקשה למענק גם אם חלף המועד. כך נהגנו במענק הראשון וכך ננהג גם להבא,

במטרה לאפשר לכמה שיותר אזרחים לקבל את הסיוע שנקבע להם בשעת חירום לאומית זו. אני מציע להעביר את זה לוועדה, לאיזו ועדה? אפשר להעביר את הנושא לוועדת הכספים.

כספים.

אז אנחנו נצביע על העברת הנושא לוועדת הכספים.

מי נגד?

אז חבר הכנסת יוסי טייב וחבר הכנסת מתן כהנא מבקשים להצטרף, הצבעתי בטעות במקום איימן. איימן יושב פה. לא נורא. אף אחד לא מושלם. אנחנו מבטלים את ההצבעה בטעות של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ולכן יש שני מצביעים בעד, תודה,

אפס מתנגדים ואפס נמנעים.

לא, כי את ההצבעה שלך ביטלנו. אנחנו מצרפים להצבעה באופן ידני את חבר הכנסת מתן כהנא, את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן ואת חבר הכנסת יוסי טייב. סך הכול חמישה בעד. אנחנו עוברים לנושא האחרון בסדר-היום. לא.

אז זה לא הנושא האחרון. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום בנושא: עמותות ההצדקה והחסד שמחלקות מזון וציוד רפואי המסייעים למאות אלפי "שקופים" בסכנת קריסה,

1100. יעלה ויבוא חבר הכנסת יוסף טייב. בבקשה, אדוני, שלוש דקות לרשותך. אוקיי, אדוני, יש פה סגן שר, אז חצי נחמה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לידיעתכם, אז עשר דקות לרשותך. אתה לא חייב לממש את כולן. אדוני היושב-ראש,

חבריי חברי הכנסת, לתשומת ליבכם, קיימות כיום במדינה עמותות רבות, כמו לב האימהות, תורה בוקס, מזון, חסדי נעמי, עזר מציון, יד עזרא ושולמית, אור לאה, יד שרה, והרשימה עוד ארוכה. עמותות אלו מסייעות למאות אלפי אזרחי מדינת ישראל ללא הבדלי דת, גזע ומין. הן מחלקות מזון כפשוטו. מדובר בעזרה ישירה לאזרח ללא גזירת קופון. עמותות אלו מצילות חיים ומצילות משפחה. צריך להבין שבין השאר בגלל בעיית הקורונה העמותות האלה לא יכולות לצאת ולגייס כספים בחוץ לארץ. חבריי לסיעה, ובראשם חבר הכנסת ינון אזולאי, פועלים ואף אולי יצליחו להעלות את הנושא בוועדת הכספים. אם אותן עמותות יוכיחו שהן נפגעו בגלל הקורונה, אז אולי יקבלו עזרה.

אולי זה הגורל, אבל רוב ראשי העמותות האלה חרדים. כן, חבריי חברי הכנסת,

מעבר לזה שהם מפיצים את הקורונה הם גם מצילים חיים, מצילים משפחות, עוזרים לאלפי משפחות במדינת ישראל ולא משנה מאיפה הם באים, מאיזה מגזר. רבותיי, אני חושב שהמחויבות שלנו כמדינה היא לעזור לאותן עמותות, לבוא ולתת להן יד, כדי שיוכלו להמשיך בפעולות האדירות שלהן, בעזרה למשפחות זקוקות. כן, תתפלאו, יש משפחות שקופות שאין להן מה לאכול. מקררים ריקים,

ולכן אני באמת מבקש מכם, חבריי חברי הכנסת, להעלות את הנושא החשוב הזה לסדר-היום של ועדת הכספים או ועדת העבודה והרווחה, מה שתחליטו. אני חושב שהנושא חשוב וכאוב ומחובתנו לדאוג לאותן עמותות.

תודה רבה לך, אדוני. יעלה להשיב על הדברים סגן שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת

נהרי. בבקשה. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, משבר הקורונה המחיש לכולנו את החשיבות של המערכות החברתיות וארגוני החברה האזרחית. ארגונים אלה פועלים בשגרה ובחירום ונותנים קשת רחבה של סיוע למגוון רחב של אוכלוסיות. משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים רואה חשיבות רבה בחיזוק ארגוני החברה האזרחית גם בשגרה וגם בחירום. משבר הקורונה הביא עימו קשיים רבים למשק כולו ולארגוני החברה האזרחית בפרט. ההכנסה של ארגונים רבים נפגעה דווקא בשעה שהציבור הכי זקוק להם. לפיכך, על מנת לסייע לארגונים חברתיים שאינם זכאים לסיוע דרך כלי הסיוע המרכזי שמפעילה הממשלה, הוחלט על יצירת שותפות ייחודית בין ממשלת ישראל לבין קרנות פילנתרופיות מובילות בארץ והוצאתו לפועל של מיזם משותף לחיזוק ארגונים חברתיים באמצעות תמיכות בגובה 53 מיליון. התקציב מורכב מ-40 מיליון שממשלת ישראל מקצה לזה ועוד 13 מיליון של הקרנות הפילנתרופיות. זה לא כולל את ה-21 מיליון, את זה יש בביטחון תזונתי, כאשר זה כולל גם קמחא דפסחא, זה לא כולל, זה תקציב ייעודי לכך. הסיוע שיינתן באמצעות הקרן יהיה בדרך של מענק כספי שנועד לאפשר לארגונים החברתיים הזכאים לשרוד ולהמשיך את פעילותם בתום המשבר.

שהוא בגדר שותפות מלאה בין ממשלה לפילנתרופיה, הינו ראשון מסוגו, והתאפשר בתמיכת קרנות פילנתרופיות השואפות לחזק את חוסנה של החברה האזרחית בישראל עקב המשבר ולקדם את ההתגייסות הממשלתית להבטחת המשך פעילותה. המיזם פועל בשותפות מקצועית עם ג'וינט אלכא. כמובן שפורסמו מבחני תמיכה לנושא הזה. הסיוע באמצעות הקרן, בדומה לסיוע ממשלתי באפיקים אחרים, יינתן לארגונים שהכנסתם נפגעה כתוצאה משבר הקורונה. חשוב לציין כי במסגרת הפעולות שנקטה הממשלה בכלל ומשרד העבודה והרווחה בפרט לצורך מתן מענים לאזרחים, הסיוע ניתן לעיתים קרובות באמצעות ארגוני החברה האזרחית, אשר הגדילו את היקף פעולתם על בסיס תקצוב ממשלתי. השר נפגש עם ארגוני חברה אזרחית, והתקיימה התייעצות ציבורית בנוגע למבחן התמיכה בארגונים. כמו כן התקיים דיון מעמיק עם נציגי קרנות הפילנתרופיה השותפות לקרן הממשלתית. השר פועל ללא הפסקה להתאמה ואספקה של המענים לאוכלוסייה נזקקת בישראל, ולרוב המענים ניתנים באמצעות התקשרויות עם ארגוני חברה אזרחית. משרדנו מנטר באופן שוטף את המצב החברתי של תושבי מדינת ישראל ואף מפרסם את הנתונים בצורה שוטפת. חשוב להדגיש: ככל שיוקצה תקציב נוסף, ניתן יהיה לתת מענה לעמותות גם לקראת סוף השנה, ולא רק במסגרת סבב התמיכות הראשון.

הקריטריונים שיפורסמו גם מאפשרים שאם יהיה תקציב נוסף, יהיה אפשר לתת וגם להאריך. אני חושב שאנחנו יודעים עד כמה חשובה עבודת התרומה של העמותות שהזכרת, ואנחנו גם יודעים, לצערנו, שהן באו במקום מדינת ישראל. לכאורה, זה שירות שהמדינה הייתה צריכה לתת, ובהיעדר השירות הזה באו במקום המדינה הגופים, ארגוני החסד האלה, שעושים עבודת קודש, ובלעדיהם אני לא בטוח שמשפחות יוכלו להתקיים. אבל הם בשטח, הם לא מחכים שיבואו אליהם, הם הולכים, הם מאתרים, הם מציעים, הם מפרסמים, כדי שאנשים לא יתביישו ויסבלו בשקט, ומוכנים לתת להם. לצערנו הרב, עם משבר הקורונה, השמיים סגורים ואי-אפשר להביא תרומות. המצב מאוד קשה, והם נמצאים בקשיים גדולים.

זה לא מספיק, כמה שיקצו כסף זה לא מספיק. אפשר יותר, וככל שאנחנו נפעל להביא יותר כסף כן נוכל,

לא לעזור לעמותות אלא לעזור לאנשים של העמותות שיעזרו לאנשים,

תודה רבה לך, אדוני. ובכן ההצעות לסדר-היום הסתיימו להיום, אבל לפני כן נערוך הצבעה, ואז נוכל לעבור לשאילתות. ההמלצה היא להעביר את זה לוועדת הכספים.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה.

כסיף, חבר הכנסת מתן כהנא וחברת הכנסת קטי שטרית וסגן השר משולם נהרי, ולכן בסך הכול שבעה בעד, אפס מתנגדים, אפס נמנעים. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשאילתות לשר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. לאחר מכן תהיה שאילתה נוספת,

העלייה והקליטה.

של חברת הכנסת קטי קטרין שטרית: ביטול הסייעות לפעוטות האלרגיים למזון במעונות יום. גברתי, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. סגן השר, השרה פנינה תמנו שטה, אני רוצה לשאול את סגן השר לגבי הפתרון הזמני לתקצוב הסייעות לפעוטות האלרגיים למזון. הוא עתיד לפקוע, לצערנו הרב, ב-31 באוגוסט 2020, והילדים האלרגיים, לצערנו הרב, יישארו ללא מענה כשסכנה ממשית לחייהם. ברצוני לשאול אותך, אדוני סגן השר: 1. האם משרדך מתכוון לקחת תחת אחריותו את נושא סייעות הילדים האלרגיים באופן שייתן מענה קבוע? 2. האם בכוונת המשרד לתת פתרון מעשי ולתקצב את הסייעות לפעוטות האלרגיים? אנחנו יודעים שההבדל בין חיים למוות אצל פעוטות, אם הם אוכלים משהו שהם אלרגיים אליו, זה עניין של עשר דקות, וזה עניין של חיים ומוות. תודה.

אדוני סגן השר. השאלה הזאת המתינה לך עוד לפני שהלכת לבידוד. כבר הייתה התשובה. אני אומר לך מה התשובה, כי התשובה היא קצת מורכבת. את אמרת את זה ברמז: האם המשרד ימשיך או לא ימשיך? חשוב לנו לדעת למי זה שייך. המשרד עוסק זה זמן רב בסוגיית המענה המתאים לשילובם של ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים במעונות היום שבפיקוח המשרד ובמימונו כדי לתת מענה. במהלך השנים האחרונות הקצה המשרד באופן חריג מימון לסייעות עבור ילדים עם אלרגיות מסכנות חיים בעת זמני ההאכלה שרופאה מומחית לאלרגיה קבעה כי הם עומדים בקריטריונים של רגישות לחלב ומולטי-אלרגיה, עד שעתיים ביום.

חשוב להבהיר כי המצב הנוכחי מייצר כמה עיוותים: 1. ניצול תקציבי רווחה, התקציב שניתן לטובת הנושא בסך מיליוני שקלים נלקח על חשבון תקציבים ייעודיים לאוכלוסיית רווחה, וזאת אף שלא מדובר באוכלוסיית רווחה. לא שלא מגיע להם, אבל אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא לא של רווחה, כי אוכלוסיית הרווחה מטופלת. גם אלה מטופלים באותה מסגרת של ילדי רווחה, מפני שאנחנו לא מוכנים להפקיר את כל הנושא הזה, מפני שזה באמת נושא של חיים ומוות. האלרגיה לא מבדילה בין ילד של רווחה לבין ילד לא של רווחה. כן, כן, אבל ממשלת ישראל והאוצר, לצערנו, מבחינים בין משרד למשרד. אני תכף אגע. אני פשוט נכנסתי לנושא הזה, לכן אני גם מעדכן אותך. 2. פתיחת תיק רווחה, לצורך הרישום, ההכרה בנזקקות והמימון לשם קבלת השירות נדרשת המשפחה לפתוח תיק במחלקת הרווחה ברשות המקומית, אף שכאמור לא מדובר באוכלוסיית רווחה כלל. 3. השתתפות הרשות המקומית במימון, בדומה ליתר שירותי הרווחה, הרשות המקומית נדרשת להשתתפות ב-25% מעלות השירות, מה שנקרא מצ'ינג. הדבר יצר נטל על הרשות המקומית אף שאינו מתוקצב. זה לא שאנחנו מסכימים לזה, אבל המרכז לשלטון מקומי הודיע כמה פעמים כי מתן שירות זה באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים יופסק. גם עכשיו, התאריך שציינת, זה מה שהודיעו מהמרכז לשלטון מקומי בראשותו של חיים ביבס, שמ-31 באוגוסט, לא להמשיך לממן את הנושא הזה. בימים אלו פועל המשרד למציאת פתרון שיאפשר את קליטת הילדים והמשך מתן השירות במעונות היום בראשית שנת הלימודים הקרובה. אני רוצה להגיד לך שהייתה לנו ישיבה עם אגף התקציבים באוצר, ואני עמדתי על כך. אמרתי: רבותיי, כשמדובר בשאלה של חיים ומוות, אף אחד לא יכול לבוא אחר כך ולהגיד שזה תלוי בתקציב או לא תלוי בתקציב. כולם ייתנו את הדין. דבר ראשון שצריך לעשות זה לא להפסיק את השירות הזה. אומנם נכון שהשירות הזה שייך למשרד החינוך, הנושא של הסייעות, ומשרד הרווחה מממן את זה. אני לא יודע אם חשבת על זה, אבל הסיבה היא ההתקשרויות, כלומר, משרד הרווחה יכול לעבוד באמצעות הרשויות המקומיות.

הם יכולים לעשות את זה ולהעביר את זה לספק והכול.

עד שהפעוטות לא יעברו למשרד החינוך, הם עדיין נמצאים תחת החסות של משרד הרווחה.

למרות שזה בתקציב על חשבון רווחה, ואין מספיק תקציב, ולוקחים את זה מתקציבים ייעודיים אחרים, אנחנו לא ניזום הפסקה כזאת. אבל מה שעושה המרכז לשלטון המקומי, הוא הולך כל הזמן ומודיע, כבר כמה שנים: זהו, בשנה הבאה אנחנו מפסיקים עם זה. אנחנו גם בהידברות. אני נוטה להאמין שגם הפעם יאריכו את הנושא הזה, ואנחנו עובדים על זה. מצד שני, אנחנו גם מחפשים פתרון עם משרד האוצר, שיביא את התקציב המיוחד, נעביר אותו לאגף המעונות והם יוכלו לעשות.

שאגף המעונות לא יודע לעשות את זה מול גופים בהתקשרות, אלא דרך השלטון המקומי יותר קל, אבל אנחנו נעשה את הכול בשביל שהדבר הזה לא ייפסק. תודה רבה, אדוני. שאילתה מס' 123, של חבר הכנסת עופר כסיף: יישום הסכם לבטיחות בתעסוקה. בבקשה, אדוני. תודה רבה. אדוני סגן השר,

חברי הכנסת, בנובמבר 2018 נחתם עם ההסתדרות הסכם הבטיחות בענף הבנייה. מספר ההרוגים עולה מאז ומרבית סעיפי ההסכם לא יושמו, למרות התחייבות המדינה בכלל ומשרד העבודה והרווחה בפרט. רצוני לשאול: 1. מה מצב יישום סעיפי ההסכם כיום? 2. מהם הצעדים אשר ננקטו עד כה? 3. האם קיימת תוכנית כוללת לטיפול בנושא? תודה רבה. סגן השר. הנושא הזה עלה לפני שבועיים, ואני עמדתי פה מעל הדוכן. התשובה הייתה ארוכה, ארוכה מאוד, עם נתונים ועם הכול. חברך לסיעה אוסאמה סעדי העלה את הנושא הזה, את השאילתה הזאת, נדמה לי כשאילתה דחופה. פרסתי את כל הנושא של יישום ההסכם שהיה עם ההסתדרות. היה פה גם שר המשפטים, שחתם בכובעו כיו"ר ההסתדרות על ההסכם הזה. אמרתי את כל הדברים שבוצעו. הדברים האלה הלוא כתובים בדברי הכנסת, אפשר לראות את זה בפרוטוקול. אם תרצה אני יכול גם פה, אבל פה זה ייקח לך לפחות 20 דקות. אני רוצה רק לגעת בנקודה חשובה מאוד שעלתה פה. רוב הדברים בוצעו, אבל שני דברים לא בוצעו, וגם לדעת אבי ניסנקורן וגם היו"ר יריב לוין ועוד הם הליבה של ההסכם, וזה הנושא של הפיגומים והנושא של רשתות מגן. הנושא של הפיגומים, אנחנו יודעים מה הסכנה: נופלים משם ונהרגים. ההרוגים בתאונות העבודה זה בפיגומים. גם אתמול היה מקרה בחדרה שמישהו נפל ומת. הנושא הזה לא בוצע. מדוע לא בוצע? אני אמרתי את התשובה הזאת: מכון התקנים הישראלי היה אמור לקיים בדיקות ולאשר ליבואנים ויצרני הפיגומים עמידה בתקן ישראלי שנקרא 1139. זה בעצם תקן אירופי משופר. הוסיפו לו הגבלות, לתקן הישראלי, וקוראים לו תקן ישראלי 1139, אבל הבסיס שלו זה התקן האירופי. לצערנו, מכון התקנים לא עמד בהתחייבות זו, וכיום אין ביכולתו לקיים את הבדיקה הפיזית הנדרשת לצורך העמידה בתקן. עכשיו אני רוצה לצטט. היה דיון בוועדת העבודה בנושא הזה של הפיגומים, כי רשתות המגן קשורות לפיגומים,

כשיהיה תקן לפיגומים, זאת לא בעיה, כבר מאשרים גם את רשתות המגן. אתה צריך לדעת איזה פיגומים לפני שאתה דן ברשתות מגן. בוועדה שהייתה, התקיימה, אני מצטט, תקשיב, מהוועדה שהייתה ב-31 בדצמבר 2018, את דבריו של נציג מכון התקנים: "פנה אלינו הרגולטור וביקש שנעמיד יכולות בדיקה מעכשיו לעכשיו". תוך חודש, "תוך חודשיים עד שלושה תהיה לנו כבר יכולת בדיקה. תוך שבועיים, כפי שאומרים, יש לך תקן, אתה צריך לעשות תכנון, ייצור וכדומה. אנחנו מניחים שאם הייצור המקומי או היבוא, בהתאמה לדרישות התקן והתקנות יפורסמו, אנחנו ניתן את כל הבדיקה כפי שצריך. אין שום בעיה". אני הייתי נותן להם חצי שנה, אבל אנחנו כבר שנה וכמעט שמונה חודשים, אנחנו בחודש השמיני לאחר השנה, ולא נעשה שום דבר. בזרוע העבודה קיימו דיונים עם מכון התקנים, לחצו, ביקשו, וכך הם אומרים, וזה פורסם: "מאז ינואר 2019 קיימו נציגי זרוע העבודה וההסתדרות דיונים רבים לטובת קידום הנושא מול מכון התקנים, ללא הצלחה. בחוץ לארץ קיימים פיגומים רבים שעומדים בתקן האירופי עם בדיקות של מעבדות מוסמכות, ויכולים לעמוד לכאורה גם בתקן הישראלי, אך מכון התקנים לא אישר לאף יבואן או יצרן עמידה בתקן, למרות מסמכים רבים שהובאו לפניו. מינהל הבטיחות אף סיפק מסמכים רבים המעידים על עמידה של מוצרי פיגומים במבחני מעבדות בחו"ל וטרם נבחנו. ההצעה של מכון התקנים לפני כמה חודשים לבניית מתקן ניסוי הייתה כרוכה בעולת תקציבית ניכרת, והצריכה זמן היערכות בלתי סביר של כשנתיים. אנחנו חוזרים ודורשים ממכון התקנים לעמוד בהתחייבותו לבדיקה ואישור הפיגומים בשנה הקרובה, כולל אישור ייבוא פיגומים בערוץ הגרמני, כפי שאושר על ידי מכון התקנים לפני חודשים". תראה, יש פה דבר מאוד מוזר. אנחנו תלויים, חיינו תלויים במכון התקנים. מכון התקנים, לא מצאתי סיבה מדוע לוקח להם כל כך הרבה זמן לאשר

שהוא קיים באירופה, והוא טוב לגרמנים, והוא טוב לכולם בחו"ל, ויש שם מספיק אנשי מקצוע שיכולים להעריך את חוזקו ואת היכולות שלו, והעסק הזה לא זז. לכן אני לא מבקש למרוח את התשובה פה. התשובה פה מהדהדת. מכון התקנים, צריך למצוא דרך איך להביא את מכון התקנים כדי הנושא הזה יאושר. אנחנו לא צריכים תקן חדש. התקן האירופי יכול להיות טוב גם לנו. תודה רבה. שאלה נוספת לחבר הכנסת עופר כסיף, שאלת המשך. תודה רבה, אדוני סגן השר. לא איכנס עכשיו לענייני הביורוקרטיה, אבל יש לי שאלה אחרת, שהיא תלויה לחלוטין אך ורק במדיניות הממשלה. הייתה ועדת אדם בזמנו, ולוועדת אדם יש מסקנות. מדוע המשרד לא מיישם את המסקנות האלה בנוגע להקמת רשות לאומית לבטיחות ולבריאות תעסוקתית? יש כבר את מסקנות הוועדה, אז למה זה לא מיושם? למה הם לא מקדמים הצעת חוק בטיחות, שכבר גובשה גם במשרד בעבר? זה תלוי אך ורק במשרד ובממשלה, לא במכון התקנים ולא בשום מערכת פקידותית. תודה רבה. יענה סגן השר, בבקשה. אני לא בקי במסקנות הוועדה, אבל היום עוד ישבנו על כל הנושא הזה כדי למצוא דרך,

בתקנות לעשות שינויים, הרי הגשנו תקנות בשבוע שעבר, וביקשנו להאריך, התקנות חייבו לבצע את זה עד 27 ביולי, וזה לא בוצע, אז ביקשנו ארכה של עוד שנה. לומר לך שבתוך השנה תיפתר הבעיה מבחינת מכון התקנים,

אבל אני אומר לך שאנחנו בוחנים גם את הנושא של חקיקה וגם את הנושא של התקנות,

אם אפשר לעשות את זה רק בתקנות, ננצל את התקנות, ואם זה לא מספיק בתקנות, לא נהסס ללכת גם על חקיקה, כי אני חושב שבנושא הזה כבר

אני הגשתי שתי הצעות חוק בנושא. מקווה שהממשלה תתמוך. תודה רבה. שאילתה מס' 134, של חבר הכנסת מתן כהנא: למידה מרחוק במכון להכשרה טכנולוגית. בבקשה, אדוני. למה, שאלה מצוינת. אנחנו נעביר את זה לידיעת היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, אדוני סגן השר, גברתי השרה, המכללות בארץ המנוהלות דרך המל"ג סגרו את שעריהן והציעו אפשרות למבחן ולמידה מקוונים, בעוד המכון להכשרה טכנולוגית אינו נענה לבקשות הסטודנטים ליישור קו עם הסטנדרטים האקדמיים ללמידה מרחוק. רצוני לשאול: מדוע לא ניתנה הנחיה למכון להכשרה טכנולוגית לאפשר לסטודנטים למידה ובחינה מרחוק? עם תחילת ההגבלות לנוכח התפשטות נגיף הקורונה הנחה מה"ט באופן מיידי את המכללות לעבור להוראה מקוונת, אף שתשתיות המערכת שונות מאלו המצויות ברשות האקדמיה. בהתאם להנחיה שיצאה, עברו בזמן קצר 70% מהקורסים לפורמט מקוון, וכ-70% מהסטודנטים עברו ללמידה מרחוק. זאת ועוד, מערך בחינות פרויקט הגמר של מה"ט עבר אף הוא לפורמט מקוון באופן מיידי, כדי למנוע הגעה פיזית למכללות, בלי שהדבר יוביל לפגיעה

אפשר צו בריאות העם חזרה להוראה פרונטלית, וזו בוצעה על מנת לאפשר לסטודנטים להשלים לימודים, שכן בשונה מהאקדמיה, הלימודים במה"ט מבוססים על התנסות מעשית, מעבדות ופרקטיקה. לצד זה יש לומר כי מערך הבחינות במכללות הטכנולוגיות אכן לא עבר לפורמט מקוון באופן מלא, לנוכח חסמים שעלו ביחס לשני הרכיבים הנדרשים לצורך זכאות לדיפלומה במכללות: 1. עמידה בדרישות הפנימיות של המכללות, 2. עמידה בבחינות הממלכתיות, שכוללות בחינות כתובות ו/או מעשיות ופרויקט גמר. ביחס לדרישות הפנימיות של המכללות, בדומה לאקדמיה, גם הבחינות הפנימיות במכללות הטכנולוגיות מתבצעות בהתאם לנהלים הפנימיים של המוסדות. בהתאמה, אף שמה"ט המליץ למכללות הטכנולוגיות לבצע את הבחינות הפנימיות באופן מקוון ככל הניתן, למכללות ניתן שיקול דעת רחב בהיבט זה. בסוף זה גם שיקול דעת שלהם לגבי היכולות שלהם, מתוך הבנה של קשיים שעימם מתמודדות מכללות שונות במעבר לבחינה מקוונת, ובפרט אל מול תאריך היעד הקרב ובא של הבחינות הממלכתיות, אשר הוצב בפני המכללות כעובדה מוגמרת. ביחס לבחינות הממלכתיות יש להדגיש כי מערך הבחינות הממלכתיות הוא מערך מורכב, וכל בחינה נכתבת בקפידה ועוברת כמה הליכי בקרה על מנת שלא לפגוע באיכות הבחינה. ניתן להקביל בחינות אלה לבחינות רישוי והסמכה נוספות במקצועות הבריאות, ברפואה, ראיית חשבון וכיוצא בזה, הממשיכות גם הן להתקיים פיזית. בלוח הזמנים הנתון אין כל יכולת להמיר בחינות ממלכתיות שנכתבו במשך חודשים לחלופה אחרת. ברמת ההיערכות הטכנית לביצוע בחינות מרחוק נדרשת רכישת מערכות מתאימות לביצוע בחינות, פיקוח עליהן ועוד. שיקול נוסף בהיבט זה הינו השמירה על טוהר הבחינות,

היבט זה מחייב היערכות ייחודית לזיהוי של סטודנטים,

היבט זה מקבל משנה תוקף בארבע מגמות הלימוד במה"ט שבהן הבחינות הממלכתיות מהוות במקביל גם את בחינות הרישוי. אין צורך להכביר במילים על חשיבותה של בחינת הגמר במגמות אלו, שהן המגמות הגדולות ביותר מבחינת מספר הסטודנטים. נכון להיום יש כבר אישור של משרד הבריאות לקיים את הבחינות באופן פרונטלי, ואלו יתקיימו בהתאם להנחיותיו. יתרה מזו, מה"ט אף הנחה את המכללות הטכנולוגיות לקיים את הבחינות הממלכתיות תחת כמה תנאים מחמירים: הגבלת מספר המשתתפים בכיתה, כולל המשגיחים, ל-15, שמירה על מרחק של שני מטרים מנבחן לנבחן תוך עטיית מסכה, הפרדת סטודנטים הנמצאים בקבוצת סיכון לכיתות בחינה נפרדות, הוספת מועד בחינה שלישי כדי לאפשר לסטודנטים שנבצר מהם לגשת לאחד המועדים לגשת לבחינה הממלכתית.

חשוב להדגיש כי ישנן קבוצות רבות בישראל שאין באפשרותן לגשת לבחינות מקוונות. על סטודנטים אלו נמנים סטודנטים חרדים, סטודנטים בדואים בנגב וקבוצות נוספות. שם הגישה לאינטרנט ומחשבים ניידים פחותה. הייתה בעיה שהיינו צריכים להתמודד איתה כאשר אפשרו להם ללמוד דרך הטלפון, וגם זה, היו עוררין על זה ורצו להפסיק את זה, ובסוף זה עבר, לפחות לאותה תקופה. העברת פורמט הבחינות הממלכתיות לבחינות מקוונות עלולה לפגוע דווקא בסטודנטים אלו, המיוצגים במערכת בשיעורים גבוהים יחסית.

וכדי לשמור על בריאות הסטודנטים והסטודנטיות ולמנוע התפשטות של המחלה בלי לפגוע בציבור הסטודנטים וביכולת ההשתלבות שלהם בשוק העבודה עם סיום הלימודים, מה"ט ממשיך בבחינות פרונטליות, לצד שילוב של הוראה מקוונת, בחינות פרויקט גמר מקוונות והוראה פרונטלית בהתאם להוראות משרד הבריאות. אפשר שאלה משלימה?

שאלת המשך של חבר הכנסת מתן כהנא. אדוני סגן השר, אותו סטודנט שעכשיו סיים ללמוד, בוא נניח סיים ללמוד ב-2019, יוצא לשוק העבודה. עד אותו רגע אין לו משכורת. מה יהיה עליו?

ב-2019 אין לו משכורת, אין לו על מה להצהיר, אבל הוא כבר בשל לשוק העבודה. יש לנו איך לעזור לו? או בוא ניקח למשל אישה, נקרא לה קרן, שבשנת 2019, לא עלינו, שלוש לידות שקטות היא עברה,

שנים עובדת כמו שצריך, אבל ב-2019 אין הכנסות.

גם האסונות האלה של הלידות השקטות, ומייד אחרי זה גם אין פרנסה. איך אנחנו עוזרים להם, אדוני השר סגן? זה לא קשור למכללות. אבל אתה, אדוני, סגן שר העבודה והרווחה.

אני רק רציתי קודם כול לוודא שזה לא קשור, כדי שנסגור, בגלל שאני סומך עליך שאתה בקיא בכל מה שקורה במשרד. לא, זה לא, להיות בקיא במשרד, כמי שעבד בשירות המדינה, אני יודע כמה זמן זה לוקח. לא מה שאומרים היום פה, מעל הדוכן, אחרי שבוע-שבועיים, וכבר מכירים את הכול. להכיר לוקח הרבה זמן. אבל הנושא הזה הוא במסגרת כל הפתרונות שנותנים לכל אלה שאין להם שכר או שנפגעו או שבחל"ת או הכול. כל הדברים הללו צריכים להיות באותה חבילה. תודה רבה, אדוני.

תודה רבה לסגן השר. שאילתה אחרונה בסדר-היום. אתה יכול לרדת, אדוני, כי תשיב עליה השרה פנינה תמנו שטה. אבל ראשית, שאילתה מס'

של חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, מה? אחרונים חביבים. אנחנו אחרונים.

סיוע ישיר לעולים בעת משבר הקורונה. בבקשה, חבר הכנסת קוז'ינוב. תשיב חברת הכנסת ושרת הקליטה והעלייה פנינה תמנו שטה. בבקשה, גברתי, את מוזמנת לדוכן. תודה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, ברשותך,

אתה יכול להתחיל, אדוני.

את ומשרדך, גברתי השרה, קיבלתם הבטחה מהאוצר לתקצוב תוכניות שונות, וביניהן גם סיוע ישיר לעולים שעלו אחרי ספטמבר 2019, או בעצם מאמצע שנת 2019. מדובר ב-80 מיליון שקל, ומתוכם עד כמה שאני מבין בין 20 ל-30 מיליון שקל מיועדים לסיוע ישיר. אני רוצה לשאול: 20 30 מיליון שקל האלה מיועדים לעולים שתקופת סל הקליטה שלהם למעשה הסתיימה, והם נסמכים על דמי הקיום מטעם משרד הקליטה. אז השאלה היותר-ספציפית: מהו קהל היעד שיקבל את התמיכה הזאת? כיצד הדבר יבוא לידי ביטוי?

מהם בעצם הסכומים המדויקים שמיועדים לכך ומהי תקופת הסיוע? תודה רבה, חבר הכנסת קוז'ינוב. ברשותך, אדוני היושב-ראש, ראשית, אני רוצה להודות לך על השאלה. כפי שאתה יודע, לנוכח המשבר הבריאותי והכלכלי החמור נדרשה הממשלה גם להזרים וגם לאשר תקציבים וסכומים גדולים מאוד, הן למניעת ההתפשטות של הנגיף וטיפול מיידי בחולים שנדבקו בו והן לצורך סיוע משמעותי למשק כדי לאפשר לצלוח את המשבר, גם בריאותית וגם כלכלית, באמצעות סיוע ישיר לאזרחים ולעסקים. בתוך זה, כחלק מתוכנית הסיוע הכלכלי, היה מאוד חשוב לי לעשות את הבדיקות שלנו ולבדוק את מצבם של העולים החדשים, והצפתי את העובדה שיש כרגע 28% אבטלה בקרב עולים חדשים. אנחנו בדקנו עולים חדשים מהשנתיים האחרונות, מה גם שהנושא הזה עלה גם בוועדת העלייה והקליטה. כשאנחנו משווים את זה לשאר האוכלוסייה, אנחנו מדברים על אחוזי אבטלה של 20%, ו-28% זה באמת נתון שגם בממשלה הופתעו ממנו. לכן, תוכנית הסיוע שאיתה ניגשנו למשא ומתן וגם לדרישה מהאוצר הייתה מורכבת משני חלקים: החלק הראשון, אנחנו רצינו לעזור לעולים החדשים שנמצאים כאן ויושבים עכשיו בבית והם רק שנתיים בארץ, שנה בארץ, ואין להם סיוע כלכלי. אתה יודע, לרוב אומרים: תיתנו חכה,

אבל יש מצבים שצריך לתת דגים. אז כפי שאתה מכיר, יש את סל הקליטה, וזה קבוע בחוק, וסל הקליטה ניתן רק בחצי השנה הראשונה, אבל לאחר חצי שנה אנחנו נותנים את הסיוע למשפחות שמבקשות מהמשרד שלי ומהשלוחות סיוע כלכלי, והרבה מהעולים החדשים מקבלים סוג של הבטחת הכנסה, דמי קיום, שזה אומנם לא אותו סכום שנותנים בביטוח לאומי, אבל בהחלט סכומים מכובדים. אנחנו יודעים לתפעל את הדבר הזה. בתוך ה-80 מיליון, כמו שאמרתי, הדבר הראשון היה גם לתת את הסיוע לעולים חדשים שעלו, לשאלתך, מ-1 בספטמבר 2019, זאת אומרת עצרנו במובן מסוים את הריצה של ספירת הזמן של סל הקליטה שניתן, כי בדרך כלל סל קליטה ניתן רק לחצי שנה.

מבחינתנו, החלטנו להרחיב את הסיוע, ומי שייהנה מכך יהיו האנשים שהגיעו מ-1 בספטמבר ושאין להם יכולת להתפרנס, וזו תוספת מיוחדת, וזה עד 30 ביוני 2020. זאת אומרת, כל מי שעלה מ-1 בספטמבר 2019 עד 30 ביוני 2020 יקבל מתוכנית הסיוע, התוכנית של הסיוע המיוחד הזה כולה זה 27 מיליוני שקלים. הנדבך השני זה השקעה בתוכנית תעסוקה מיידית ונרחבת, ואנחנו מכירים את החסמים המיוחדים שיש לעולים חדשים. החסם הראשון הוא החסם השפתי, אבל מעבר לחסם השפתי יש גם חסמי סטיגמה או חסמים של מעסיקים שמעדיפים, כשמגיעים אליהם מרואיינים, לקחת אנשים דוברי השפה, ומבחינתנו, אנחנו צריכים לתמרץ גם את המעסיקים להעסיק עולים חדשים. אבל מעבר לכך, כל שוק העבודה משנה את פניו, ואנחנו עדיין לא יודעים לאן הוא הולך. יש הרבה מאוד משרות שהיו מעסיקים בהן יותר, ואנחנו רואים שיש בהן היום יותר מפוטרים, ולעומת זאת משרות אחרות שנפתחות בפני העולים החדשים. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לתת גם הכשרות תעסוקתיות, גם קידום העסקת אקדמאים שסיימו לימודים. יש לנו גם תוכניות במינהל הסטודנטים שהן תוכניות עם קשר ישיר ואוריינטציה תעסוקתית, ואנחנו רואים בכך חשיבות מאוד מאוד גדולה בכל מה שקשור לתוכנית התעסוקה ולתת את המעטפת הנדרשת. לזה אנחנו נקצה כ-42 מיליוני שקלים. הנדבך השלישי הוא מימון ואוצ'רים. זה עלה לא אחת גם בדיונים שלנו באופן שוטף במשרד, אבל מעבר לכך, גם בוועדת העלייה והקליטה, שאני הגעתי ועשיתי שם סקירה. נושא הוואוצ'רים ללימודי שפה, ולא רק זה אלא גם האולפנים שאנחנו מכירים, לצערנו הייתה תקופה של הגבלות, ונאלצנו לעצור כתוצאה מההגבלות והריחוק החברתי שהממשלה החליטה להכניס כדי לנסות למגר את המגפה. ברגע שנקבל את התקציב,

השבוע אנחנו אמורים לקבל את התקציב ממשרד האוצר. עד היום הכסף לא הגיע, כי זה אושר רק בשבוע שעבר, ויש פרוצדורות כאלה ואחרות. בעזרת השם השבוע נקבל את התקציב הזה, וללא ספק זה ייתן הרבה מאוד אוויר, תחילה לאולפנים וללימודי העברית, ובטח בנושא התעסוקה, וכמובן, הסיוע שאמרתי בנושא המענקים. אני רוצה להזכיר לך, ידידי חבר הכנסת אנדרי קוז'ינוב, שכשנכנסתי למשרד גם גיליתי שהייתה אפליה לרעה של העולים החדשים, שלא קיבלו מהמענק הראשון את ה-500 שקלים. זה תיקון שעשינו מייד, המשרד לבד, מתוך התקציבים של המשרד, כדי לתקן את האפליה הזאת וכדי להשמיע קול ברור של האוכלוסייה, שהיא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, כמובן, עם הסיוע והצרכים המיוחדים שאנחנו צריכים לדאוג להם, ואני בראש המשרד, ואישרנו את המענק הזה. מעבר לסיוע של 80 מיליון שקלים, אני נלחמתי על כך שהעולים החדשים ייכנסו לתוך האוכלוסיות המוחלשות שמקבלות כפל מענק. זה מאוד משמח אותי שהם באמת נמנים עם האוכלוסיות שיקבלו את המענק הכפול. אני רק יכולה לומר לך שבתוך הרחבת הסיוע הרווחתי בסל הקליטה, וגם הרחבת זמן הזכאות,

זוג עולים פלוס ילד יקבלו מענק בסכום של 3,500 בפעימה אחת, בעוד רווק ללא ילדים יקבל מענק בסכום של 1,000 שקלים. זוג פלוס שני ילדים, 3,750, וזוג פלוס שלושה ילדים יקבלו 4,000 שקלים ומעלה, וזה יתפרס על שתי פעימות, לא רק פעימה אחת. אני חושבת שאלה סכומים שאנחנו יכולים לברך עליהם. לסיום אני רק אומר שאני גם מודה לשר האוצר ישראל כץ, שרואה איתי עין בעין את החובה שלנו לדאוג לעולים החדשים, ומעבר לכך, ליושב-ראש ועדת העלייה והקליטה, שבאופן נחוש מנהל את הדיונים וגם מוביל לפתרונות יצירתיים, וכמובן לכם, חברי הכנסת שרואים את העולים לנגד עיניהם. תודה רבה לך, חבר הכנסת קוז'ינוב. תודה רבה. תודה רבה, ואם אפשר, שאלת המשך. שאלת המשך. בבקשה, אדוני. רק לוודא, גברתי השרה: אמרת שההרחבה היא עד 30 ביוני 2000. 2020. סליחה, 2020. לנוכח העובדה שאנחנו במצב אבטלה מאוד קשה, ולמרות הניסיונות לשלב את העולים בשוק העבודה, כפי שאמרת, יש מחסום שפתי ומחסום בשילוב בעבודה, חשבתי שראוי לקדם את נושא האבטלה לאותם עולים שאין להם שום יכולת להשלים את תקופת האכשרה לאבטלה בתקופה הזאת. אני רק מקווה שתשקלי גם את הנושא הזה בחיוב ונוכל לקדם גם את זה. נוצר כרגע מצב, אני מקווה שתוכלי להתייחס לזה

נוצר מצב שהעולים נדרשים לחצי שנה של אכשרה בעבודה על מנת לקבל את דמי האבטלה בהמשך. זה די נמנע מהם, כי במצב האבטלה דהיום,

20% מהאוכלוסייה הכללית לא יכולים למצוא עבודה. אם אתה מדבר על אותה חצי שנה דלתא בין סל הקליטה לבין היכולת לקבל קצבאות מביטוח לאומי, אני רק יכולה לומר לך שזה מהלך שאנחנו מובילים, ואנחנו כבר בקשר ישיר ובדיונים עם ביטוח לאומי. אני שוחחתי כמה פעמים עם מנכ"ל ביטוח לאומי מר מאיר שפיגלר. אם אנחנו נלך למתווה של השינוי הזה, אנחנו נלך רק למתווה שייטיב עם העולים החדשים, ולא נעשה חלילה מהלך שאנחנו רוצים לעזור לעולים ולפעמים, כשאתה עושה שינוי חקיקה כזה או אחר, הוא לא בהכרח מיטיב עם האוכלוסייה שאיתה רצית להיטיב. לחלוטין זה נמצא על שולחני. תודה רבה.

לכן, אחרי סיום השאילתות הללו אפשר להכריז כי תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, כ' באב התש"ף, 10 באוגוסט 2020, בשעה 16:00